סגן שר החינוך מאיר פרוש, בבקשה. חבר הכנסת עסאקלה, אתה יכול לגשת למיקרופון ולהקריא את השאלה. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, בוקר טוב, כבוד סגן השר. משרד החינוך צפוי לפטר אלפי עובדים בתוכנית קרב ולגרום לסגירת תוכניות ההעשרה החינוכיות שפועלת בבתי הספר ובגני הילדים. ברצוני לשאול: 1. האם בכוונתך ובכוונת המשרד לגבש תוכנית תקציבית מיידית שתמנע את סגירת תוכנית קרב?

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת השואל ג'אבר עסאקלה, התשובה היא כדלהלן: תוכנית קרב היא תוכנית הכוללת תוכניות העשרה שמופעלות בבתי הספר וגני הילדים, ומהווה תוכנית תוספתית לתוכנית הלימודים הפורמלית. במסגרת התוכנית נחשפים התלמידים למגוון תוכני העשרה, תרבות וידע.

מופעלת על ידי ספק שזכה במכרז, לענייננו זו החברה למתנ"סים והוא אף המעסיק של עובדי התוכנית לכל דבר ועניין. הדבר המצער הוא שאין ביכולתו של המשרד בעת הזו להאריך את ההתקשרות עם הספק לשנת הלימודים תשפ"א בשל היעדר תקציב. יודגש כי תוכנית זו היא אחת ממגוון תוכניות תוספתיות שאינן יכולות לצאת לדרך בהיעדר תקציב מדינה מאושר ובהיעדר אישור ועדת חריגים במשרד האוצר בשל כך. לכן, אין ביכולתו של המשרד לתעדף אותה על פני תוכניות אחרות, שבעצם כולן כעת עומדות בסימן שאלה מאותה סיבה. אני מוסיף: הגם שלמשרד עניין בהפעלת תוכנית קרב לשנת הלימודים הבאה, כמו שיש לו בעוד תוכניות, המציאות התקציבית המורכבת שאליה נקלענו אינה מאפשרת, נכון לעת הזו, התקשרות לשם הפעלתה בשנת הלימודים תשפ"א. אני מבקש לציין, שהמשרד מתנהל היום במסגרת תקציב המשכי, והוא נמצא בפער תקציבי מובנה של כ-4 מיליארד ש"ח, שמושפע משלושה גורמים:

היעדר היכולת להשתמש בעודפים מחויבים ששייכים למשרד בסך של קרוב ל-1.5 מיליארד ש"ח, בשל הנחיות החשכ"ל בגלל היעדר תקציב מדינה מאושר, עוד מיליארד ו-100 מיליון שקל הוא תקציב עודפים, שטרם התקבל, וגם הוא שייך למשרד, הדבר השלישי הוא הפער בין התקציב ההמשכי לתקציב 2019, התקציב של 2020 נמוך בכמיליארד ו-100 מיליון שקל נוספים. ככל שלא יינתן מענה לעניין, לא יוכל המשרד להפעיל תוכניות תוספתיות כלל. שאלה נוספת לחבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, בבקשה. אדוני סגן השר, האם המשרד חשב, האם אתם חושבים, על מאות אלפי הילדים שלמעשה נהנים מהתוכניות האלה? התוכנית הזו היא אחד הכלים הכי משמעותיים לסגירת פערים בין מרכז לפריפריה. האם המשרד חשב על 3,800 עובדים שיישלחו עכשיו לאבטלה? מישהו צריך לקחת אחריות עליהם. לדעתי אתם מוותרים על האחריות שלכם, על הילדים ועל המורים.

חבר הכנסת עסאקלה, אתה ממש מתפרץ לדלת פתוחה. אציע לך משהו, לא במסגרת עסקה, אבל למרות שאתה נמצא באופוזיציה, תצטרף לקואליציה בדרישה שלנו: בואו ונאשר תקציב למדינה. כל הוויכוח הזה, אם כן תקציב רק ל-2020 או תקציב דו-שנתי, זה ממש לא נוגע לאותם ילדים מסכנים, שהזכרת אותם עכשיו, שצריכים משהו שיחזק אותם באותן שעות שהם מסיימים את הלימודים הפורמליים. זו תוכנית קרב. יש במשרד מגוון של פעילויות שמפסיקים אותן בגלל שאין תקציב. אני לא נכנס לשאלה הזו, אם אתה שואל אותי, גם אני הייתי רוצה תקציב דו-שנתי. הייתי רוצה שנסיים עכשיו דיוני תקציב, ונדע בשקט שיש לנו עד סוף 2021, שאפשר לעבוד בשקט ללא שאלת התקציב, אבל כאשר יש ויכוח, ואני לא רוצה כרגע להכריע מי צודק, יכול להיות שהאופוזיציה צודקת, אני לא יודע מי זה אופוזיציה. יכול להיות שזה בני גנץ. יכול להיות שראש הממשלה צודק. אני לא נכנס לשאלה הזו.

חבר הכנסת עסאקלה, מציג פה שאלה ואומר: האם המשרד חשב על אותם ילדים מסכנים? המשרד, אני חושב כך, לא מפסיק לחשוב על אותם ילדים מסכנים. הוא אומר: ריבונו של עולם, אנחנו אמורים לשרת, איך אמרת? מאות אלפי ילדים שמחכים לאותן תוכניות, שיכולות לחזק אותם, תוכניות העשרה. אנחנו מתחננים: בואו, חברי הכנסת, תאשרו תקציב. וגם אתה יכול לדבר עם החברים שלך. תעזוב את כל הוויכוח שיש בין ביבי לגנץ. בואו נאשר תקציב. אם נאשר תקציב, לא תהיה בעיה עם אותם מאות אלפי ילדים, ויש עוד כמה וכמה תוכניות. אספר לך לדוגמה, אנחנו למשל, המגזר החרדי. אם תחשוב שאני יושב כחרדי במשרד החינוך, ודאי סידרתי את העניין, אנחנו מקבלים על אותם אלה שלומדים מעל גיל 18 בישיבות או בכוללים,

שזה חלק מהפרנסה שמביאים הביתה, כדי שיהיה להם לקנות חלב ולחם. יש כאלה שיש להם שלושה ילדים וארבעה וחמישה, והיה לנו מאבק, שגם אתם הבנתם אותו, בוועדת הכספים, על המענק שהולכים לאשר עוד מעט. בתקציב של 2019 הכסף הזה היה מיליארד ו-350 מיליון שקל, ועכשיו, בגלל שהוא היה תוספתי, אז חלק ממנו, כ-800 מיליון, נמצא בבסיס התקציב, ועכשיו לחודשים האלה אין בכלל כסף. כל השנה נתנו מעט, פחות מבשנה שעברה, אבל עכשיו אנחנו נמצאים לקראת אוגוסט,

אם אין תקציב, אין תקציב לתת לאותם אברכים שזו הפרנסה שלהם. אז מה, איכנס פה לוויכוח, ביבי צודק, בני גנץ צודק? בואו תתאחדו אתם,

תבואו איתנו ותאשרו תקציב ובא לציון גואל.

רגע רגע, אדוני סגן השר.

שאלה נוספת לחבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. סליחה רגע, מי השואל?

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. פשוט יוראי. לא צריך את שם המשפחה המורכב. אדוני סגן השר, התשובות שלך מעט מאכזבות בשני מובנים, ואשמח בבקשה אם תוכל לחדד את הדברים. ראשית, תוכנית קרב, התייחסת לזה שזו תוכנית תוספתית. הדבר הזה הוא בעיקר פרוצדורלי, כי ברמה המהותית התוכנית הזו היא חלק בלתי נפרד מהחינוך המהותי שתלמידי ישראל זוכים לו בפריפריה. הדבר השני, דיברת על הצורך באישור תקציב מדינה. אדוני חבר בקואליציה רחבה של למעלה מ-70 חברי כנסת, ואני לא מבין את הפנייה שלו לחברי אופוזיציה בבקשה שהם יאשרו את תקציב המדינה. אבל אני רוצה לשאול אותך, בהמשך לדברים שלך: דיברת על תוכנית קרב שנפגעת מהתקציב ההמשכי, אבל לא מדובר רק בתוכנית קרב, מדובר ב-4 מיליארד שקלים שנעלמו כלא היו, כסף לא רק לתוכנית קרב, אלא גם לתנועות נוער,

קרב, חברה למתנ"סים, תוכניות לנוער בסיכון, תוכניות לילדים עם צרכים מיוחדים. הכול ייסגר. אדוני, אני רוצה לשאול אותך: מעולם לא נפגע החינוך המהותי, הגרעיני, בשל מחלוקות פוליטיות, בשל תקציב המשכי. מה שונה הפעם? למה אתם לוקחים את ילדי ישראל כבני ערובה למשבר הפוליטי שלכם, ברמה שהיא חסרת תקדים בהיסטוריה של מדינת ישראל? מעולם לא נפגע החינוך במדינה בשל מחלוקות פוליטיות. למה זה מבוצע? ומה אתה עושה על מנת להבטיח את קיומן של כל התוכניות, לא רק של תוכנית קרב, של כל התוכניות לחינוך במדינת ישראל, שכרגע פשוט עומדות להיסגר לנגד עינינו? בבקשה. חבר הכנסת הרצנו, אני מודה לך מאוד על השאלה שלך, אתה פשוט מאפשר לי לומר עוד כמה מילים. אתה דיברת על 4 מיליארד שקל שנעלמו. אתה מנית פרויקטים שאתה מכיר. אני דיברתי על תקציב של חצי מיליארד שקל שלא הכרת אותו. אני רוצה לומר לך שבדיוק כמו שאתה לא הכרת את הפרויקט של הכוללים והישיבות, כי זה לא נוגע לציבור שלך. אני רוצה לומר לך: למרות שתוכנית קרב לא קשורה לציבור החרדי, אם תשאל, אז 450,000 ילדים במגזר החרדי, שלומדים במחוז החרדי, לא נהנים מתוכנית קרב,

אני עומד פה ומגן על תוכנית קרב. לא על התכנים שלהם, אבל אני מגן על הדבר הזה.

אני חושב שהוויכוח הזה, שאתה לרגע, אתה מדבר בלהט ומחפש את הדרך שבה אפשר להפעיל את אותם 4 מיליארד שקל, בגלל זה אני אומר שאנחנו, אסור לנו להפעיל בגלל שאין לנו תקציב, בהיעדר תקציב. תעזוב את הוויכוח בין בני גנץ, הרי זה ויכוח של סנטימנטים וכל אחד רוצה לכופף לשני את היד. בואו נתאחד לאשר תקציב. למי טוב שאין תקציב?

אתה אומר שרע לך, חבר הכנסת הרצנו, וחבר הכנסת ההוא אומר שרע לו, ואנחנו אומרים שרע לנו. בואו נתאחד ונאשר תקציב.

אבל אתה לא פרשן. איזה מין פוליטיקה מנהלים פה? על מה, על הגב של החלשים? על הגב של הילדים? מה עושים פה? אתה מפנה אותי לבני גנץ, מה אתה רוצה שאני אעשה?

אני פונה אליך, אל תפנה אותי למישהו שלא נמצא במליאה.

אתה נמצא במליאה, אני פונה אליך. תבוא, תצטרף אליי. אתה נמצא.

תודה.

אנחנו עוברים לשאילתה הבאה, שאילתה דחופה מס' 45. יש פה הודעה מפתיעה. מהאופוזיציה שמעתי עכשיו: תביאו תקציב.

יש סיכוי שאם יביאו את התקציב, הם יאשרו את זה.

אדוני סגן השר, אתה מנוסה ממני. אני לא הייתי מתלהב כל כך בקלות, אבל ימים יגידו. אנחנו עוברים לשאילתה דחופה מס' 45, של חבר הכנסת ישראל אייכלר, שכותרתה: כניסת מחלימים להתנדב במחלקות קורונה. ישיב סגן שר הבריאות חבר הכנסת יואב קיש. בבקשה, חבר הכנסת אייכלר. אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, יואב קיש, הנושא הוא כניסת מחלימים להתנדב במחלקות הקורונה. חולים המאושפזים במחלקות קורונה מתלוננים על חוסר תפקוד בשל מחסור בכוח אדם, בעיקר כוח עזר, כך שהם נתונים לחסדיו של צוות המחלקה בלבד ואין ביקורת של בני המשפחה על הטיפול ביקיריהם. רצוני לשאול: האם ניתן לאפשר למחלימי קורונה עם נוגדנים מאושרים להתנדב במחלקות בבתי החולים? תודה.

כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת אייכלר, מדובר ביוזמה שהתחילה לדעתי בהדסה, אצל פרופ' רוטשטיין, שמדבר על כך שאנשים שחלו בקורונה נכנסים למחלקות ועוזרים לאנשים החולים כחלק ממהלך שמקל גם על של העומס הצוות הרפואי. צריך להבין כמה דברים בעניין הזה.

האמת היא ברורה: יש היום עומסים בבתי החולים, והטיפול בחולי קורונה, הקלים זה עוד איכשהו יותר פשוט, אבל בוודאי ובוודאי במקרים הבינוניים והקשים, שכוללים התמגנות מלאה, כניסה והליך מאוד מורכב וקשה, באמת, אני מניח שבמה שאתה אומר אתה צודק, שבסופו של דבר כמה שנוכל כמה שנוכל לייצר עוד כוח עזר בעניין הזה, זה טוב ומבורך. כך מסתכלים על זה במשרד הבריאות.

מדוע זה לא שוכפל עוד במקומות אחרים ומה המשמעויות? יש כמה דברים שצריך להבין.

אין עדיין ידע מקצועי מוסמך ומלא שאומר שמי שחלה בקורונה לא יכול לחלות בשנית. הרי אנחנו לא רוצים לייצר מצב, שחס וחלילה, אדם ייכנס ויידבק בקורונה. הדבר הזה נבחן מקצועית עכשיו על ידי צוות הצט"מ. זה הצוות לטיפול במגיפות של משרד הבריאות. צוות רופאים מיוחד, במיוחד לנושאים האלה, ששוקל ובוחן. כמו שהחליטו על שחרור ממחלה יותר מוקדם רק לאחרונה ודברים כאלה, אז הוא בוחן ספציפית את הנושא הזה כדי אכן לבדוק מה רמת הסיכון בכלל באירוע הזה. דבר שני, כמובן שכל מי שנכנס לקטגוריה הזו חייב להיות אדם שעבר קורונה, ורואים את זה בבדיקה סרולוגית של אדם ועם PCR שהיה חיובי בעבר, אז גם זה חייב להיות. הדבר השלישי זה הנושא הביטוחי. גם הוא לא הוסדר, מהסיבה שדיברתי עליה. לכן יש פה מעטפת שלמה של נושאים שקורים עכשיו. אני אומר עוד פעם: היוזמה כיוזמה היא יוזמה ברוכה. אנחנו לא ניכנס למהלך הזה ברמה המערכתית לפני שנפתור ונגדיר פרוטוקול מסודר. הדבר הזה נבחן בימים אלו. אין פה שלילה עקרונית, ההפך הוא הנכון, אבל אנחנו לא יכולים לאשר את זה עד שלא נמצה את כל הבדיקות, כי לא אתה ולא אני רוצים, חס וחלילה, שבסוף מישהו ייפגע מהאירוע הזה בגלל התנהלות לא ראויה. שאלה נוספת לחבר הכנסת אייכלר, בבקשה. לשמור על השקט, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, לא לחינם שאלתי את השאלה הזאת. קרה אסון שאדם שנפטר מקורונה והבן שלו היה בבית החולים אסותא ונמצא שם במצב קשה. היה בן יחיד, יתום, בשבעה. התחננתי בפני מנהל בית החולים אסותא שייתנו להיכנס לעודד את רוחו, כי הוא היה במצב של הידרדרות. הוכח שהאנשים האלה שנמצאים שם לבד, מרגישים כמו בבית סוהר,

ואין כוח עזר שיעזור להם בדברים לא רפואיים. כולנו מבינים שאף אחד לא רוצה לסכן אף אחד, אבל כשיש מתנדבים, ויש תקדים של פרופ' רוטשטיין בהדסה, שאפשר למגן אותם, אז צריך לעשות את זה רוחבי. אמר לי את זה מנהל בית החולים: צריך רוחבי. אמרתי: עד שאתה עושה רוחבי, בינתיים אנשים סובלים וזו סכנה גדולה. אתה יודע שבארצות הברית ובבריטניה יש ועדות חקירה שיקומו בשל אלפי אנשים שמתו מתופעות פסיכוסומטיות,

אנשים שהיו בודדים במחלקות קורונה, והידרדרו בגלל המצב שלהם. פה בארץ יש הרבה אנשים חולים קשים ובינוניים שמידרדרים בגלל שאין להם עם מי לדבר, אין להם את התחושה. לפני שנים רבות,

לא נתנו בכלל להיכנס לבתי חולים מחשש לזיהומים, רק בשעות ביקור קצרות.

היום מבינים כל הרופאים שהרפואה הכי טובה זה שבני משפחה עוטפים את החולים כל זמן שאפשר לעזור ככוח עזר. חייבים לסיים מייד את הבדיקות שאתם מציעים, לעשות הסדרי רוחב בכל בתי החולים, ובכל מחלקות הקורונה. אם יש אנשים שהוכחו כמחלימים, להכניס אותם כמתנדבים, לא רק לבני משפחותיהם, אלא גם לאנשים גלמודים ואחרים, שמחכים שמישהו ייתן להם מילה טובה.

בבקשה. קודם כול, אני לא אחזור שוב על התשובה הראשונה, אני רוצה להתייחס לדברים שאמרת עכשיו. זה, כמובן, מקרה מאוד מצער, מה שאתה אומר. אני אומר לך, ואני אומר לכל חברי הכנסת: אנחנו עוסקים פה בעשרות אלפי אנשים שנדבקו. לכולם יש משפחות. יש פה אירועים מאוד מורכבים, המערכת מתמודדת עם עומס עצום, ובאופן טבעי, יש מקרי קיצון שלא נענים כמו שצריך. אני מבקש מכולם, התפקיד שלי פה זה להיות באמת גם אוזן קשבת למקרים האלה. אם היית פונה אליי באותה נקודת זמן, יכול שהיינו מצליחים לייצר איזה פתרון שהיה נותן מענה גם לאותה משפחה ולאותו מקרה. אני אומר את זה באמת, ברמה הכי פתוחה לכולם: אתם אוספים פניות ציבור מכולם. אני כתובת לדבר הזה ואשמח לעזור.

אני מקבל גם המון מקרים של אנשים שצריכים להגיע, חולים שצריכים ללכת למלונית קורונה, ויש קשיים פה וקשיים שם. אנחנו מנסים לפתור את הכול. אני רואה את זה מצווה ושליחות גדולה, ואני באמת פונה פה בבקשה לכל חברי הכנסת, כנציגי הציבור ושליחי הציבור: אם יש מקרים כאלה תרגישו, מה זה תרגיש חופשי,

תתקשרו אליי, ואני אשתדל לעזור. אז זה ספציפית למקרה שתיארת. אני לא מכיר מה היה שם באירוע. ואני אומר עוד פעם, בתי חולים שעדיין לא נערכו לדבר הזה, אני לא חושב שזה משהו שצריך להקל בו ראש. גם צריך להבין, כשעוד נכנס אותו אדם שהוא כביכול כבר היה חולה ואמור להיות מוגן,

גם זה עוד בסימן שאלה, הוא צריך להתמגן מלא ולראות שהוא עומד בנהלים ולראות שזה מוסדר, והוא לא יכול לבוא לחמש דקות ולצאת. יש פה אירוע מאוד מורכב ושלם,

במקרים קשים. עכשיו אני חייב להגיד לך עוד דבר, וזה לגבי מה שאמרת באנגליה, פה במדינת ישראל זה לא קורה. יש הסדר לבני משפחה, שנכנסים בעיקר לחולים הקשים, מה שנקרא, בשביל לחזק אותם,

ואם,

המקרים האלה קורים במדינת ישראל ואנחנו מקפידים על זה מאוד, ומדינת ישראל מתנהגת אחרת בעניין הזה ממה שראינו במקומות אחרים. אני מאוד גאה בצוותים שלנו בכל המחלקות. ואני אומר לך, העבודה שהם עושים זו עבודת קודש, עם שחיקה עצומה. תבין שהם כבר חצי שנה כמעט באירוע מתגלגל, והם לא הצליחו עוד רגע אחד לצאת החוצה, מה שנקרא. ואנחנו עוד רואים חודשים ותקופה ארוכה לפנינו. במקום הזה אני בטוח שאתה מצטרף אליי, לחזק את הרופאות והרופאים, האחים והאחיות, שבאמת עושים עבודת קודש, גם כל הצוות התומך,

לחזק אותם בעשייתם.

שאלה נוספת, לחבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה.

אדוני, א. אני מצטרף כמובן למה שהצעת, מצטרף לברכות לצוותים הרפואיים. אין ספק שהם בקו הראשון, הם הלוחמים של היום. אני כמו חלקים גדולים בעם בישראל שמסתכלים על המינוי של פרופ' גמזו בתקווה גדולה, וכמו שנאמר אתמול, גם על הנושא של יצירת אמון מחודש,

בין העם למי שמטפל בנושא הזה. חברי הכנסת, אתם מפריעים לחבר סיעתכם.

אדוני, אני לא יודע אם זה נכון, אנחנו שמענו עכשיו שיכול להיות שממדינות ירוקות ייכנסו לארץ בלי בידוד. רציתי לשאול אותך, בהזדמנות הזאת, האם הגישה המצמצמת את ההגבלות ונגיד עושה דיפרנציאציה בין גופים שונים, כמו בין ערים אתמול, האם באמת נוכל להוציא שיקולים פוליטיים מהנושא של הבידוד, של איזה מדינות כן ואיזו מדינות לא? לפתוח בשביל התעשייה, בשביל עולם הטכנולוגיה, אולי אם גם בשביל עולם התיירות, ולהחיל את הבידוד רק על אלה שבאמת מוכרחים להיות בבידוד, וגם אז אולי לצמצם אותו. בשורה התחתונה, האם אתה יכול לבשר לנו שבקרוב אנשים שיגיעו מהעולם לכאן, או אנשים שצריכים לצאת מכאן לעולם ולא יוצאים בגלל הבידוד שהם צריכים לחוות כשהם חוזרים, נוכל להביא להם בשורה טובה?

אני גם רוצה לברך אותך. יצאת מבידוד, לא? חזרת לכנסת אחרי תקופת בידוד. זה אומנם פחות התקזזויות, אבל אתה יודע. לשאלתך, התייחסת לנושא רוני גמזו. אני אגיד במילה: התוכנית של רוני גמזו גובשה יחד עם שר הבריאות, עם מנכ"ל משרד הבריאות, עם ראש הממשלה ואיתי. אנחנו עומדים מאחורי כל דבר שיש שם.

שהפרויקטור, או מרכז הקורונה, זה צורך שאנחנו הרגשנו טוב. ואני חושב שרוני מביא איתו את הידע והנכסים הנכונים בשביל להוביל את המהלך הזה בתוך משרד הבריאות. וגם שיתוף הפעולה עם צה"ל ומשרד הביטחון וכל המשרדים האחרים יימשך, ובעניין הזה אני חושב שבאמת יש פה החלטה מאוד חשובה ונכונה, ואני מאוד שמח שאנחנו מתקדמים ביחד בעניין הזה. שיתעצם, לא רק

אני יכול להגיד לך שאחד הלקחים המרכזיים היו שדווקא אחרי הגל הראשון היה מעין שחרור כזה בהרבה מאוד אספקטים, גם במשרד הבריאות. כאילו בנינו שריר ונתנו לו להתמסמס, וזו טעות. ואני אומר את זה עכשיו כי בחשיבה שבעזרת השם גם ננצח ונוריד את הגל השני, אסור יהיה לנו, ואני אומר את זה לכולנו, לא רק לשרים ולממשלה ולכל הגורמים בעניין, ולמשרד הבריאות, וגם לציבור עצמו, אסור יהיה לנו לחשוב שהעניין מאחורינו ולהתחיל לנהוג בלי זהירות. כל הנושא המרכזי של השחרור, אני חושב שאם אנחנו נמצאים היום בגלל שני, הוא למעשה בגדול נקבע בגלל אסטרטגיית היציאה מהגל הראשון. ולשאלתך לגבי חוץ לארץ, וזה משתלב גם בעניין הזה: לצערי, היום מדינת ישראל לא נחשבת מדינה ירוקה, היא מדינה אדומה. המתווה שדנים בו עכשיו, אני אפילו עזבתי את שיחת הזום בדיוק עכשיו בין המל"ל, משרד הבריאות, רת"א, משרד התחבורה, זה היה עכשיו בדיוק על המתווה הזה שאנחנו מדברים עליו, כניסה ממדינות ירוקות למדינת ישראל. הנושא עדיין נבחן בכל דרגי המקצוע. החשיבות של חזרה לשגרה מהירה ככל שניתן במגבלות בנושא הזה היא סופר-קריטית וברורה לכולם.

אתה לא רוצה ללכת למתווה שיביא תחלואה עודפת למדינת ישראל, וכן יש כוונה לכן להסתכל רק על המדינות הירוקות, עם כל מיני הגדרות שיעצרו ויאפשרו כניסה של תיירות ועסקים וכל מה שקשור בעניין הזה למדינת ישראל.

בשלב הראשון יהיו איזשהם באפרים, יכולת תנועה מצומצמת בכמות. הצמצום המרכזי הוא בנושא המדינות. שאלת אותי מה יקרה, פוליטיקה וככה: בעניין הזה, אתה יודע, ברמה של משרד הבריאות, מה שיוגדר מדינה ירוקה הוא מדינה ירוקה. אין פה פוליטיקה. יהיו קריטריונים ברורים.

אני מניח שיכולים להיות לחצים מכל מיני מדינות שונות: אנחנו ירוקים,

ברגע שאנחנו שמים קריטריונים ברורים, מדינה שתעמוד בזה,

מדינה שלא, לא. בסופו של דבר, אני לא מתעלם מכך שיש גם השלכות מדיניות לדבר הזה, ויצטרכו להחליט איך מתחשבים בהן, אבל אני יכול להבטיח לך דבר אחד, שזה לא יבוא ויקל. לא נכניס עכשיו דברים שיכולים לפגוע בביטחון הבריאותי של מדינת ישראל. ואם לא נצליח לצורך העניין לייצר דיפרנציאציה בעניין הזה, אז יכול להיות שלא יהיה מתווה. אבל אנחנו בעד מדינות ירוקות בכללים שייקבעו עכשיו בדיונים שעכשיו נסגרים, וכן רוצים לפעול מהר בשביל שהדבר הזה יקרה. בסוף תהיה הגדרה מאוד ברורה מהי מדינה ירוקה. דרך אגב, יש שאלה,

כשאנחנו מדינה אדומה, השאלה הזו היא הרבה יותר קלה, כי הסכנה לקבל תחלואה עודפת היא הרבה יותר נמוכה. אם מדינת ישראל תחזור, ואנחנו מקווים שתחזור, להיות מדינה ירוקה, זה יכול לעורר שאלות נוספות בין ירוקה לירוקה, ויכול להיות שיהיו פה שינויים במהלך הדבר הזה. אנחנו גם מקווים להגיע למצב שבעזרת בדיקות מהירות ואולי בידוד יותר מצומצם נוכל גם לשלב בעתיד תנועה ממדינות אדומות. אבל אני זורק פה דברים שהם עדיין בשלבי העבודה ברמת המשרדים. החשיבות של אירוע הזה ברורה, וכל המשרדים, אני אומר לך, עובדים על זה כל הזמן.

שאלה נוספת, לחבר הכנסת אוסאמה סעדי,

בוקר טוב אדוני היושב-ראש, סבאח אל-ח'יר, בוקר טוב לסגן,

הייתי במשרד שלך, חשבתי שאתה שם. אז מתברר שאתה כאן.

רציתי לשאול, חברי הכנסת, נא לשבת ולא לעמוד. השרה פרקש הכהן, בבקשה, נא לשבת. חברת הכנסת זנדברג, חבר הכנסת בן ברק,

אי-אפשר לשמוע לא את השאלות ולא את התשובות. חבר הכנסת טיבי, אפילו לאוסאמה סעדי אתה, מפריע, מפריע. אוי ואבוי. אדוני כבוד סגן השר, צריך בירור דחוף בסיעה. חבר הכנסת סעדי, בבקשה.

משמעת. כבוד סגן השר, כמובן שאנחנו מברכים על מינויו של הפרויקטור, סוף-סוף יש פרויקטור למאבק בנגיף הקורונה. אתמול שמענו וקראנו את התוכנית שלו. אנחנו מאחלים לו באמת, ולכולנו גם, הצלחה, ואנחנו מכאן גם קוראים לקיים ולמלא את ההוראות: המסכה, המרחק, וכמה שיותר, מינימום הגבלות. זו הכותרת. אבל רציתי לשאול איך זה שבצוות שלו אין אף נציג של החברה הערבית, למרות שאנחנו 20%, והתחלואה עכשיו הולכת ומתפשטת גם בהרבה יישובים ערביים. אני חושב שמן הראוי שיהיה לפחות נציג של החברה הערבית.

תודה, חבר הכנסת סעדי. אני לא חושב שהמידע שאתה מסתמך עליו הוא נכון. קודם כול, פרופ' גמזו הצטרף רק עכשיו. אני לא יודע את מי הוא בכלל הביא כרגע עוד כצוות. אני יכול להגיד לך מה קורה במשל"ט. במשל"ט יש לנו נציגים של המגזר הערבי. אני לא זוכר את השם כרגע, אני מודה, אבל זה לא כי אני מפלה לרעה. יש גם נציג של המגזר החרדי,

את השם אני כרגע לא זוכר, כי לא עבדתי במשל"ט פול טיים, אני במשרד. אבל במשל"ט שמטפל בקורונה יש נציג למגזר הערבי. הוא בקשר עם כל גורמי הדת הבכירים במגזר הערבי. יש פגישות של שר הבריאות עם ההנהגה. חבר הכנסת סעדי, אולי אתה זוכר, לפני כחודש, כשבמגזר הבדואי הייתה התפרצות, והיה שם שיח מאוד קרוב של השר יולי אדלשטיין גם עם חברים מהבית הזה, וגם עם, אז אנחנו מאוד מקפידים על הדבר הזה. אני בטוח שגם רוני גמזו ילך בעניין הזה כמו שמשרד הבריאות עובד. אני לא יודע את מי הוא הביא,

מהצוות האישי שלו, אבל אני אומר לך חד משמעית שבמשל"ט שמטפל בתפיסה הארצית יש כמובן הסתכלות ייחודית על המגזרים השונים, על המורכבות בכל מגזר, וכמובן גם על המגזר הערבי.

תודה רבה לסגן שר הבריאות. אני מזמין את סגן השר לביטחון פנים דסטה גדי יברקן להשיב על שאילתה דחופה מס' 42, שכותרתה: פרצה בגדר ההפרדה, של חבר הכנסת רם בן ברק. בבקשה. אחר כך שאלה נוספת לחברת הכנסת זנדברג. בבקשה, אדוני סגן השר. בבקשה, חבר הכנסת בן ברק. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר לביטחון פנים, לאחרונה הגיעו אליי הרבה מאוד תמונות ועדויות, אדוני סגן השר. אני איתך, אדוני. לאחרונה הגיעו אליי הרבה מאוד עדויות ותמונות של פרצות בגדר ההפרדה, ובמקביל חלה עלייה תלולה מאוד בגנבות מהיישובים שצמודים לגדר ההפרדה, כמו גם הסיכון הביטחוני, שאני בטח ובטח, אנא להקריא את השאילתה כפי שהיא, כך מורה לנו התקנון. פשוט להקריא את מה כתוב. כאשר היא נראית פרוצה. תושבי האזור מתלוננים כי הפרצות הרבות בגדר מהוות סכנה ביטחונית, ואף החריפו את מכת הגנבות באזור. ברצוני לשאול: האם האזור יתוגבר בכוחות משטרה לשמירה על ביטחון תושבי האזור?

בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברי חבר הכנסת רם בן ברק, ברצוני לומר לך שראשית כול, משטרת ישראל פועלת יחד עם כוחות הביטחון לאיתורם ולהרחקתם של שוהים בלתי חוקיים ואלה המסייעים להם על מנת לשמור על הסדר הציבורי ועל שלום הציבור. עוד נציין כי באשר למפגעים בגדר הביטחון ולמסתננים, אני חושב שצריך להפנות את השאלה הזו למשרד הביטחון ולצה"ל. אך לגופו של עניין אומר, מבחינת חלקה של משטרת ישראל, בכל הקשור למשטרת ישראל, בשאילתה כפי שקיבלנו אותה לא צוין במפורש אזור מסוים, לצורך העניין. יכול להיות שתוכל להבהיר את זה. אני מניח שהמשרד לביטחון פנים יודע באיזה אזורים,

לא ציינת בשאילתה הספציפית נקודה מסוימת על מנת שנוכל לדעת להשיב לך. יחד עם זאת, אנחנו בכל האזורים של יישובי מיתר והסביבה, בניגוד לנטען בשאילתה, דרך אגב, את המשמעות של גנבות ביישוב אנחנו מכירים. אבל יחד עם זאת, היא לא כזאת שזה בעליות בתקופה האחרונה. אין לנו אינדיקציה או קריאה למשהו שהוא מעבר, לחריג מהנורמה שאנחנו מכירים אותה. יחד עם זאת, בכל זאת, משטרת ישראל ומשמר הגבול עושים את הסיורים הנדרשים על מנת להבטיח את שלום הציבור ואת ביטחונם של התושבים. אם יש איזושהי נקודה ספציפית שתרצה להפנות אליי, אני בוודאי אשמח להגיב לנושא. וזהו. אתה יודע, אפרופו יישובים, זה הדבר הכי חם היום. חבריי פה במליאה שואלים אותי: ואללה, אתה הולך להקים יישובים לאתיופים בלבד? איזה יופי. אז אתה יודע, וגם כדי להגיד, והלוואי שנזכה לאבטחה כזאת ביישובים שיקומו. יחד עם זאת, המטרה הייתה לא כפי שניסו לפרסם את זה, אדוני היושב-ראש, תראה איזה יופי, אנחנו במדינת ישראל, שמתיישבים בה. היה לנו לא מזמן, מדינה שהוקמה לפני 72 שנים, שמאכלסת את כלל עם ישראל, והפלא ופלא, רק ליוצאי אתיופיה אין נחלה. המטרה ביישוב הזה הייתה להקים יישוב מעורב ש-50% לפחות ממנו יהיו מבני קהילת יוצאי אתיופיה, שיוכלו להרגיש שלא רק שמים אותם בגטאות, בקריית מלאכי, ברמת אליהו, בשכונות,

שילוב אמיתי, להיות בעל נחלה בארץ ישראל, ולא לבקש איזה משכנתה שייתנו לך כדי לקנות באיזו שכונת מצוקה. המשמעות היא לבוא מתוך עוצמה, מתוך כוח. להיות ישראלי, להתיישב בארצך, לפתח אותה, להקים בית במדינת ישראל, עם כולם. אנחנו נקבל את כל אזרחי ישראל שירצו להיות שותפים ביישוב הזה. ברוכים תהיו, וברוכים הבאים. יהיו לנו מספיק דברים לעשות ביחד. אדוני סגן השר,

יש לך שאלה נוספת מהמיקרופון. לא, רק הערה למה שהוא אמר.

הוא סיים את התשובה, אז אתה יכול לגשת למיקרופון גם להעיר וגם לשאול שאלה נוספת. בבקשה. אדוני סגן השר, אני אתייחס למה שאמרת, ואני בהחלט מעודד, והייתי רוצה גם אני לראות את הקהילה האתיופית משולבת בכל היישובים ובעלי נחלות. אני רוצה להסב את תשומת ליבך לכך שיש היום מקומות בארץ ישראל, כמו ברמת הגולן, שאפשר לקבל נחלה חינם. רק צריך לבוא ולהתיישב. אני מציע לך לבדוק את העניין הזה. כן, רמת הגולן היא חלק מארצנו. לא מזמן גם הוכרה רמת טראמפ. כל אזרח ילך לשם, אבל אנחנו רוצים את זה במרכז, קרוב לירושלים, במקום נוח. אבל יחד עם זאת, כל מי שירצה ילך לשם. אני כן מסכים איתך, בלי קשר לתוכנית הזו שלנו: אזרחי מדינת ישראל שרוצים נחלה ורוצים להתיישב, הגולן הוא מקום פתוח לכולם, וצריך ליישב כל חלקה במדינת ישראל, ויפה שעה אחת קודם, כי זו ארצנו, ולשם זה נועדנו, להתיישב ולפתח ולבנות את מדינת ישראל. שאלה נוספת, לחברת הכנסת זנדברג. בבקשה.

התקיפה אתמול של המפגינים.

תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, המדינה בוערת בשעות האחרונות בגלל אירועי אלימות קשים שהיו בלילה בהפגנה בתל אביב. לפי עדויות רבות מספור, אנשים שהתחזו למפגינים, פתאום משום מקום התחילו אלימות קשה, כולל זריקת חפצים ודקירות נגד מפגינים, מתחת לאף של שוטרים ששהו במקום ולא שעו לקריאותיהם של המפגינים. אנחנו רואים בימים האחרונים, ובפרט בשעות האחרונות, אמירות שהן בין הכשרה לאלימות הזאת, הסתה נגד המפגינים, או שתיקה מצד ראש הממשלה ובכירים בממשלה, כולל במשרד שלך. צריך לומר ברור, אדוני סגן השר: אם לא תצא קריאה ברורה מהממשלה, וספציפית מהמשרד לביטחון פנים, לעצור את האלימות, לחקור את התוקפים, להגן על המפגינים בשטח ולעצור את הסתה נגדם, את הקריאות נגדם כמפיצי מחלות, כלא שפויים, כאנרכיסטים וכו' וכו'; הדם של הרצח הבא שיהיה, והוא יהיה, יהיה על הידיים שלכם, ולא תוכלו לרחוץ בניקיון כפיכם. אני קוראת לך לעשות את הדבר הברור והמתבקש: לגנות את האלימות, לעצור אותה, לוודא שחקירת התוקפים ממוצה, להגן על הקורבנות באופן ברור בהפגנה הבאה. דווקא בגלל שההפגנות מופנות כלפיכם, זה מגביר את האחריות כלפיכם. לא לגנות אלימות משני הצדדים, כי אין אלימות משני הצדדים. שני הצדדים הם תוקף וקורבן, וכל אמירה אחרת מכשירה את האלימות, נותנת לגיטימציה ומקרבת את הרצח הבא.

שאלה נוספת, לחבר הכנסת אחמד טיבי. אחר כך, אדוני סגן השר, תוכל לענות על שתי השאלות יחד.

סגן השר, היום שמעתי הצהרה שלך שאומרת כך: המפגינים בבלפור איבדו את השפיות. השאלה היא אם לא אתה איבדת את השפיות. אתה מכיר מפגין בשם שי קסלר? ראית את התמונות שלו שותת דם? מי איבד את השפיות, אלה שתקפו אותו או הוא? אני מצפה מאיש ציבור, במיוחד נציג העדה האתיופית, שסובלת מאלימות, יצאה להפגנות, להיות יותר אמפתי כלפי מי שמותקף על ידי חבורה של בריונים, שכנראה מישהו שלח אותם לשם. הדם הזה, השותת, שאפשר לראות אותו ולקבל צמרמורת. יש מישהו שאחראי לדם הזה, ואני לא רוצה להשתמש בביטויים קשים יותר. בבקשה, אדוני סגן השר. תודה רבה. חברת הכנסת תמר זנדברג, אני רוצה להגיד שאני שמח על השאלה. אני רוצה להבהיר את עמדתנו בצורה חדה וברורה שלא משתמעת לשתי פנים: אלימות מכל סוג, וזה לא משנה מאיזה צד של המתרס הפוליטי, צריך לגנות וצריך, יש רק צד אחד.

הייתה אתמול תקיפה פרועה. היא לא הייתה משני הצדדים. אדוני סגן השר, אי-אפשר להיתמם. היו אנשים שבאו במטרה להתחיל להחטיף מכות למפגינים. חברת הכנסת תמר זנדברג, אי-אפשר להתעלם מזה. שאלת שאילתה, והרשי לי להשלים את התשובה. את אפילו לא יודעת מה אני הולך להגיד. אני משוכנע שברגע שתשמעי את מה שיש לי להגיד, יכול להיות שההערה הזאת לא הייתה נאמרת.

עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להסביר לך: פנה אליי חבר הכנסת עופר כסיף בעניין אלימות כנגד מפגין, שטען שמישהו מתומכי נתניהו או הימין בא, השתלח והרביץ לו. חבר הכנסת עופר כסיף הפנה אליי את הבקשה. מייד התקשרתי לאבא ולאימא. האנשים האלה לא ישימו "גדי" בקלפי. אני

אני סגן שר לביטחון פנים, וכל שר בממשלה משרת את כלל אזרחי מדינת ישראל, ללא קשר לתפיסה הפוליטית שלהם. אני התקשרתי למשפחה, לאבא, וידאתי שהילד בסדר, וידאתי שעצרו את אותם אנשים והמשטרה חקרה.

אני אומר לך שיש פער עצום בין מה שאתם בבית הזה, המנהיגים הפוליטיים של השמאל, מנסים להפוך, לבין ההתנהלות של המשטרה ושלנו ושלי ושל השר בטיפול כנגד אלימות של אזרחים במחאות. אני מצפה גם, וכאן אני אומר, שמשטרת ישראל תבדוק ותעצור את אותם אנשים שהיו אלימים אתמול בהפגנה, וזה לא קשור בכלל למפגינים של שמאל או ימין. אין לזה קשר. אנחנו במדינה דמוקרטית. הזכות להפגין היא זכות יסוד בסיסית. אני אומר את זה גם לחבריי בקואליציה: אנחנו לא נחבק את הטענה הזאת כשאנחנו באופוזיציה, אנחנו צריכים גם לשאת את דגל ההפגנה כשאנחנו הממשלה. אנחנו צריכים לאפשר לכל אזרח להביע את דעתו בצורה חוקית, לגיטימית ושומרת חוק. בנושא הזה אני רוצה להגיד לך, לשני הצדדים: יש פה אנשים שמבזים את סמלי המדינה, ששמים חבל על ראשו של ראש ממשלת ישראל ברשתות,

הרשי לי לסיים. חברת הכנסת זנדברג, תני לו לענות. אי-אפשר ככה. את מובילה כאן הסתה שהיא מנותקת מן המציאות, שכאילו כל מצביעי הימין, כל הביביסטים, באו להפגנה ותקפו.

אני אומר לך: אנחנו נאתר.

המשטרה תאתר כל אחד שהיה אלים במחאה הזאת, והיא תפתח,

הולכים לברר למה לא עשו כלום? אני רוצה לבשר לך משהו, חברת הכנסת תמר זנדברג: אין אהדה מיוחדת למשטרת ישראל.

בחרתי להיות במשרד הזה, כדי להתמודד עם המציאות מבפנים. אני אומר לך שבמשטרת ישראל יש קומץ של שוטרים, שלא קשור לקורונה, שלא קשור להפגנות, שיש להם איזשהו סממן של אלימות. אני מקווה מאוד שאותם, בלי קשר למחאות הללו, שאלימות שוטרים כן צריכה להיות מחוץ לטקסט.

בן אדם הותקף, תקשיבי. האם המשטרה שהייתה שם, המשטרה בודקת את זה. אני מספר לך על דוגמה אישית. אז תספר לנו, אני אומר לך על דוגמה אישית של פנייה אחת מהמחנה שלך. עופר כסיף הפנה בקשה אליי. אני מטפל בפנייה של אנשים אישית. לבוא ולהגיד שהמשרד לביטחון הפנים, שמשטרה, שאנחנו נותנים לזה יד זהו שקר מוחלט. שקר מוחלט.

מדבר עם מפגינים כדי לסייע להם בנושא הזה. בעניין הזה, אני חושב, שבלי קשר לתקופת הקורונה, בלי קשר למחאות ובלי קשר לכל זה, אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה. אמר את זה רבין זיכרונו לברכה. אני מאמין שלמשפט הזה כולנו שותפים, ללא קשר לצבע ולתפיסת עולם פוליטית ולא משנה באיזו מפלגה אנחנו.

אני גם הייתי מצפה ממך להודעת גינוי לרחשי הציבור שמאמין בסמלים, שהתערטלו על סמל המדינה בעירום. הסתה. מה זה קשור?

האם את גינית היום מישהו ששם חבל תלייה על ראשו של ראש ממשלת ישראל, מי שם חבל תלייה? זו אלימות.

לעניין של חבר הכנסת אחמד טיבי, אתה יודע שאני מאוד מאוד מעריך ומכבד אותך.

הדברים שאמרתי אינם קשורים למפגינים באופן כללי. אסביר בדיוק את הציטוט. מדינה דמוקרטית, יש לה הרבה מאפיינים. שניים מן העיקריים שבהם הם בחירה דמוקרטית של העם. הרוב במדינת ישראל, בלי קשר למשחקי הקואליציה של הרכבת הממשלה, בחר בנתניהו. חלק מהמפגינים לא מוכנים לקבל את הכרעת הרוב. נלך צעד קדימה, עוד מדד חשוב במדינה דמוקרטית הוא לציית לפסיקה של בג"ץ.

דחה את העתירה נגד ראש הממשלה, שלא יוכל לכהן עם שלושה כתבי אישום. אני אמרתי על אותם מפגינים שהם איבדו את השפיות, שהם לא מוכנים לקבל את הכרעת הרוב ולא מוכנים לכבד את הכרעת בג"ץ.

לאלה התכוונתי, שאיבדו את השפיות.

למיעוט מותר להפגין, ולא רק מי שאתה חושב כמוהו. תמר זנדברג, אני מעולם לא ראיתי אותך שיצאת להפגין על לחם וחמאה. אני יוצא להפגין כל חיי על הזכות, תתבייש לך. אני מכבד את ההפגנה יותר ממך. אני מכבד את ההפגנה יותר ממך. אתה, זכות ההפגנה, יותר מזה, אני אומר לך: אני, בניגוד לך, לא משנה איזו דעה, ההפגנות, זה לא קשור אליך, את זה?

המדינה צריכה לאפשר לכל אזרח לצאת להפגין, כי זה הכלי היחידי שיש לו. שפויים.

צריכה לאפשר, חוץ מלאלה שאתה חושב שהם לא שפויים. זה לא מה שאמרתי. אתה שוב מתבלבל. אמרתי שאזרח במדינה דמוקרטית חי ומבין שהצבעת הרוב היא הכרעה דמוקרטית. אחר כך בית המשפט קיבל החלטה פה אחד והכשיר את ראש הממשלה להקים ממשלה. אמרתי: אנשים שמתנגדים לתוצאות הדמוקרטיה ולפסיקת בג"ץ, זו אי-שפיות. ומותר להם להפגין? מותר להם. אוקיי.

למה לא? יותר מזה, אני אעשה הכול,

חבר הכנסת, שכל אזרח,

כי אני יודע מהי זכות ההפגנה ומה היא מביאה. אני קידמתי המון נושאים רק בזכות ההפגנה הזאת. לכן, אני איאבק למען כל אדם. לא משנה בפני מי אני אעמוד, אני אעמוד על זכותו להפגין. אם יש פה אנשים בקואליציה או בממשלה שחושבים, ואף אחד לא חושב כך, שזכות ההפגנה היא רק למי שמתאים לנו, הוא טועה ומטעה. אף אחד מחברי הקואליציה והממשלה לא חושב ככה, ועובדה שישראל היא דמוקרטית והיא מאפשרת את חופש ההפגנה. אנחנו צריכים להגן על כל אדם שמגיע להפגין, ואין לנו ברירה אחת. זו חובתה של כל ממשלה. בוא ונראה, הפגנות, בוא תראה, בהפגנה, לא יודע מה קרה בשטח, יותר מזה, אתה ואני, ותאמין לי שאמרתי את זה, דלתי פתוחה לעשות. אני בחרתי להיות פה. אני אומר לך, יכולתי להיות שר בממשלה הזאת, ובחרתי להיות סגן שר כדי להשפיע.

לא יכולת להיות שר.

לא יכולת להיות שר. עשית הכול כדי להיות שר. פנינה לקחה לך את זה.

בוא תקשיב.

אני מראה לך. אני מתחייב ולכל התקשורת לפרסם, תגיד את האמת. תקשיב. אני מפרסם את המכתב, את ההודעה ששלחתי לראש הממשלה.

בגלל שפנינה ערקה אחריך ולקחה לך את המקום. איך זה קשור לפנינה, ידידי? אני גאה בחברתי שהיא שרה. זה שאתה חי בקונכייה קטנה, זה בסדר. קטנה כזאת קטנה שבממשלת ישראל יכולה להיות רק שרה אחת ולא שני שרים מהקהילה, היא חשיבה צרה. אתה, לא.

אני מאוד מכבד אותה. מגיע לה.

אני ויתרתי על להיות שר. אין קשר. אתה עברת קודם, והיא ערקה, לא, לא, רבותיי. חבר הכנסת שטרן,

רבותיי, מספיק. תנו לו לסיים את התשובה. אדוני, תקשיב, חבר הכנסת שטרן, תזכיר לי? בוא אני אסביר לך משהו. בוא אני אסביר לך משהו? אין בעיה. תגיד, חבר הכנסת שטרן, חבר הכנסת שחאדה, מספיק. חבר הכנסת שטרן, מספיק. עד כאן.

תאפשר לי לסיים, אדוני. אדוני סגן השר, אנא משפט סיום. אני מבקש. בבקשה.

אתה יודע שאני מאוד מעריך אותך כאדם. אני רוצה להסביר לך על מנהיגות. על מנהיגות. על מנהיגות לפעמים לשחות נגד הזרם, וכשאתה שוחה נגד הזרם אתה מקבל מכות, וכולם חושבים שאתה משוגע. איך אתה לא מתבייש? ללכת נגד הזרם זה מנהיגות. בסוף, גם הזרם משנה כיוון ובא אחריך. אני פה כדי לשרת את מדינת ישראל ואת כל התושבים, ואני מקווה מאוד, ידידי היקר, שתבין שאני מאוד מעריך אותך ומכבד אותך, ויחד עם זאת, על מנהיגות, אני חושב שאפשר ללמוד מכל אחד אחר, ובוודאי ממי ששוחה גם נגד הזרם ואני שמח על כך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, אדוני סגן השר. עד כאן פרק השאילתות הדחופות. חברות וחברי הכנסת, עובדי הכנסת, כלל אזרחי ישראל החוגגים את חג הקורבן המבורך, עיד אל-אדחא אל-מובארכ, אני מבקש לאחל לכם חג שמח. אנחנו נמצאים בימים לא פשוטים. החג הזה לא יוכל להיחגג,

כפי שנוהגים מדי שנה, בגלל מגבלות הבריאות, אבל אני בכל זאת אני מבקש להקפיד על כל ההוראות של משרד הבריאות למען הבריאות של כולנו. אני שב ומאחל לכם חג שמח. (חוזר על הדברים

חג שמח. אמן. חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים מכאן להצעות חוק בדיון מוקדם. לאחר שהצעות החוק שעוסקות בדיני הרשויות המקומיות ירדו מסדר-היום, ההצעה הראשונה על סדר-היום היא הצעת חוק-יסוד:

מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון,

שפה והתיישבות), של חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח וקבוצת חברי הכנסת. חברת הכנסת כמאל מריח, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, לפני תקופה פורסמה תמונה של שלושה טייסי קרב בני העדה דרוזית. ראיתי אותם בסרבל של חיל האוויר הטוב בעולם. הסלוגן של חיל האוויר אומר: הטובים לטיס. התמלאתי גאווה, ושאלתי את עצמי,

האם הטובים לטיס לא מספיק טובים למדינה? לא מספיק טובים לשוויון? תהיתי גם האם הרופא הערבי הנלחם כרגע בבית החולים בחזית המאבק על חייו של חולה קורונה אינו משתווה במעמדו,

חבר הכנסת אבו שחאדה. בבקשה. רק להסביר ששוויון, אדוני היושב-ראש.

לפי חוק הלאום לעמיתו? אבל היא לא תצליח להבין תוך כדי שהיא מדברת. אני אצליח. סמוך עליי. נו, מה?

צריכים לאפשר לשמוע אותך ולאפשר להציג את הצעת החוק.

תהיתי גם אם הרופא הערבי היושב ועובד כרגע בבית החולים בחזית המאבק ונלחם על חייו של חולה קורונה אינו משתווה במעמדו,

היושב לצידו, הרופא היהודי. תהיתי איך העם היהודי היושב בציון, שאמור להיות אור לגויים, מפחד משוויון. מה קרה לנו?

מי היא החברה הדרוזית ולאן פניה? איך יכול להיות שמלאו שנתיים לחוק הכי גזעני שחוקקה הכנסת הישראלית אי-פעם? תהיתי כמה תינוקות נולדו מ-19 ביולי 2018 ועד היום כמיעוטים לא שווים במדינת היהודים. אחרי אלפיים שנה חזר העם היהודי אל ארצו. מגילת העצמאות מזקקת את חוכמתו ואת ניסיונו בגלות, ומהווה תעודת לידה לשני מרכיבים חשובים המאפיינים ומגדירים את המדינה: יהודית ודמוקרטית. שני מרכיבים שאמורים, תחת ראייה מדינית נכונה, להשלים ולאזן זה את זה ולא לערער במתח זה את זה. דווקא כשהיא קמה, כשהיא הייתה חדשה וחלשה, הדגישה מדינת ישראל הצעירה את הערכים האוניברסליים,

רבותיי השרים, אנא, לא לעמוד עם הגב לדוברת. אנא, בבקשה. אי-אפשר ככה. אדוני השר ישראל כץ,

על שוויון ועל פיתוח הארץ בעבור כל תושביה. ומה היום? דווקא אחרי שהפכה מדינת ישראל למעצמה חזקה, חוקקה מתוך פחד את חוק הלאום, שהוא תעודת פטירה למרכיב הדמוקרטי. חבריי היהודים, לכם אני לא צריכה להסביר מה זה להיות מיעוט. אתם חייתם בגלות, אתם סבלתם רדיפה ואף שואה. דווקא לכם אני לא אמורה להסביר את חשיבות השוויון. ממה אתם מפחדים? הרי אתם הריבון בארץ. אתם כבר לא עם נרדף. איך מדינת ישראל החזקה, המעצמה האזורית והעולמית, מפחדת להכיל את אזרחיה שלה, ולהעניק להם זכויות אזרחיות שוות

חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק שלי לתיקון חוק הלאום ולעיגון ערך השוויון,

צריכה להיות הבסיס ואבן היסוד בדמוקרטיה הישראלית שלנו. את רוצה לבטל תיקון חוק הלאום,

הוא תיקון שאמור לעבור דווקא עכשיו, דווקא בימים סבוכים וקשים אלו, ימים של משבר לאומי שפוגע בכל הרבדים של החברה הישראלית,

שבהם אנחנו נאבקים ביחד כולנו על מנת להתגבר על המגפה העולמית הזאת, שאינה מבדילה בין דת, גזע או מין. במהלך השנה וחצי האחרונות סיירתי בעשרות יישובים. פגשתי את כלל הרבדים בחברה הישראלית והבטחתי להם שוויון. יחד איתי היו גם בני גנץ וגבי אשכנזי וחברי כנסת מכחול לבן. רבים מהם, מהאזרחים שהגיעו לחוגי הבית ולכנסים, היו חיילים שלהם, ישנו איתם באוהלים, החליפו חוויות והעריצו את המפקדים שלהם. בני וגבי הקשיבו לתסכול שלהם מהחוק שמדיר אותם והבטיחו, הם הבטיחו לעגן את ערך השוויון ולתקן את חוק הלאום. גבי, בני, זו העת שלכם לקיים. רק לפני שבוע, ב-21 ביולי, הצהרת, גבי אשכנזי, בכנס למורשת הדרוזית, שאתם פועלים לתקן את חוק הלאום. כיצד אתה פועל לעשות זאת? איפה אתה בדיוק? ראיתי אותך יוצא מהמליאה לפני חמש דקות. דווקא רציתי למסור לך ד"ש, אתה יודע. יש לך ד"ש ממיאסר מרזוק מ'עדי, אחותו של פריד מהכפר ירכא ששירת איתך בלבנון, אישה דרוזית מבוגרת, אישה דתייה יפה מאוד עם מטפחת. היא שאלה אותי אתמול בהתלהבות כשהייתי בסיור בירכא:

רציתי לברך אותו שקיבל את תפקיד שר החוץ בשם בני פריד. הבטחתי למסור, גבי. גם למיאסר מרזוק מעדי, שאתה מעריך ואוהב, מגיע להיות שווה. היא מוסרת לך שיש לך הזדמנות אמיתית היום לקיים באמת את מה שהבטחת.

איפה אתה? אולי שכחת, אבל אנחנו זוכרים. ההתבטאות הפוליטית הראשונה שלך, לפני שהקמת בכלל את חוסן לישראל, לפני שאני הצטרפתי אליך, הייתה מחוץ לבית שלך, שם פגשת את המפגינים והבטחת להם שתעשה הכול כדי לתקן את חוק הלאום. כשביקשתי לפני כמה שבועות לפגוש את גבי ובני כדי לדון בסוגיית חוק הלאום,

אל תטעו. אתם לא עושים טובה לע'דיר כמאל מריח. זו לא אמירה עקרונית נכונה לשעתה, חברים. מדובר בסוגיה מהותית וחשובה לאזרחי המדינה שהתחייבתם, שהבטחתם, שתתקנו, מעל כל במה. בחודשים האחרונים פגשתי אקטיביסטים ופגשתי אנשי רוח, משפטנים בכירים ופוליטיקאים מהעבר ומהווה, וגם בכירים יוצאי מערכת הביטחון, אנשים שחקרו וחוו את מעמקי החברה הישראלית שלנו על כל רבדיה. הם חיזקו אותי, חיזקו את הצעד הזה והביעו תמיכה בתיקון חוק הלאום. במהלך כהונתי כחברת כנסת אני נפגשת גם עם נבחרי ציבור ודיפלומטים זרים מהעולם שמתעניינים מאוד בחוק הלאום. כולם הסכימו שעלינו לפעול בנחישות לתקן את החוק. הם שיתפו בכנות שהחוק הזה מעורר דאגות גם בקרב מנהיגים בעולם, שרואים איך ישראל הופכת ממדינה דמוקרטית למדינה לאומנית ודוהרת לעבר עתיד חשוך. אנשי הליכוד, אבי דיכטר, תקשיב לי, אבי דיכטר, אנשי הליכוד, שטוענים שחונכו על ערכים של ז'בוטינסקי, של מנחם בגין, צריכים לנהוג על פי הערכים שהם הגו. היה זה זאב ז'בוטינסקי שבשנת 1940, בערוב ימיו, כתב בספרו האחרון, ואני מצטטת: "יש להנהיג את עקרון שיווי הזכויות בשביל כל האזרחים מכל הגזעים,

השפות או המעמדות, ללא כל הגבלה, בכל שטחי החיים הציבוריים בארץ". היה זה מנחם בגין שנאם במליאת הכנסת בשנת 1962 ואמר: אנחנו מאמינים שבמדינת היהודים צריך להיות,

שוויון זכויות לכל האזרחים, ללא הבדלי דת, לאום ומוצא.

תיקון החוק שאני מעלה כאן לפניכם, הצדק השוויוני שאני מציעה, עומד בהלימה אל מול ערכי בגין וז'בוטינסקי. אתם יודעים, לא רק בגין וז'בוטינסקי האמינו בשוויון. בדמוקרטיות רבות בעולם, השמירה על זכויות המיעוטים מעוגנת בחוקה שלהם. כך בקנדה, בבלגיה ובאיטליה, אפילו בהודו חברתנו, הדמוקרטיה הגדולה בעולם, מדינה עם מגוון אתני ודתי רחב, החוקה מבטיחה שם זכויות שוות לכלל האזרחים, ובתוך כך אוסרת אפליה על בסיס דת,

מין או מקום לידה.

אדון דיכטר, שהשפה הרשמית במדינה היא הינדית, הודו מאפשרת לתתי-המדינות המרכיבות אותה להכיר בשפות הנוספות כרשמיות. בפינלנד, השפות הרשמיות במדינה הן כמובן פינית, אבל גם שבדית, לאחר שרצתה המדינה להבטיח את זכויות המיעוט השבדי במדינה. זה נחמד ונעים למכור לעולם שאנחנו המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון, שאנחנו אי השפיות שבו זכויות המיעוטים נשמרות, שאנחנו דוגמה ומופת איך דמוקרטיה צריכה להתנהל ולהיראות.

חוק הלאום פגע פגיעה אנושה בקביעה זו. אדוני ראש הממשלה, אתה בכלל התעניינת, הקשבת, התעמקת, ניהלת שיחה כנה ואמיתית עם אזרח אחד שנפגע מחוק הלאום? אתה בכלל ניסית להבין איך החוק הזה פגע ברגשותיו,

בתחושת השייכות שלו למדינה? מעניין אותך לדעת איך זה משליך על האזרחים שלך ומה חושב דור העתיד על עצמו ועל מדינתו? במקום לשבת במגדל השן שלך, צא, צא, אדוני ראש הממשלה. צא לשטח, צא לפריפריה, צא למיעוטים, שמע את התסכול והזעם על המדיניות שאתה מיישם, תרגיש בעצמך מה זה עושה לבני 18 שעומדים בפני גיוס לצה"ל. צא לחוש, צא לשמוע, צא להשכיל ולהבין איך המדיניות שלך צורבת את פניה של החברה הישראלית. אבל כנראה אתה מספיק טרוד בבעיותיך שלך. למה לי להטריד אותך בזוטות?

אנחנו בוחנים את כולכם, את כולכם, האנשים שנוהרים לכפרים שלנו במכוניות השרד ערב הבחירות כדי לזכות בקולנו. ואנחנו אומרים: לא עוד. תם העידן של גנבת הקולות מהמיעוטים, תם העידן של הזלזול באינטליגנציה של המיעוטים, תם העידן של השקרים וההבטחות והאמירות העקרוניות שהיו נכונות לשעתן. חוק הלאום,

הוא תעודת הזהות של מדינת ישראל ויהיה הפרק הפותח בחוקה העתידית. חוק הלאום מתעלם מרבע מהאזרחים במדינה, ואני ביניהם. זה לא אתי וזה לא דמוקרטי. אני חוזרת ומדגישה: אין ברצוני לאיים או לערער על צביונה של המדינה כמדינה יהודית, לא עליה ולא על יהדותה ולא על סמליה. אני באה לעגן, ערך חשוב ובסיסי.

לא ביקשנו יותר ולא ביקשנו פחות, דורשים שוויון. אני לא מתכוונת, ערכים שאת מייצגת, וחבל.

אני לא מתכוונת לענות לך. חברת הכנסת כמאל מריח, את כבר בחריגה של שתי דקות.

כל מי שיבחר לברוח היום מהצבעה או ירים אצבע היום נגד השוויון בין בני אדם, לכל הפחות שיהיה מודע לכך שהוא הפך להיות באופן רשמי לגזען, עם אות קין לכל החיים. שיחזור היום הביתה ויסתכל לילדים שלו, לנכדים שלו, בעיניים ויספר, איך הוא עשה היום מעשה שפל, סמוטריץ' בייחוד היום, ערב תשעה באב, יום אבל, שמתריע על הסכנה הטמונה בשנאה ובפילוג, ומדגיש בפנינו את החשיבות של האחדות, של הסובלנות. אירועים שקרו לפני אלפיים שנה משליכים על המציאות כיום, של ימינו. אל תחריבו את החברה הישראלית על כל גווניה בגלל שנאת חינם. זכרו, גרים הייתם בארץ מצרים.

חברת הכנסת כמאל מריח, אי-אפשר, יש כללים. אני מסיימת.

תכף זה הופך לשני חוקים. פסקה אחרונה ואני מסיימת. רק להזכירכם, יש רגעים שבהם נבחרי ציבור צריכים להתעלות מעל ה"כאן ועכשיו" ולחשוב איזה חותם, איזו מורשת ואיזה סל ערכים הם משאירים אחריהם, כי ההיסטוריה תשפוט את כולנו. האמינו בשוויון בבני אדם. היו אמיצים. תצביעו בסוגיה מהותית זאת לפי ערכים הומניים, אוניברסליים, בסיסיים ונכונים, ולא לפי תכתיבים פוליטיים צרים ומשמעת סיעתית. השוויון כערך, תודה רבה. חברת הכנסת כמאל מריח, באמת. יש איזה גבול. תודה רבה.

תודה רבה. האמינו בשוויון תודה רבה.

ישיב בשם הממשלה השר המקשר דוד אמסלם, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, התפעלתי מאוד מהברכה שבירכת בערבית את אחינו הדרוזים והמוסלמים. קודם כול, גם אני רוצה להצטרף לברכות לאחינו המוסלמים והדרוזים. נא להגביר את המיקרופון, בבקשה. אני אומר שאני רוצה להצטרף ליושב-ראש, גם לאחל לאחינו הדרוזים והמוסלמים חג שמח לרגל עיד אל-אדחא. אז באמת שיהיה חג שמח. לפני שאני אענה לחברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח בעניין הצעת החוק שלה, אני רוצה להתייחס לדיון הקודם שהיה כאן, ושמעתי גם את חברת הכנסת זנדברג, לגבי סוגיית האלימות. קודם כול, צריך להבין: אנחנו בית"רים. אנחנו אנשים ישרים, הגונים. ככה חונכנו, בניגוד לאנשי השמאל. דרך אגב, תפסיק להפיץ שנאה, דקה, תן לי. מה פתאום אנשי השמאל,

למה אתה,

הינה, אתה רואה את האלימות שלך? אני ישבתי כאן, שתקתי כששמעתי, שתקת. ראינו אותך, שותק, בגלל שאתה בנוי ככה. הרי אמרתי לך, אתה אדון הארץ, מותר לך הכול,

להתפרע,

שוב דפקו אותי, שוב אני מסכן,

לא דפקו אותנו. דרך אגב, אמרתי לך, ההתנשאות והחוצפה שלך, דרך אגב, אתה המודל בדיוק לכל אנשי השמאל האליטיסטים.

זה אתם. כל אנשי השמאל שקרנים, בקיצור, אנחנו בעצם בית"רים. אנחנו גדלנו על ערכים אחרים. אנחנו גדלנו, אתה לא בית"רי, אתה ביביסט.

זכויות אזרח, זכויות אדם. אז בבקשה, תצביע בעד חוק הלאום, אני אסביר לך עוד מעט.

אני שומע אותך בקשב רב,

לא מסכים עם אף מילה שלך, עוד מעט אני אנמק למה, עם אף מילה לא מסכים? אבל אני לא מפריע לך. שומע.

חבר הכנסת להב הרצנו,

חברת הכנסת כמאל מריח, מספיק,

תנו לו להשיב. הוא ישב פה, לא הוציא מילה מהפה 13 דקות,

דרך אגב, אנחנו בוודאי נגד אלימות מכל סוג שהוא. דרך אגב, אני רוצה לספר לך,

אני, כשגדלתי,

האלימות נגד אנשי הימין הייתה עוד לפני קום המדינה.

איך זה קשור לחוק הלאום עכשיו?

לא קשור, אני רק מסביר באופן כללי. גם אני מגנה אלימות, אני איתך, תני לי רק שנייה. באופן כללי, כל השמאל שקרן. אנחנו בית"רים, אנחנו בית"רים, רבותיי, תנו לו להשיב. אי-אפשר ככה. לא ניתן לו לדבר, הוא לא מדבר

אז אני רוצה לספר לך שאנחנו גדלנו במציאות שאנשי השמאל רדפו אותנו תמיד, את ההורים שלנו, בעבודות וכו', לכן אנחנו מקדשים את הערכים הדמוקרטיים,

בנשמה, לא בגלל שאנחנו באים ומדברים ואמורים להתייפייף, ולחיות, מה שנקרא, בעולם צבוע ושקרן.

אז לכן שתביני מי הם אנשי השמאל במדינת ישראל.

אני שומע, אני שומע, אל תפריע לי. מר גולן, אל תפריע לי. ירדת פה, אני מבין, למטה, כדי להפריע יותר. נכון. נו, זה בדיוק הדרך שלכם. אתה מביא למה אתה אלים? אני אלים? בוודאי. יש אלימות מילולית, אתה לה פמיליה.

אתה עכשיו מפעיל סוג של אלימות, בטח. בגלל שאתה כזה. בגלל שאם לא מסכימים איתך, זה בדיוק מה שקורה לכם, כשלא מסכימים איתכם אתם אלימים. עכשיו, אני רוצה לספר משהו.

נזעקתם אתם, אני רואה כאן, אתה שקרן,

אתה שקרן.

אדוני היושב-ראש, מפריעים לנו פה, אתה יודע, כרגיל. בסדר, לא חשוב. אנחנו רגילים לזה, אבל אני מבקש שתפעיל את

השר אמסלם, אני, איך אומרים? סומך עליך. שר המשפטים מצפה מראש הממשלה לגנות את האלימות. יש שיסוי מטורף, ומצפה מראש הממשלה ומשר הבט"פ לצאת נגד זה. יש הסתה נגד המפגינים, ויש הסתה נגד בתי המשפט, והסתה נגד שלטון החוק. רבותיי, אתם מסיתים נגד ראש הממשלה ארבע שנים על בסיס יומי. לא מעניין אתכם. אתם התחלתם בכל הפילוג הזה במדינת ישראל, אתם,

הלאום.

אתם התחלתם, נכון, החברים של ניסנקורן. נכון. אתם, טבועה בכם האלימות הבסיסית. אתם האנשים הכי אנטי-דמוקרטיים. אתם לא מקבלים את הכרעת העם. אתם לא תקבלו אותה לעולם, כל עוד לא נבחרתם. אתם קוראים לציבור הימני "אוכלי עשב", לא אני, בגלל שאתם יהירים, שחצנים, מתנשאים ומאמינים לבלוף של עצמכם. שהגנת עליו, אתם חושבים שמותר לכם הכול במדינת ישראל. אני לא האמנתי שערב, לא לשמאל, הצבעה לימין. עוד פעם?

מספיק, חבר הכנסת, אני לא האמנתי, להב הרצנו, שב. לא האמנתי שערב תשעה באב, שב מייד. אני צריך לדבר ככה עליכם. חבר הכנסת להב הרצנו, שב, שב.

מתביישים? אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אתם הופכים את היוצרות. שב, בבקשה. בואו תראו את ההפגנות. אני אמרתי לכם, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה.

תראו את האלימות, תראו את האלימות שאתם מפעילים הלכה למעשה. אתם גורמים לאנרכיה במדינת ישראל איפה שאתם רוצים, כל יום. אתם מדברים על אלימות? לא שמעתי אתכם מצייצים. אתם גם מתדלקים את ההפגנות האלימות האלה, העברייניות האלה, יואב סגלוביץ', אלי, כאילו: אנחנו נגד אלימות, אנחנו בכלל בחוג לספרות עכשיו. תראו מה אתם עושים, תראו את עקירת השלטים שעשיתם שם,

המכות לשוטרים. תראו שאתם עוברים על החוק של הקורונה, בלי מסכות ובלי כלום. מפיצים את המגפה בקרב עם ישראל, ממשיכים.

אתה חוזר על השטויות של ראש הממשלה. אתם אשמים, אתם אשמים, אתם מדברים? חצופים. אתם אדוני הארץ. הרי אמרנו, אתה חוזר על השטויות של ראש הממשלה. אתם אדוני הארץ, מותר לכם הכול.

חברת הכנסת זנדברג, אפשר לקרוא גם בישיבה.

מצח. של ראש הממשלה, תתבייש. נא לשבת. אני בזמנו אמרתי, חבר הכנסת להב הרצנו,

לשבת, אני בזמנו אמרתי, כשתפרו את התיקים

אני אמרתי שהציבור הימני לא יסכים לזה. אנחנו מבינים. אנחנו לא טיפשים כל כך כמו שאתם חושבים.

ולכתוב. אנחנו קוראים. אנחנו רואים על מה מדובר, הכול בעיתונים. אמרתי, אם אנשים יצאו לרחובות,

מסוכן. והם יוצאים להפגנות בשביל להגן עליהם. הרי זו אותה הקבוצה. אתה בושה לבית הזה.

מבינים? רם בן ברק, רם בן ברק, הבוס שלך שמע אותך.

אני מדבר על מסמך יצחקי, סגלוביץ'. אני מדבר על מסמך יצחקי, שיש עליו חומרים. אני מדבר על מה שסגלוביץ' עשה, כן, בפרשת הרפז. על זה אני מדבר. תתבייש. חוק הלאום. אתה

ארבעה-חמישה רחובות, כל כיכר פריז חסומה, המקום המרכזי בירושלים. למה? בגלל שבא לכם, בא לכם.

שופטי העליון נותנים לכם היתרים, שופטת כזאת או אחרת, למה? בגלל שבא לה.

אתם מבינים איך זה עובד? אתם מכירים מקום כזה בעולם, אנא, לשבת. חברת הכנסת שטרית, אפשר לקרוא, אבל בישיבה. בישיבה, בבקשה. אני מבקש לשבת. אם זה היה הפוך הם היו אומרים שאנחנו אנרכיסטים. חברת הכנסת שטרית, אני מבקש לשבת.

אפשר לומר מה שרוצים, אבל לא בעמידה. אתם שופכים את דמו של ראש הממשלה על בסיס יומי, מסיתים ברמות שאני אומר לכם שאם הוא היה יוצא לרחוב היו יורים בו. תראו את השנאה.

דרך אגב, וכל זה על מה? על זה שהוא עובד 20 שעות לטובת אזרחי מדינת ישראל.

בואו אני אספר לכם את האמת. אתה יודע, הרי אף אחד פה לא מגיע לקצה אצבע של היכולות שלו. אתם יודעים את האמת. אני מודה, אז מי, לפיד יהיה ראש ממשלה? מי, אתה? תגיד לי מי. מי יהיה פה, ליברמן? הרי אתם לא מגיעים לקרסוליים שלו, אבל מה, זה לא מעניין, המדינה. לא מעניין, ולא הבחירות. 2.5 מיליון אזרחי מדינת ישראל הצביעו בשבילו. מה זה מעניין אתכם? לא מעניין אתכם. אוכלי העשב לא חשובים, אתם מבינים? רק מדינת תל אביב והמתנשאים. אתם הרי לא ביכולות, אבל הוא נאשם בשוחד. מדינת ישראל, כן, בלוף. על מה האשימו אותו? איך אומר שי ניצן: נתנו כאן תקדים משפטי. מה השוחד? תספר מה השוחד, שוחד והפרת אמונים. איזה כתבה, לכאורה, באיזה אתר. אתם אפילו לא מספרים את האמת.

תגידו, קיבל כתבה אוהדת באתר. לא, שוחד. הציבור כאילו לא חושב. מה זה שוחד? הבן שלי מבין שוחד: מעטפות, מקבל בתים, לא. זה תמיד קרה. אף אחד לא מדבר. בואו נחקור את ה-2.5 מיליון דולר שקיבל אהוד ברק, שמממן כנראה חלק מההפגנות האלה. לא. דודי, איפה הערכים שלך, שגדלת עליהם? לא נבדוק את מנדלבליט בפרשת אשכנזי.

לא נבדוק את הממד החמישי. לא, מה פתאום. אנחנו נבדוק חמש שנים רק את ראש הממשלה, אם הוא קיבל סיגר. השקיעו שם למעלה מ-200 מיליון שקל. אנחנו בעד.

הפכו כל אבן בעולם. מדוע? בגלל שככה החלטתם.

יש את מסמך יצחקי, יש שם מסמך שמופעל, אני עשיתי דיון על העניין. השר אמסלם, אנא, תתכנס לסיום, בבקשה.

אתה יודע, קשה לי בסוגיה הזאת, אבל אין מה לעשות. בגלל שהצביעות שלהם זה דבר שבאמת חוצה את כל הגבולות. השר אמסלם,

אלא אם כן חברת הכנסת מריח תרצה להשיב, והיא זכאית לכך.

אנחנו בעד ועדת חקירה. בבקשה, השר אמסלם, פסקה אחרונה. דודי, אנחנו בעד. תגישו הצעה בעניין, תכתוב למנדלבליט. השר אמסלם, פסקה אחרונה, בבקשה. שנייה, לא, לא, תן לי הזדמנות להסביר. אי-אפשר, הזמן נגמר. פסקה אחרונה, בבקשה. טוב, אני בעצם רוצה לענות לך, חברת הכנסת מריח.

תראי, חוק הלאום,

חוק הלאום, אני אסביר לך, עבר פה לפני כשנתיים בכנסת, יש פריימריז.

כשחבר הכנסת דיכטר, ולדעתי מי שניסה לקדם אותו בכנסת לפני כן היה היושב-ראש.

כשהחוק עבר בכנסת אני התמלאתי גאווה גדולה. באמת, כיהודי הרגשתי סוג של התרגשות, ואני אסביר גם מדוע. אני אסביר מדוע הוא היה חיוני.

אל תסביר לי בבקשה מדוע הוא היה חיוני, תסביר לי למה אני לא שווה בעיניך. את שווה בעיניי. חברת הכנסת כמאל מריח, באמת, נו. את רוצה תשובה, בבקשה. אמרתי לך, אנחנו בית"רים. כל בן אדם נולד בצלם ויש לו זכויות. כל אזרח במדינת ישראל יש לו זכויות וחובות.

את לא צריכה לחלק לי ציונים, אני לא צריך ממך ציונים. כל אזרח במדינת ישראל, יש לו זכויות וחובות, על זה אין מחלוקת בכלל, בוודאי לא מאיתנו, כבית"רים ליכודניקים. אולי מפלגת העבודה, אולי השמאל, חי בעולם צבוע, אנשים צבועים.

הם שונאים, הם פחות אוהבים את הערבים, פחות מתחברים לנושא. השר אמסלם, אני מבקש, פסקה אחרונה.

אני רוצה לומר לך משהו. אי-אפשר במצב רגיל, מבחינת הזכויות הלאומיות, עם ישראל, זו המולדת הלאומית שלנו.

עם ישראל, התקבצנו כאן לאחר אלפיים שנה בארץ ישראל, אני לא מדברת על זכויות לאומיות. ואני גם רוצה לומר לך משהו. דרך אגב, היום החוק הזה לא היה נחקק בכנסת.

אלה היו מפריעים, כל אלה שצועקים עכשיו. איזה חוק לא היה נחקק היום?

גם בג"ץ לא היה מאשר אותו, בגלל שהוא חוק לא שוויוני,

אבל זאת המדינה של העם היהודי. מה איתי? את מקבלת זכויות וחובות בדיוק כמוני, כמו הילדים שלי.

שוות, וככה צריך להיות, זאת לא השאלה. לא, אני שואלת בחוק הלאום, אבל אני מסביר. יש לך זכויות אישיות כמוני בדיוק.

אבל במדינת ישראל יש לאום אחד.

הוא לאום העם היהודי. אוקיי. ולכן, זו שאלה יותר הצהרתית. הלכה למעשה אין לה משמעות בהתנהלות היומית, בין האזרחים.

במדינת ישראל יש את חוק השבות. לאף אחד אין חוק השבות. לדעתי, אין מדינה בעולם שיש לה חוק השבות. אני לא מדברת על חוק השבות. לכן, זה הסיפור.

מה הטריגר לחוק הלאום? בגלל שהשמאל יכול עוד לבטל את חוק השבות. לכן אנחנו חוקקנו את חוק הלאום באופן מיוחד. זו מדינת היהודים, ואנחנו גאים בה, וככה היא תישאר.

לא חסרה לך המילה "שוויון" בחוק הלאום?

חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח, יש לך אפשרות להשיב,

בבקשה. השר אמסלם,

דודי אמסלם, אל תטיף לי מוסר, אני יכולה ללמד אותך מוסר,

חבר הכנסת סמוטריץ', אל תפריע לה. חבר הכנסת סמוטריץ', שב, בבקשה. לפחות יש בי הומניות ומוסר ואני יודעת איך להציג את העמדות שלי, להבדיל. אדוני כבוד השר, אני תוהה למה דווקא אתה כאן היום. חשבתי שהשר המשיב הוא שר המשפטים.

איפה ניסנקורן, שהיה איתי בכפרים ואמר "אחינו הדרוזים"? איפה אתם?

גבי אשכנזי היה לפני חמש דקות פה.

איפה בני? למה אתה משיב לי בכלל? את צודקת. צודקת, יפה. חשבתי שאתם חברים, שאתם באותו צד.

שכחתם שאתם באותו צד? שכחתם? אני שמחה שאנחנו מסכימים על דבר אחד. רק שנייה, אנחנו כל הזמן נשארנו בצד שלנו. אה, יפה, הבחנה טובה, אתה יודע,

אני שומעת אותך כאדם, אני פונה אליך כאדם. אתה אומר לי: אני גדלתי על ערכים. על איזה ערכים גדלת כשאתה מסרב במשך כל התשובה הזאת לענות לי למה אני אזרחית לא מספיק שווה בעיניך, במדינת היהודים? אני לא חולקת עליך, זו מדינת הלאום של העם היהודי, אני חולקת על מה שחסר בחוק. אין לי בעיה עם מה שמופיע בחוק. אני באה להוסיף תיקון של שוויון. אדוני כבוד השר רפי פרץ, איתך היו לי שיחות, אני יודעת איזה אדם אתה, אני תוהה כיצד תצביע עכשיו. אני לא באה לערער על היהדות של המדינה, לא על הסמלים שלה, לא על הדגל ולא על ההמנון. אתה יודע מי אני. אתה יודע על מה התחנכתי ואיזה ערכים ינקתי. אני תוהה, איך אתה תצביע על החוק הזה? מגיעות לך ולדרוזים כל הזכויות. לא רק לי, לכל האנשים המדהימים שצופים בנו היום, למיעוטים, שאנחנו צריכים לחזק את השייכות שלהם ולהתייחס אליהם כאל אזרחים שווים. שוויון. אבי דיכטר, אתה נכנסת לבתים שלנו, נהיית חבר, אכלת, כל הדרוזים חברים שלך, ובסוף מה? דקרת אותנו בגב עם חוק הלאום הזה. ע'דיר כמאל מריח,

כל הצרות מדיכטר, כולל רעידת האדמה בסולם 0.8. המילה "שוויון" תאמינו לי, עשיתי דוקטורט בחוק הלאום. המילה "שוויון", הערך שוויון אינו מחוקק בחקיקת יסוד. אני באה להשלים את החסר. למה זה מפחיד אתכם? דודי, אמרת לי שגדלת על ערכים. אני שונה ממך? יש לי קרניים על הראש? במה אני שונה ממך שאני לא מספיק שווה בעיניך? ע'דיר, מטעים אותך. זה שקר. אנחנו נגד לאומנות ערבית. אז בוא תעזור לי, תצביע בעד תיקון החוק. אל תלכי ללאומנות ערבית.

סגן השר קיש, אנא, לשבת. אנא, לשבת, סגן השר קיש.

אתם וגלנט יחד, חבר הכנסת שטרן, תאמין לי, היא מסתדרת מצוין לבד, היא לא צריכה עזרה.

בוא תהיה לי פרטנר.

בוא נקדם יחד את תיקון החוק, את עיגון ערך השוויון. על מה אני נלחמת ב-2020 במדינת ישראל? זה מופיע לך בחוק-יסוד:

שלמה, השיחות שלי איתך לא נגמרות, זה מבוי סתום. אתה לא תשכנע אותי. אם אליקים רובינשטיין ואסא כשר ופרופסור שחר ליפשיץ ומשפטנים מה-A-list הבכירים ביותר אומרים שזה חסר, אז מי אתה שתתווכח? תעשה לי טובה. תודה רבה לחברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח.

חברות וחברי הכנסת, לא שמת לב, היא אמרה את זה, חבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת מיקי לוי, תודה. חבר הכנסת אבידר,

תמו הדיונים, תמו הוויכוחים. חברות וחברי הכנסת, הוגשו לי 20 חתימות בבקשה לקיים הצבעה שמית על הצעת החוק. אם כך, אנחנו עוברים להצבעה שמית על הצעת חוק-יסוד: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון,

שפה והתיישבות), בקריאה הטרומית. מזכירת הכנסת, בבקשה.

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה,

ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר,

קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, נגד דוד אמסלם,

אופיר אקוניס,

משה ארבל, נגד נא לא להפריע, באמת, אי-אפשר, לא שומעים. לא שומעים את המזכירה.

אינו נוכח יעקב אשר,

אוריאל בוסו,

דוד ביטן,

נפתלי בנט, אינו נוכח אורנה ברביבאי,

אליהו ברוכי,

קרן ברק, נגד ניר ברקת,

יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן,

מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג,

יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת חבר הכנסת לוי, מה זה? הדיון הסתיים. (קוראת

אינו נוכח משה גפני, נגד עוזי דיין, נגד אבי דיכטר, נגד אלי, אלי, אתה מצביע בעד? אבידר, אתה מצביע בעד? אה, יופי. חברת הכנסת מארק, חברת הכנסת מארק, אנחנו באמצע ההצבעה.

אז ביקשתי ממנה לשבת ולהפסיק. אני מבקש משניכם, מספיק. מספיק. חבר הכנסת אופיר כץ. רבותיי, אי-אפשר לקיים ככה הצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) צבי האוזר,

בעד צחי הנגבי,

יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל,

מיכל וונש,

מכלוף מיקי זוהר, נגד תמר זנדברג, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת אליהו חסיד,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

יעקב טסלר,

דסטה גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ' אינה נוכחת משה יעלון, בעד אלי כהן,

אינו נוכח מאיר כהן, בעד מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, נגד ע'דיר כמאל מריח,

עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, בעד אוסנת הילה מארק,

פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי קונין, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

יעקב מרגי,

משולם נהרי,

אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, נגד בצלאל סמוטריץ' נגד אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער, נגד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

חמד עמאר,

ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, נגד טלי פלוסקוב, נגד אורלי פרומן,

תהלה פרידמן,

עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, נגד אורית פרקש הכהן,

עינב קאבלה,

אנדרי קוז'ינוב,

אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש,

אריאל קלנר,

שלמה קרעי,

אינה נוכחת עידן רול,

יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון,

אנטאנס שחאדה, אינו נוכח יובל שטייניץ, נגד קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן, בעד הילה שי וזאן,

מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת עפר שלח, בעד איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח איילת שקד, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת מזכירת הכנסת, אנא קראי שוב את שמות חברי הכנסת שטרם הצביעו.

אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת

אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ' אינה נוכחת יצחק כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח יוליה מלינובסקי קונין, אינה נוכחת אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יבגני סובה, אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה,

אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת איציק שמולי, אינה נוכחת רם שפע, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש במליאה חבר כנסת או חברת כנסת שלא הצביעו ומבקשים להצביע? אם כך, תמה ההצבעה. המזכירה, אנא, לסכם את התוצאה. אם כן, חברות וחברי הכנסת, אלה תוצאות ההצבעה: בעד הצעת החוק, 21, נגד הצעת החוק,

של בנימין נתניהו כשהוא מינה את השר דודי אמסלם להיות השר המקשר לכנסת? הוא כנראה חשב שתפקיד השר המקשר לכנסת הוא להשיב ללא כל קשר לדברים שנאמרים, וכנראה זה התאים לו. הוא חיפש את האיש המתאים שישתלח באנשים כל פעם, כל שני וחמישי, לכנות אותם בכינויים, להגדיר אותם בהגדרות, ואת כל זה הוא עושה בהתלהבות ובמרץ באמונה שלמה. אבל מה האמונה שמאחורי הדברים האלה? בסופו של דבר הוא חוזר ואומר מנטרה כמעט קבועה, שהיום ממש הופתעתי, את אהבתו הגדולה למשטרת ישראל ואת הפרגון הענק שהוא נותן לה. אבל לא לכולם. יש יחידה אחת או אגף אחד שהוא פחות אוהב, קוראים לו יחידת להב ואגף החקירות והמודיעין. אני זכיתי גם להקים את להב וגם לעמוד בראש האגף הזה חמש שנים. כן, גם נחקרו אנשים, נחקרו ארגוני פשיעה, נחקרו, לצערי ולדאבון הלב, גם נבחרי ציבור שנחשדו בביצוע עבירות פליליות, נחקרו, וחלקם הועמדו לדין וחלקם לא הועמדו לדין, וטוב שלא עמדו לדין. חלק הורשעו וחלק נכנסו לבית האסורים, וחבל שזה קרה. על חלק מהם כואב,

לדודי באופן אישי מה שקרה, אבל מפה יש לו גם תפקיד. הוא לא אזרח פרטי, הוא מייצג את ממשלת ישראל. גם אם אני חולק ואינני נמנה על חברי הקואליציה הזו, הוא מייצג את הממשלה. הוא מייצג את כל הממשלה. הוא מייצג גם את השר כץ, שיושב כאן ומייצג את כל מי שלא נמצא כאן. והדרך שבה הוא מייצג את הממשלה הזאת לא מכבדת לא את הממשלה. גם אם יש ויכוח פוליטי, אבל בוודאי ובוודאי לא את מי שיושב כאן

שעושים את המרב ואת המיטב שהם יודעים כשליחי ציבור, גם אם דעתם שונה, והוא בוחר פעם ועוד פעם להשתלח ברמה האישית. לא על עצמי אני רוצה לדבר. אינני זקוק לא לציונים לשבח ולא לציוני גנאי מאף אחד. מה שעשיתי נמצא גם בהיסטוריה של מערכת האכיפה של מדינת ישראל, ואני מאוד גאה על זה. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, ואני אתחבר לדברים, אדבר גם על הסגנון ועל הדרך. אומרים שיש עשבים שוטים. העשבים השוטים מגודלים היום בערוגות ומושקים ומטופלים ומטויבים, וחלק נשלחים, גם אם במחדל וגם אם במעשה. אני מדבר על הקריאה שהולכת להיות לקראת מחר. זה משהו נורא תמים שנקרא ארגון לה פמיליה. זו לא אותה תוכנית טלוויזיה נחמדה שבאה ומדברת על המשפחה עם הקשיים שלה בין ההורים לבין הילדים והילדה הלכה לפסיכולוג. לא, לא על התוכנית הזאת. אני מדבר על ארגון לה פמיליה, שכבר מזמן היה נכון, ואני קורא פה למי שצריך לקבל את ההחלטות היום לקרוא לילד בשמו, והילד הזה הוא ילד רע, ושמו הוא ארגון טרור, בהתנהגותו ובדרכיו, והוא עושה את זה לא מהיום ולא מאתמול. רק עכשיו יצאה קריאה בפייסבוק, לא עכשיו, אתמול, שיגיעו בהמוניהם במוצאי תשעה באב על מנת להביע את מחאתם. אז אני אגיד לכם כבר, אני אקרא לכם קצת דברים ותראו אם זה קשור למה ששמענו קודם: שמאלנים סמרטוטים, כללי המשחק משתנים. באנו להבהיר שאין לנו עניין בפוליטיקה. אנחנו נראה מה זה לשמאלנים וגו', ויש לפני זה התחלה ויש סיום. קוראים לכולם. מזכיר לכם מישהו? מזכיר לכם משהו שאתם שמעתם לפני מספר דקות פה במליאת הכנסת מהשר המקשר, שאין קשר בין דבריו לבין מה שהיה כאן? מזכיר לכם?

לא מזכיר לכם?

תודה. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש, מענק חד-פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התש"ף 2020, שהחזירה ועדת הכספים. החלטת ועדת הכספים לגבי צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 6), התש"ף 2020. מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת יעקב מרגי בנושא: ההקלות בבגרות בעברית (גריעת חומר לימוד, זכות למבחן מותאם) רק לחילונים (ולא למבחנים הייעודיים לחרדים).

חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון, תשלום פיצויים ומקדמות לנפגעי התפרצות נגיף הקורונה החדש), התש"ף 2020. אני מזמין את חבר הכנסת עודד פורר לנמק את ההצעה. תודה, אדוני היושב-ראש וסגן היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אני שמח שגם אתה וגם יושב-ראש ועדת הכספים כאן, כי במקרה הנושא הזה נוגע לשניכם. אני יודע שלא רואים עליי, אבל כשהייתי צעיר שיחקתי כדורסל. בתור נער, כנראה לא בגלל הגובה.

אבל אני חייב לומר, היה לי מאמן כדורסל,

בספורט, דווקא מהמאמנים אתה לוקח הרבה מאוד דברים לחיים. הרבה מאוד מההשלכה בהתנהגות שלנו השוטפת נוגעת לאיך שמתנהגים על המגרש. הוא היה אומר לנו דבר אחד מאוד פשוט. כשהיינו מתברברים במגרש ומתחילים לנסות לעשות תרגילים מיוחדים ורצים מצד ימין לצד שמאל, ומתחילים להסתבך מול ההגנה הוא היה אומר: תפסיקו לנסות לגרד את אוזן ימין עם יד שמאל. התוכניות שאנחנו פעם אחר פעם דנים בהן כאן בכנסת, כולל מה שנדון כאן היום בהמשך היום, כולל תוכנית המענקים, זה פשוט לגרד את אוזן ימין עם יד שמאל. כי מנסים לפתור כל פעם בעיה כזאת, וכל פתרון שאתה מביא לבעיה אחת מייצר לך בעיה במקום אחר. אתה נותן מענק לזה, למה לא נתת מענק לזה, אתה מביא סיוע בארנונה, אתה אומר אני אפטור מארנונה את העסקים שנסגרו אז בא השלטון המקומי ורוצה פיצוי בארנונה אז אתה צריך חוק כדי לפצות את השלטון המקומי בארנונה, אחר כך אתה רוצה לתת אבטלה, אתה רוצה לתת סיוע לעובדים שיצאו לחל"ת, אבל הם לא מובטלים, אז העסק אומר לך אין לי עובדים. הוא לא יכול לעבוד 20%, 30% אתה מתחיל לייצר פתרונות מצד לצד, מצד לצד, ובסוף אתה פשוט לא מצליח. זה פשוט לא קורה. אנחנו נמצאים במעגל של משבר שמדרדר אותנו, וכדור השלג הזה, אם אתם חושבים שהוא לא ממשיך להתגלגל, אתם טועים. אנחנו נמצא, לצערי, בתקופה הקרובה יותר אנשים שלקחו הלוואות ולא יכולים להחזיר אותן, אנחנו נמצא יותר לווים שלקחו משכנתאות ולא יכולים לשלם אותן, ואז אנחנו נמצא מלווים שנמצאים גם הם בבעיה. כי גם לבנקים צפוי עוד אתגר, אדוני השר, מהרגע שאנשים יפסיקו להחזיר את ההלוואות ולא יעמדו בהחזרים שלהם. כדור השלג הזה שהולך ומתגלגל, הולך וגדל בכל סיבוב כזה, בסוף ידרוס את כולנו. לכן הפתרון הפשוט נמצא כבר בתוך החקיקה. הוא לא משהו שאנחנו צריכים להמציא אותו. לא פעם ולא פעמיים עליתי פה ואמרתי: תפעילו את חוק מס רכוש (קרן הפיצויים), תגדירו את האירוע הזה כמלחמה לכל דבר ועניין, ומאותו רגע תפצו לפי המנגנונים הקיימים בחוק. החוק הזה שאני וחבריי לסיעה מניחים היום כאן מדבר על זה בדיוק. הוא בסך הכול לוקח את חוק מס רכוש, את קרן הפיצויים, ועל העילות הקיימות להפעלת אותה קרן מוסיף עוד דבר אחד,

אני חושב שזה ישמש אותך, אדוני השר, מוסיף את העילה של מגפה, ואומר שאם יש מגפה שבגללה הממשלה נדרשת לצעדים שגורמים לנזק עקיף ונוקטים מגבלות על תנועה וסוגרים מקומות עבודה במאמץ לבלימת אותו נגיף, יוכל שר האוצר להפעיל את החוק הזה, ותוך 30 יום להביא תקנות לוועדת הכספים. בלי הקריאה הראשונה, השנייה והשלישית וההסתייגויות והסחטנויות והסיפורים. בסוף, הצעת החוק הזאת, אדוני השר, משרתת אותך ביכולת שלך להפעיל את המנגנון שייתן את הסיוע הכלכלי לעסקים באופן מהיר וקל. אני חייב להגיד שזה קצת מפריע שם. אני מבקש מחבר הכנסת מתן כהנא וחבר הכנסת עידן רול, לבקשת הדובר. מה יעשה החוק הזה שלא עושים החוקים האחרים? מה ייתן לך החוק הזה שלא נותנים לך כל החוקים שאתה נתת?

החוק הזה כבר הוכח כמוצלח. השימוש במנגנון הזה של פיצוי בגין ירידת מחזורים הופעל כבר במלחמת לבנון השנייה, הופעל בסבבי הלחימה בדרום כמו צוק איתן, הופעל ונחשב מוצלח. העובדה היא שהוא הציל את העסקים בצפון, ואחרי מלחמת לבנון השנייה לא נסגרו אלא חזרו לפעילות מהר מאוד. בנוסף הוא מייצר את אותה ודאות שאתם מדברים עליה, הוודאות שאותה דרשנו מתחילת המשבר כדי שהמשק יוכל לפעול. וסוף-סוף גם הממשלה מבינה שהיא צריכה לייצר ודאות לעסק. זה החוק שמייצר את הוודאות. תבינו מה המצב כיום: היום על מענק ההשתתפות בהוצאות הקבועות שאותו רוצים להעניק צריכים כל חודשיים להגיש בקשות לקרן ברשות המיסים. מענק החזרת העובדים מחל"ת מצריך הגשה מדי חודש של בקשות לשירות התעסוקה הישראלי. עוד ביורוקרטיה ועוד ביורוקרטיה. פטור מארנונה שהובלנו כאן על חודשים חצי מרץ, אפריל ומאי הצריך חקיקה נוספת כדי לפצות את הרשויות ונגמר ב-31 במאי. עוד פעם אנחנו חוזרים לאותו מנגנון. ועוד פעם, מי יקבל את הפטור מארנונה? על כמה אחוזים יהיה הפטור מארנונה? ומה המשמעות של מי שירד לו המחזור ב-60% או ב-80%? החוק הזה, אדוני, פותר לך את הבעיה. במקום לעבוד מול מאה גורמים אתה מפצה ישירות את העסק בגין ירידת המחזורים, והעסק ממשיך לשלם. הוא ממשיך לשלם את הארנונה לרשויות, אתה לא צריך לפצות את הרשויות, הוא ממשיך לשלם את ההלוואות שלו ואת שכר הדירה שלו, אתה לא צריך לפצות את המשכירים שגם הם הרבה פעמים משקיעים שלקחו הלוואה והשכירו נכס, אתה לא צריך לפצות את הבנקים כשיפסיקו להחזיר להם משכנתאות והלוואות. אתה נתת לנקודה האחרונה,

את היכולת להחזיק את הראש מעל המים. החוק הזה של קרן הפיצויים בחוק מס רכש לא נותן עכשיו לעסק רווחים מופלגים, הוא בסך הכול יצר מנגנון שמדינת ישראל תאפשר לעסקים להמשיך לעבוד גם בתקופת מלחמה. החוק הזה לא חוקק אפרופו הקורונה. הוא חוקק כשישבו ועשו כבר את כל התחשיבים ועבר פה את שלוש הקריאות בממשלה על כל הנוסחאות. זאת הנוסחה שעליה צריך ללכת. כשאתם פעם אחר פעם מנסים לגרד את אוזן ימין עם יד שמאל אנחנו מגיעים למנגנונים שפשוט לא מצליחים להביא את הכסף לנקודת הקצה. בנוסף, אדוני, אני חייב לומר שגם כאן נצטרך להכניס בתקנות שיותקנו על החוק הזה,

כמה הגבלות, כמו קבלת החלטה בנושא מתן המענק הזה תוך 14 יום. יש עסקים שעדיין לא קיבלו את המענקים שמגיעים להם על הבקשות שלהם. זה מועבר לבדיקה ראשונה, לבדיקה שנייה ולבדיקה שלישית. אם אתם כבר בודקים, להעניק מקדמות של 25% לפחות. אני חייב לומר שלצערי, יעלה כנראה סגן שר האוצר ויגיד את הדברים הבאים, אני אחסוך לך את התשובה, יגיד ככה: ועדת השרים לא דנה בחוק, אז אני מציע לך שתחכה עוד שבועיים-שלושה עד שהיא תדון. הרי היא לא דנה כי אתם לא מצליחים להסתדר יד ימין עם יד שמאל בממשלה הזאת, אבל העסקים מחכים מחר לסיוע. אחרי שזה יעבור ועדת שרים, וגם היא תדחה את זה, כי מה פתאום שיאשרו הצעת חוק של האופוזיציה, ועוד בכלל הצעה שיש בה היגיון? אתה תגיד לי: בוא תחכה שלושה חודשים שנבחן את ההצעה ואחרי זה נצביע עליה, אולי היא כן תעבור. אז הינה אני מציע לך, אדוני סגן השר, הצעה שהצעתי לך כבר בעבר שהיא פשוטה מאוד. היא גם תחסוך לעליזה עבודה היא לא תצטרך לגייס את כולם. תגידו שתעבירו את הצעת החוק הזאת בטרומית. הצעת החוק תרד לוועדת הכספים, ועדת הכספים נשלטת על ידיכם באופן מלא, הקואליציה שולטת בה מלאמלא. לא תגיעו להסכמות, לא תגיעו להבנות סביב ההצעה הזאת, לא תחשבו שהיא נכונה, היושב-ראש גפני הרי לא יעלה אותה בכלל להצבעה. אבל אם היא כן נכונה ותגיעו למסקנה, אגב, שאני יודע שאתם חושבים כמוני, ותתעלמו מזהות מגיש ההצעה,

תאמין לי שאפשר לקדם אותה בתוך שבוע בוועדת הכספים, ואז אתם תוכלו סוף--סוף לתת את הסיוע שאותו העסקים צריכים, ולא להמשיך פעם אחר פעם ללכת סחור-סחור ולהגיע למצב שאתם כל הזמן מכבים שרפות במקום פעם אחת לייבש את הביצה הזאת שאנחנו שקועים בה, אבל אפשר לצאת ממנה.

תודה רבה לחבר הכנסת עודד פורר. ישיב סגן שר האוצר חבר הכנסת הרב יצחק כהן, יעלה ויבוא. אדוני

למעלה, אנחנו סופרים את הדקות כמו לשר אמסלם קודם. עודד,

גן עדן פלוס. טוב. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, עודד מציע הצעת חוק, אולי לימים כתיקונם, לא כשאנחנו נמצאים בסערה כלכלית, בסופת טייפון.

כך הוא אומר: לנוכח התפרצות נגיף הקורונה נקבעו צעדי הממשלה שהגבילו את הפעילות העסקית, וכתוצאה מכך נוצרה פגיעה משמעותית בפעילות הכלכלית, בעובדים, בבעלי עסקים. על מנת להקל את הנטל הכלכלי של אותם העובדים ובעלי העסקים, מוצע, ידידי עודד פורר מציע, מנגנון פיצויים מרכזי בגין אובדן מחזור בשל מגפת הקורונה לכל ענפי המגזר פרטי, לכל העסקים, בכל היקף פעילות. עוד מציע חבר הכנסת פורר כי תקנות לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 1961, שנוסחו בהצעת חוק זו, יותקנו ויובאו לאישור ועדת הכספים של הכנסת בתוך 30 יום,

אדוני השר, מיום פרסום הנוסח, וככל שלא יוגשו במועד האמור, תהיה ועדת הכספים רשאית להחליט על תשלום פיצויי מקדמות למי שנפגע כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה. עד כאן בסדר, עודד?

ועוד הוא מציע להעביר את זה לוועדת הכספים. אדוני היושב-ראש, התקנון לעבודת הממשלה קובע כי הצעת חוק פרטית שתובא לדיון במליאת הכנסת טרם נקבעה עמדה לגביה אדוני סגן השר, אה, אתה זוכר. יש לך זיכרון טוב. אתה שמת קלטת,

יש לך זיכרון טוב.

שתשתה מים, הקלטת תמשיך לנגן.

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. אמן. הוא צמא. תודה. כן, הפתיחה אותה פתיחה, אתה צודק. ואני אחזור על הפתיחה. אולי תוכל לשנן אותה עוד פעם. אתה צריך לזכור אותה להצעת החוק הבאה שלך. כפי שאמרתי, התקנון לעבודת הממשלה קובע כי הצעת חוק פרטית שתובא לדיון במליאת הכנסת טרם נקבעה עמדה לגביה על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה, תהיה עמדת הממשלה להתנגד.

בהיעדר עמדה כאמור הממשלה מתנגדת להצעת החוק. מי כמוך יודע שבימים אלה קידמה הממשלה את הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה חדש) (הוראת שעה), התש"ף 2020, והיא אושרה אתמול בקריאה שנייה ושלישית, ואנחנו, בעזרת השם, נביא חקיקה משלימה עוד מעט. החוק נועד לצורך מתן סיוע ממשלתי למשק, סיוע רחב מאוד,

הרבה כסף,

אשר יאפשר למשק להתמודד עם המשבר הכלכלי העמוק שבו הוא מצוי עקב ההתמודדות עם נגיף הקורונה. אני יכול לבוא אליך בהצעה? אתה פתוח להצעות?

מכיוון שהדיון על קרן מס רכוש, זו לא הפעם הראשונה שהוא עולה, אני חושב שלא צריך לנגוע בו, כי הוא נועד לפיצויים בעת מלחמה,

גם בעת פעילות חבלנית עוינת. הוא עבד יפה מאוד. אם אתה זוכר, בשרפה בכרמל. 80,000 תושבים פונו מבתיהם, חמד עמאר זוכר, בשרפה הגדולה. כבוד השר אמסלם, הפקידים הנאמנים של מס רכוש עברו בית-בית, משפחה-משפחה, וסיימנו את העבודה בזמן קצר ביותר. אני חושב שגם בעוספיא. זה היה מבצע אדיר, הודות לכך שקרן מס רכוש היא קרן מאוד ייחודית ומיועדת לפעילות מסוימת בזמן מסוים, בעיקר נזקי מלחמה ופעילות חבלנית עוינת. לנגוע בדבר שעובד טוב, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון. אתה רוצה להוסיף לו עוד פרקים. אם אתה כבר פותח את הקופסה הזאת, ייכנסו לתוכה עוד דברים: למה לא נזקי פה, נזקי שם, כל מיני דברים? אבל זה שווה דיון, עודד. לא שזה לא שווה דיון, שווה דיון. בקרן מצטבר המון כסף, ובשעת חירום היא נותנת תשובות מהירות. אגב, היה שם קטע מעניין, חמד עמאר בטח זוכר. מכיוון שהייתה פעילות חבלנית עוינת, אז חברות הביטוח לא היו חייבות לשלם את הפוליסות שהיו מבוטחים בהן בנזקי רכוש, מכיוון שאם מס רכוש משלם, המדינה משלמת,

אז חברת הביטוח יוצאת החוצה. אבל היה שם מצב מעניין: היו פוליסות ביטוח, במיוחד בכרמל ובזיכרון, בכל מיני מקומות, שהפוליסה, הפיצוי שלה היה הרבה יותר גבוה מאשר הפיצוי שהמדינה נתנה ממס רכוש. למס רכוש יש כללים: סכום קבוע על הציוד, סכום קבוע על כינון הבית. היו בתים די מפוארים שפוליסת הביטוח שם הייתה הרבה יותר גבוהה מהפיצוי שמס רכוש נותן. חברות הביטוח יכלו להגיד: המדינה משלמת, אנחנו יוצאים החוצה. זה למעשה המצב החוקי. אני חייב להגיד לך שכינסנו אותם בשעת חירום, באמת הייתה שעת חירום, אנשים איבדו את בתיהם, ואמרנו: נכון, המדינה משלמת באמצעות קרן מס רכוש את הקטע שהיא חייבת בגלל שזו הייתה פעילות חבלנית עוינת, אבל אתם יודעים שיש לכם מבוטחים שפוליסת הביטוח שלהם יותר גבוהה מזה,

לפנים משורת הדין, תסכימו לקחת את הדלתא,

אתה לא מקשיב לי.

לקחת על עצמכם את הדלתא בין הפיצוי שהמדינה נתנה באמצעות קרן מס רכוש לבין לפוליסה. להפתעתי, אדוני היושב-ראש, כל חברות הביטוח, כל אלה שישבו שם, כולם הסכימו פה אחד, דבר שהם לא היו צריכים להסכים עליו. זה היה ממש לפנים משורת הדין, בשעת חירום הם התאחדו ונתנו כתף, ולכן אף אחד לא הפסיד שקל. מעת לעת,

עולה הנושא של קרן מס רכוש בדיונים שונים, במצבים שונים. אני אומר: מכשיר שעובד טוב, מכשיר יעיל מאוד, אפס ביורוקרטיה, אפס ביורוקרטיה, תשובה מהירה, פעילות מהירה, פיצוי מהיר, למה לנגוע בזה?

למה לנגוע בדבר טוב?

אני אמרתי לך שזה שווה דיון,

אם תרצה להפוך את ההצעה שלך להצעה לסדר-היום,

להמשיך את הדיון הזה, הוא לא מקשיב לי. הוא מכין את הנאום. אתה מכין את התשובה בלי להקשיב

זו הצעה מאוד נדיבה, ממקום טוב: עודד, תהפוך את הצעת החוק שלך להצעה לסדר-היום. יש פה באמת דיון ראוי, יש מה לדון, אבל אני לא נסוג מעמדתי, שמכשיר שהוא טוב, הוא יעיל והוא עובד טוב ושלא נזדקק לו אף פעם, לא נוגעים בו, לא נוגעים, לא מקלקלים. אתה יודע מה מלמדים מתמחה, יש פה רופאים? יש רופא באולם? מה המלמדים רופא שמגיע פעם ראשונה לנגוע בחולה? אומרים לו: קודם כול אל תקלקל, אל תחמיר את המצב. גם לך אני אומר: קרן מס רכוש עובדת יפה,

שר האוצר יושב פה. המשלה נתנה תשובות,

לכל הענפים, לכל המגזרים, לעצמאים, לשכירים, בעלי עסקים, לכולם. גופים, מוסדות, חברות. כולם קיבלו תשובה בחוקים, בחוק שאתמול העברנו אותו בשנייה ובשלישית.

זו גם הזדמנות להגיד לכם תודה על שילוב הידיים בוועדת הכספים. אכן, גיליתם אזרחות למופת ונתתם כתף בשעה קשה. מגיע לכם יישר כוח, עודד, וגם על ההישגים שהשגתם. אבל אני שוב חוזר ואומר שאין מקום לקדם הצעת חוק פרטית המטפלת באותם הנושאים וקובעת מנגנונים שונים מאלו המופיעים בהצעת החוק הממשלתית. אשר על כן, אבקש מחבריי חברי הכנסת, רגע, אתה מתנגד להפוך את זה להצעה לסדר-היום?

אה, אוקיי.

אם הוא יהפוך את זה להצעה לסדר-היום,

אם הוא ירצה להצביע, אז הממשלה מתנגדת, אנחנו מצביעים נגד, בצער רב.

תודה רבה לסגן שר האוצר, הרב יצחק כהן. יעלה ויבוא חבר הכנסת עודד פורר וישיב. שלוש דקות לרשותך, אדוני, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, חבריי חברי הכנסת, הבעיה היא שאני מחבב ברמה האישית את סגן השר איציק כהן מאוד, אז זה קצת קשה, אבל אין מה לעשות, את האמת צריך להגיד.

אדוני סגן השר, מצביעה על הניתוק המוחלט בין מה שקורה בשטח למה שקורה בממשלה. אני עולה ומציע פה הצעת חוק כדי לייעל ולהיטיב את הסיוע לעסקים במשבר הכלכלי הכי קשה שהיה במדינת ישראל אי-פעם.

לא במלחמת לבנון השנייה היה משבר כזה, לא בצוק איתן היה משבר כזה, גם לא במלחמת יום הכיפורים. אנחנו נמצאים במשבר הכלכלי הגדול ביותר שידעה מדינת ישראל. מי יודע אם תדע עוד אחד כזה. ובמשבר כזה, איזה כלי היא צריכה, אדוני סגן השר? היא צריכה כלי טוב, יעיל, שעובד, עם אפס ביורוקרטיה, עם פיצוי יעיל ומהיר. אז מה אתה אומר לי? יש כלי כזה, בואו לא נשתמש בו. תגידו, אתם השתגעתם?

לא, ירדתם מהפסים. אתם מפרפרים פה את הבניין הזה יום ולילה על חוקים שלא מתבצעים בסופו של דבר, על סיוע שלא מגיע בסופו של דבר, וכשמביאים חוק טוב,

עם אפס ביורוקרטיה, אתה אומר לי: בוא לא נשתמש בו, בוא נשמור אותו למועד אחר. איזה מועד אחר? אתה יודע איזה פיצוי מקבלים העסקים כתוצאה מהחוקים שלכם, הם יקבלו אולי 30%, 40% מההוצאות הקבועות שלהם. אתה יודע מה זה אומר? שבכל חודש, זה שקר.

בכל חודש העסקים האלה ייכנסו לבור גדול יותר ויותר. אתה משקר.

הם מתחננים בפניכם: תביאו משהו מהיר, תביאו משהו יעיל, תביאו משהו שעובד. עולה הממשלה לדוכן אומרת: יש לי כלי כזה, אבל אני לא אשתמש בו.

אני אומר לך: אם אתם רוצים כלי טוב,

מהיר, שעובד כמו שצריך, זה הכלי. מי שרוצה שזה יעבוד כמו שצריך, תצביעו בעד.

תודה רבה לחבר הכנסת עודד פורר. אם תרצה להצביע מפה אתה יכול. לשיקולך. אני יכול להצביע מפה?

אני מדייק רק את דבריך, חבר הכנסת פורר: אתה מבקש להצביע על הצעת החוק

אשר על כן אני מבקש לעבור להצבעה על הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון, תשלום פיצויים ומקדמות לנפגעי התפרצות נגיף הקורונה החדש), התש"ף 2020, של חבר הכנסת עודד פורר.

ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון, תשלום פיצויים ומקדמות לנפגעי התפרצות נגיף הקורונה החדש),

ובכן, לפני קריאת תוצאות ההצבעה האלקטרונית, חבר הכנסת עודד פורר, אני מבקש לצרף אותך כתומך בהצעת החוק, ואשר על כן: 13 בעד, כולל חבר הכנסת פורר, 41 מתנגדים, אין נמנעים.

ההצעה לא התקבלה, והיא יורדת מסדר-היום. אני עובר לנושא הבא בסדר-היום, הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש, מענק חד-פעמי) (הוראה שעה ותיקוני חקיקה),

אשר קיבלה פטור מחובת הנחה. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת הרב משה גפני. יעלה ויבוא.

אדוני היושב-ראש, אדוני שר האוצר,

הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש, מענק חד-פעמי) (הוראה שעה ותיקוני חקיקה), התש"ף 2020. אני מביא, אדוני היושב-ראש, אני מביא בפני הכנסת בימים האחרונים סדרה ארוכה של חוקים שמביאה הממשלה ומביא שר האוצר, חוקים שאנחנו דנים בהם ועוסקים בהם כל העת, שמטרתם, של כולם, של כל החוקים האלה,

מנקודת ראות שונה, לעזור לאזרחים. לצערנו הרב אנחנו נמצאים במה שהפסוק אומר "על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת מה חרי האף הגדול הזה". נגזרה עלינו גזרה שהיא גזרה קשה מאוד. יש חרי בעולם ואצלנו. אנחנו רואים את זה ואנחנו חיים עם זה, גם בנושא של הבריאות, כשהתחלואה גבוהה, אבל במה שנוגע בעיקר לוועדת הכספים, שבה אנחנו עוסקים כל הזמן במה שנוגע כמובן לשר האוצר, מעבר להיותו שר בממשלה, שר בכיר בממשלה, הנושא המיידי שאנחנו עוסקים בו הוא הסיוע לכל הקבוצות, לכל המגזרים, לכל העסקים במשק הישראלי, כדי לעודד, להמשיך לפעול ושהמשק לא ייעצר. ואני אומר לכם שרק מהחוקים שאנחנו הבאנו לכאן,

לאחר שהממשלה העבירה אלינו לדיון סדרה של חוקים, אנחנו מדברים על הרבה מאוד כסף, בסדרי גודל גדולים. זה לא מסתיים, מכיוון שאנחנו ככל הנראה נצטרך להמשיך.

החוקים היותר-מכבדים אותנו, שאנחנו גאים בהם, זה החוק שאני מביא לכם היום לקריאה שנייה ושלישית. זה חוק שאומר במושג היהודי והאוניברסלי של העניין שאנשים נמצאים במצוקה שלא באשמתם, ומורלית הם במצב קשה, אבל בעיקר כלכלית, הם מתקשים להביא פרנסה הביתה, הם מתקשים להביא אוכל לילדים שלהם, שלא באשמתם, הם לא חטאו ולא פשעו, הם נמצאים במצוקה, כשהמצוקה הזאת היא גדולה מאוד וקשה מאוד. באה הממשלה, ולאחר מכן אנחנו, שאנחנו צריכים לדון על התוכנית הזאת צריכים לקבל החלטות ובסופו של דבר להביא את זה, כמו שאנחנו עושים עכשיו, למליאת הכנסת. היה לי כל הזמן קשר עם שר האוצר, אנחנו דיברנו על העניין, ואני רוצה לשבח אותו על כך שהוא היה הרבה בוועדה, והוא גרם לכך, יחד איתנו, שאין ביקורת על החוק הזה. זה סיוע לכולם, זה סיוע להורים, זה סיוע לילדים, זה סיוע למשפחות, זה סיוע לחיילים. בחוק חיילים משוחררים יש פה סעיף שאנחנו מדברים עליו. אנחנו מדברים בחוק הזה על כולם. מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית אומרת כאן יותר מאשר בכל חוק אחר שנוגע לנגיף הקורונה, היא אומרת: אנחנו עוזרים לכולם. אנחנו לא עושים אפליה כלשהי. הגענו להסכמה, והשר, אני משבח אותו על כך, שבניגוד למחשבה ראשונית שהייתה מוטעית, גם ילד שביעי הוא רעב, גם ילד שביעי צריך לתת לו ארוחת צוהריים, אם נותנים. יש מדינות שבהן אולי לא נותנים, אבל ברגע שהחלטנו לתת, וזאת החלטה נכונה, הומנית, רצינית, מתורבתת, אנחנו נותנים לכולם. אנחנו נותנים לילד השביעי והשמיני, ואנחנו נותנים לחייל משוחרר, ואנחנו נותנים לכל מי שנמצא כאן כאזרח המדינה, אנחנו נותנים לו סיוע. החוק הזה מעמיד את ישראל כמדינה שבה אין את האפליה הזאת. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, כל אחד רואה את זה, אין פה דברים מסובכים. הסיוע הוא 750 שקל לאיש מבוגר, 500 שקל לילד עד הילד החמישי, 300 שקל מהילד החמישי ואילך. 500 שקל לחייל משוחרר, והוא מקבל את זה בחוק באופן כזה שאילולא החוק הוא לא היה מקבל את זה. ראינו את זה גם כשאנחנו סיכמנו את החוק, כולם, כל המפלגות היו בעד.

אדוני היושב-ראש, זה ערב תשעה באב. לא תמיד מקיימים דיונים אחרי חצות היום בערב תשעה באב, אבל זה חוק שאנחנו סבורים שאין לעכב, לא לעכב את הביצוע שלו. ואני מקווה שאנחנו נסיים, כמו שאמר לי יושב-ראש הכנסת, שאנחנו נסיים מוקדם את הדיונים כאן במליאה. אני מבקש לומר בערב תשעה באב שלא חרבה ירושלים אלא על שנאת חינם.

העם היהודי, זוכרים את מה שהיה לפני אלפיים שנה, ולא רק שאנחנו זוכרים, בעקבות האסון שהיה בתשעה באב, היום בלילה נשב על הארץ, נצום, נתפלל ונזכור שעל שנאת חינם חרב בית המקדש, על שנאת חינם חרבה ירושלים, על שנאה שהייתה בין אישים וקבוצות שונות באוכלוסייה. כשאנחנו רואים הפגנות ואנחנו רואים את הדברים שאנחנו צריכים להתמודד, עם בעיות קשות, אובייקטיביות, גם כמו שאמרתי בנושא הבריאותי וגם בנושא הכלכלי, ולפעמים לוקחים אותך ציבורית לסמטאות שבהן אתה לא רוצה לדון היום, והכול בגלל שנאת חינם. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שגם תבוא הגאולה השלמה וגם שתיפסק שנאת החינם הזאת. אני מבקש להודות, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני מבקש להודות ליועצת המשפטית של הוועדה שגית אפיק וצוותה, שעשו במערכת החוקים האלה, ואנחנו עוד נעשה,

עבודה טובה ורצינית. אני רוצה להודות, בחוק הזה עשתה את העבודה עו"ד נעה בן שבת וצוותה. אני רוצה להודות לה לילה שלם היא ישבה עכשיו כדי שהנוסח יהיה כאן ושנוכל להצביע כבר היום. אני רוצה להודות לטמיר כהן, מנהל הוועדה, וצוותו בוועדת הכספים, ואני רוצה להודות לתמיר כהן, ראש הלשכה הכלכלית של שר האוצר, שעזר לנו הרבה מאוד בעניין הזה, ובאמת אני מבקש להודות להם. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, להודות לחברי ועדת הכספים. אני מבקש להודות לאופיר כץ, שעזר מאוד בעניין הזה, בין היתר החברים, כולם עזרו. אני רוצה להודות לאחמד טיבי, בין יתר החברים, שעזר והיה בסוד העניין כל הזמן. אני רוצה להודות לחבר הכנסת מיקי לוי, שבאמת באטרקטיביות, לצורך העניין, גם בחוקים הקודמים וגם בחוק הזה. אני רוצה להודות לינון אזולאי,

יש תמימות דעים לגביו. חיכינו בסבלנות. אתם תמיד בסוף. עדיף אצל הרב גפני להיות באופוזיציה, כנראה. מרגי, אתם תמיד בסוף תקבלו מחמאות,

אני רוצה להודות לינון אזולאי, שגם ניהל את הוועדה היום, ואני רוצה להודות לבצלאל סמוטריץ'. ראיתי אותך נכנס עכשיו. אתה לא מתנהג כמו אופוזיציה. לא, הוא לא מתנהג כמו אופוזיציה. אני רוצה להודות לך, אדוני שר האוצר. אני רוצה להודות לך, אדוני סגן שר האוצר. אני מבקש את תמיכת החברים בחוק הזה, שהוא כבוד לכנסת ולממשלה. אני מודה לכם על ההקשבה.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת הרב משה גפני. על סעיפים 1 עד 3 לא היו הסתייגויות. לסעיף 4 יש הסתייגותו של חבר הכנסת מיקי לוי. יעלה ויבוא אדוני. לרשותך עשר דקות לנימוק ההסתייגות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

באמת השבוע עבדנו כל כך קשה בוועדת הכספים. כבר אמרתי אתמול שהשר כץ, מה שאני לא רגיל לזה, שר האוצר, ישב צמוד לכיסא ופתר בעיה אחרי בעיה. ולא שלא היו בעיות, בהחלט היו בעיות. העברנו סדרת חוקים בתוך כמה ימים, מאוד מאוד כבדים, חוק אחד שהוא 60 מיליארד שקלים. זה לא פשוט לעבור על כל הסעיפים. בין יתר הדברים, להודות לשר כץ וליושב-ראש הוועדה ולחבריי בוועדה. לא שלא היו ויכוחים, היו ויכוחים והיו עצבים, ולא היה פשוט מול אנשי האוצר. בסופו של דבר היה פוסק אחד, שר האוצר, ואני בהחלט משבח אותו על כך. אכן, המענק הזה הוא עוטף את כלל אזרחי ישראל, מהילד הראשון ועד הילד האחרון, בצורה מדורגת, ועל כך שאו ברכה, אלה שעבדו על העניין הזה. אותן משפחות ברוכות ילדים יזכו בהחלט למענק ראוי, ואני מברך על כך. אבל, אדוני השר, אמר פה חבר הכנסת גפני שהייתה הסכמה ולא הייתה ביקורת, אבל אני מודה שהייתה לי ביקורת, הייתה לי ביקורת על כך שנותנים כסף למי שלא איבד את מקום עבודתו. לצורך העניין, נורא קל לי לקחת את הפורום הזה. הפורום הזה, פורום חברי הכנסת, לא איבד את מקום עבודתו. ונכון שיש תקרה של גג, ואולי חלק עוברים. אני סברתי שאפשר לעשות אלימינציה בין כל אזרחי מדינת ישראל, ואלה שלא איבדו את מקום עבודתם, אם זה אחד מבני הזוג, אם זה שני בני הזוג, לא יזכו למענק הזה של 750 השקלים, ואם שני בני הזוג עובדים אין שום סיבה לתת להם את הכסף, ואם רק אחד מבני הזוג פוטר אז הוא כן יקבל את המגיע לו, על פי הכללים שנקבעו על ידי שר האוצר ומשרדו. לעתיד לבוא, ואני אומר לך,

אני מבין את לחץ הזמנים שהיית נתון בו. אני גם מבין, לפני שלושה שבועות יצא ראש הממשלה וירד את הירידה הזאת. אולי הוא לא השקיע בזה זמן ומחשבה. אני לא טוען את זה עליך ועל משרדך. אני מפריד. אבל למה לתת את המענק למי שלא איבד את מקום עבודתו? יכולנו לקחת את סכום הכסף הזה, אדוני היושב-ראש, שהוקצה לצורך העניין, ולחלק בין אלה שהמקרר שלהם ריק, ויש כאלה. אני מקבל לשולחני בעיות קשות של אנשים שלא מצליחים לבצע החזרי תשלומים, שלא משלמים עבור הגן, שלא משלמים עבור קייטנות הקיץ גם את הסכום המינימלי. יפה שהמדינה נושאת בנטל הגדול, אבל גם את הסכום המינימלי, אני טוען שאת הכסף הזה היה צריך לתת למי שאכן זקוק לו. אנחנו נמצא את הדרך, אני מניח, חלק מהיושבים באולם הזה, להעביר את הכסף למי שצריך, ואני מניח שגם העמותות, כי ראינו את הקריאות בשבועת האחרונים, יזכו לתרומות רבות, כל אחד על פי נטיית ליבו, לאיזו עמותה, לבית איל בצפון או לעמותה שתומכת במתן מזון למשפחות נזקקות. אבל היה אפשר לעשות את זה אחרת, וחבל, אילולא ההצהרה של ראש הממשלה, פשוט חבל. אני רוצה לנצל את הזמן שיש לי ולדבר על כמה וכמה נושאים שאני מתכוון להתגייס אליהם.

וצר לי שאני נכנע, בדרך כלל לא רוצה להיכנס למפלגות אחרות, אני שותף לחברת הכנסת שאשא ביטון זה חודש ימים. היא עשתה עבודתה נאמנה, שמעה יחד עם חברי הוועדה מומחים מבחוץ בכל התחומים, והוועדה הרימה אצבע, ואני חושב שגם פתרה חלק מבעיות הממשלה, כי נורא קל לבוא לפי תפיסת העולם של משרד הבריאות ולסגור את המדינה.

הקורונה כאן איתנו לעוד זמן לא מבוטל, כנראה, וצריך למצוא דרך איך לחיות בצידה. משרד הבריאות, עם כל הכבוד לכם, תפסיקו להבהיל אותנו, 10,000 איש ילכו מן העולם, אזרחי מדינת ישראל, בחודש הקרוב, 100,000 יחלו. כל נפש יקרה לנו, אבל 10,000? זו הפניקה שתפסה אתכם. לא שמעתם למומחים. אז אני מבין בשלב הראשון. תתעוררו. צריך, אדוני שר האוצר, לפתוח את המשק. אנחנו תולים בך תקוות רבות. אל תוותר להם. אפשר. את הגירעון הזה, את המינוס הזה, ישלמו הנינים שלנו. ככל שנעצור את המשק מלחזור חזרה אל הפסים, אנחנו נפגע יותר בעתידה של מדינת ישראל, בעתידה הכלכלי, שבהחלט שולח את ידו גם לבעיות החברתיות. היום, לצורך העניין, כשאני מזכיר את חברי הוועדה, שימו לב: כל מה שפתחנו לא נסגר. אני מברך על כך. התעוררה הממשלה ואמרה: אולי ועדת הקורונה צודקת. בשבוע שעבר, ביום חמישי, רק כמה חברי כנסת שאכפת להם והגיעו לוועדה, ביום חמישי, שקבעה שביום ראשון ייפתחו חדרי הכושר,

עם התו הסגול וכו' וכו', ומרכזי הסטודיו למחול, וקיבלנו לחצים ואיומים וכו' וכו'. נפתח ביום ראשון, ראה זה פלא, ממשיך לעבוד, הכול בסדר. אפשר לבוא ולקבל נתונים איפה בדיוק ההדבקות, ואני מברך את כניסתו של רוני גמזו, משב רוח מרענן, עם תפיסה כלכלית-חברתית.

פרופסור.

כבודו מונח, היום ערב תשעה באב. במקומו. הערב תשעה באב, צריכים, אני עשיתי לכם הנחה.

איזה 400 הסתייגויות, שמונה שעות דיבור, אבל היום תשעה באב, והוא מסוגל. כולנו אחים, אז אני התרכזתי בעשר דקות. אני זה חודש וחצי מטפל בעולם התעופה. קבענו דיון דחוף ליום ראשון הקרוב, כדי לפחות לבוא ולהגיד מה התוכניות, איך פותחים. יש שם צוותי קרקע, יש טייסים, יש סוכני נסיעות, יש מורי דרך. יש 140 מדינות שפתחו את השמיים, יש המצאה ישראלית שאפשר לבדוק, קורונה ב-15 שניות או 20 שניות. הלוואי שזה יעבוד, זה כרגע בבדיקה. כבר בדקתי אפילו מה תהיה עלות הביטוח ליום בנסיעה למדינות מסוימות באירופה,

חייבים, כי המלונות כאן לא יחזיקו מעמד בלי תיירות חוץ. אפשר להתחיל לפחות לתכנן את זה, אם לא לפתוח מחר בבוקר. אבל אין תוכניות, אין תוכניות, ועל זה אני מלין, ולכן ביום ראשון הזמנתי דיון דחוף בוועדת הקורונה,

חברת הכנסת שאשא ביטון קיבלה מכתב פיטורים. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, ומישהו יחשוב מחוץ לקופסה וימנע, אי-אפשר לפטר אותה. רק חברי הוועדה. לא, זה הולך לוועדת הכנסת, אם אני לא טועה. שם אפשר. חברי הוועדה לא יפטרו אותך, read my lips. מיקי זוהר יכול הכול. ואנחנו נפתח. אני רוצה לעשות דיון, אבל אין נתונים, אין נתונים עוד פעם למשרד הבריאות. דחו את זה ליום ראשון הבא. אני לוקח עוד חצי דקה, על חצי הדקה שנותרה לי,

ברשותך. אני רוצה לדבר על עולם התערוכות. מתחם שלם של עולם תערוכות נמצא בתל אביב והוא סגור.

אפשר להיכנס לתערוכה, להיבדק, ללכת עם מסכה, במקום 400 איש בו-בזמן, 200 איש בו-בזמן, אפשר לעשות את זה בדירוג, אפשר לבדוק חום, אפשר לעשות תו סגול. בעולם הזה של התערוכות, אדוני יושב-ראש ועדת הכספים, עובדים 6,000 איש ועוד כ-18,000 במעטפת. השבוע קיים שם משרד הבריאות, נא לסכם. בחינות ל-1,000 אחיות, ואני מברך על כך, זה בסדר. אבל לפתוח תערוכת מזון בעוד שבועיים, של תעשיית המזון הישראלית, שיכולה לייצא מזון,

ויכולה להעצים את העניין הזה, את זה אי-אפשר.

אדוני היושב-ראש, אני עומד לפעול לפתיחת כל מתחם התערוכות, על פי מה שיגיד משרד הבריאות, תודה. אבל אנחנו נפתח אותו.

תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. יש לנו בקשות רשות דיבור מחברי הכנסת. ראשונת הדוברות, תעלה ותבוא חברת הכנסת מרב מיכאלי. שלוש דקות לרשותך, גברתי. שלוש?

חמש. על פי התקנון חמש דקות או שלוש?

חמש דקות, בבקשה. תודה לחבר הכנסת אבידר על

יומיים בכנסת, אני כבר יודע. ישתבח שמו. יושב-ראש הוועדה גפני, לא הבנתי. בחוק שבו אתה דואג למשפחות שיש להם באמת הרבה מאוד ילדות וילדים, ופעמים רבות מצבם הכלכלי הוא כזה שהם זקוקות וזקוקים לסיוע, בחוק הזה דחוף להכניס בלי דיון, בלי הליך ראוי, עזרה דווקא לאנשים שיכולים להרשות לעצמם לקנות דירה שנייה ב-16 מיליון ש"ח? זה מה שדחוף להכניס בחוק הזה? הורדת מס רכישה לדירות עד 16 מיליון שקל, דירה שנייה ומעלה. זה מה שדחוף? תסביר לי, תסביר לי, לא הבנתי, לא הבנתי.

אני גם רוצה לדעת מי ישלם את כל המיסים האלה, 6.5 מיליארד ש"ח עלות המענקים. לא מדויק, עלות המענקים לפני שהוספנו את כל הילדות והילדים הנוספים. הלוואי, ילדים נוספים. עכשיו אני רוצה לדעת כמה יעלה, ולא שמענו את זה, לא קיבלנו מהאוצר הערכה כמה תעלה ההנחה הגדולה הזאת, היפה, היפה, במס רכישה על דירות עד 16 מיליון שקל. כמה זה יעלה למשק שלנו? בעיקר אני רוצה לדעת מי אחר כך ישלם את המיסים האלה, מי תשלם את המיסים האלה שאנחנו בחוק הזה, עכשיו אתם תיתנו לאלה שיקנו עוד דירה ועוד דירה, ב-10 מיליון שקל, ב-16, ב-12 מיליון שקל, כל מיני פנטהאוזים יפים, כל מיני דירות פאר. מי ישלם? מי יפצה את מדינת ישראל, את אוצר המדינה ההולך ומידלדל ממשבר הקורונה הגדול? מי יפצה אותה על הכסף הזה שלא ישולם לה? כי אנחנו בחוק הזה, שר האוצר ואתה נותנים במתנה לאנשים שיש להם המון המון המון המון כסף. עכשיו אני לא מבינה גם, תעזרו לי להבין איך בדיוק, כשיש לנו מעל 20% מובטלות ומובטלים, איך בדיוק הנחה לאנשים אם שיכולים לקנות דירה שנייה,

ב-16 מיליון שקל, איך זה מניע את המשק? איך זה מקדם את המובטלות והמובטלים? איך זה מקדם את אלה שאין להם כסף לא רק לקנות דירה אלא לשכור דירה, לסגור את החודש ברמה הכי בסיסית של לחם ומים? איך הנחה למיליונרים, אדוני שר האוצר, מקדמת את המשק הישראלי? הנחה בדירות, לא סבסוד תעסוקה לאזרחיות ואזרחים, לא קיצור שבוע העבודה, לא סבסוד האזרחיות והאזרחים שעכשיו מסבסדים את המעסיקות בזה שהם עובדים מהבית, הם על חשבונם משלמים את החשמל, את האינטרנט, את האש"ל, מה שזה לא יהיה. איך בדיוק זה עוזר למעמד הביניים, למפוטרות, לעצמאיות ולעצמאים, לעסקים הקטנים? הדבר הכי דחוף להכניס בחוק הזה: הנחה לדירות עד 16 מיליון שקל שהן לא דירה ראשונה. וכל הדבר הזה נעשה במחטף,

שהיה דיון על הסוגיה הזאת. כי בסדר, מענק, נדון בממשלה, והייתה פה קריאה ראשונה, בסדר גמור. לא הדרך הנכונה בעיניי להוציא את הכסף, אבל בכל זאת, זה סיוע לאזרחיות ולאזרחים. איך במחטף בתוך ועדת הכספים, בתוך יום אחד,

נכנסה באמצע היום הנחה לדירות שניות, שלישיות ויותר מזה, למשקיעים, עם ים של כסף, עד 16 מיליון שקל, בלי שקודם הכנסת קיבלה איזשהו דיווח על כמה כסף נכנס לאוצר המדינה מזה שהעלו את מס הרכישה על זה? בלי שיש לנו מושג כמה זה יעלה לנו? בלי שיש לנו מושג מה אנחנו מרוויחות ומרוויחים מזה? אז יש את אמירת הקסם: להניע את המשק. להניע את המשק. אולי נטלטל אותו קצת. אני לא יודעת איך לספר לכם, הוא כבר מטולטל היטב. ומה שאתם עושים עם ההנחה הזאת על מס רכוש למיליונרים עד 16 מיליון שקל על עוד ועוד דירות לא ייטיב עם המשק אלא פוגע באזרחיות ובאזרחים הישראלים. זה מנקר עיניים, זה חסר רגישות, זה חסר תועלת כלכלית, זה לא הגון ברמה הראשונית ביותר כלפי האזרחיות והאזרחים, ובטח ובטח למפוטרות ולמפוטרים ולכל אלה שעכשיו במצוקה כלכלית כל כך גדולה. תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. חבר הכנסת אחמד טיבי, יעלה ויבוא אדוני. גם לרשותך חמש דקות. בבקשה. מכובדי היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, מי זאת עם הגב אליי? כבוד השרה אורית פרקש הכהן. השרה ל-BDS. אתמול הייתה ישיבה מאוד ממושכת של ועדת הכספים. היא דנה בחוק מענק לכל אזרח. אני רוצה לומר לכם מהתגובות שאני מקבל: האזרחים מחכים. אזרחים שזקוקים לכסף מחכים לכסף. אני מבין את הנחיצות של כמעט כל סכום. שאף אחד לא יקל ראש באף סכום, כי יש אנשים שמחכים לסכום המזערי ביותר שאתה יכול להעלות על דעתך, כי המשבר הזה נתן את אותותיו באנשים, במשפחות, בקהילות, בחברה שלמה, פגע בכבודם האנושי. כי המשבר הוא משבר קשה ואמיתי, לרוחב ולאורך. הביקורת הפומבית שהייתה לנו נגד המענק הזה, שהוא לכולם. אנחנו אתמול אתגרנו את ועדת הכספים שהיא תודיע שכולנו מודיעים שאנחנו מוותרים. שרים לא צריכים את המענק, חברי כנסת לא צריכים את המענק, בכירי המשק לא צריכים את המענק, אנשי עסקים לא צריכים את המענק. יש אנשים שזקוקים לזה יותר מכל אחד מאיתנו.

אני מקווה שכולנו, נתרום את הכסף הזה למי שצריך. תרמנו. חלק תרמו, נכון. תרמנו את זה.

אבל היה חשוב כבר לפני

שוחחנו על המשפחות, חבר הכנסת גפני, יושב-ראש ועדת הכספים,

משפחה חרדית, משפחה ערבית, אבל כלל המשפחות, אני לא יודע, לא רק למשפחות חרדיות וערביות יש ארבעה ילדים, זה חותך את כל החברה בכל קצותיה. אהבתי את מה שאמר גפני: מי אמר שלילד השלישי מגיע ולרביעי לא מגיע? צדק הוא לרביעי והוא לשלישי. אם לא ניתן, אנחנו מענישים את הילד שהוא בא רביעי אחרי השלישי, חמישי אחרי הרביעי.

העמידה שלך, חבר הכנסת גפני, ואני מכיר אותך, אתה בולדוג במובן החיובי. כשאתה מתמקד במטרה,

ידעתי כבר לפני שבועיים שאנחנו הולכים לנצח. לפני יומיים שוחחנו גם בערב וגם בלילה. הוא היה בקשר עם משרד האוצר,

פקידים אחרים. הנושא לא נחתך עד ששר האוצר לא הגיע לוועדה. הוא אמר: אני מגיע כדי להקשיב, וטוב שכך, ובסופו של דבר התקבלה ההחלטה הנכונה. טוב שהתקבלה, כבוד השר, ההחלטה הנכונה. טוב שהסכמת, אחרי ששמעת את כולנו. בנוסף, השר הקשיב לדרישה שלנו, שאנחנו משמיעים כבר כמה שבועות, בעניין העיר נצרת. לא רק טבריה ואילת. בצדק טבריה ואילת, הייתה להן החלטה מיוחדת, בגלל קריסת שתי הערים מבחינה תיירותית. נצרת היא עיר תיירותית. מה שמגיע לטבריה, מגיע לנצרת. השר אמר שהוא מתחייב שתהיה החלטת ממשלה על העיר נצרת.

לראש העיר, בישרנו לו. הוא היה מאוד מרוצה. הוא היה כאן לפני שבועיים והיה נסער,

היום בבוקר, כבוד השר, אני דיברתי עם שר התיירות אסף זמיר, והוא אמר שהוא שמע על הסיכום בלילה, ושמבחינתו הוא גם יתחיל להריץ את הנושא הזה מול משרד האוצר, מול משרד האוצר. הצעת מחליטים, מגישים למשרד האוצר, למשרד המשפטים, אבל המקום הוא משרד האוצר. אגף התקציבים, נא לסכם. לא, רק התחלתי. אגף התקציבים שמע מהשר שיש מקור תקציבי, כי הסבל בנצרת הוא לא פחות מהסבל בטבריה. מגיעה מילה טובה לשר האוצר. מגיעה מילה טובה לך, חבר הכנסת גפני. שאלו אותי היום ברדיו באחת מהתחנות החרדיות:

החברות בינך לבין גפני, למה אתה עושה לו את זה? כי הוא שנים, אני מבקש לעמוד בלוחות הזמנים. אני מבקש מחבר הכנסת טיבי לעמוד בלוחות הזמנים, בבקשה, ולשמור על התקנון.

יש לגפני פריימריז, אתה עושה לו בעיות. הוא אמר שיש לו יותר קשה מפריימריז. מכובדי היושב-ראש, יש חברי כנסת אמיצים. גם הוא אומר שאנחנו חברים, וגם אני אומר שאנחנו חברים. תתפלא לשמוע, זה לא פוגע בו בקהל שלו ולא פוגע בי בקהל שלי. התוצאה הייתה בלילה, ומצידי שסמוטריץ' ימשיך לרקוד על החברות הזאת. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת ניצן הורוביץ' יעלה ויבוא. גם לרשותך, אדוני, חמש דקות.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת, אני שומע שבצמרת הכלכלית, אדוני השר, חושבים על דרכים איך לממן את ההוצאה עכשיו, את המענקים, היושב-ראש, אפשר להצביע, ואחר כך, תצביע נגד. איך לממן, ואני שומע על שתי הצעות: אחת, להוריד שכר מינימום, והשנייה, להקפיא את ההפרשות לפנסיה עד 7,000 שקל. שתי הצעות, ואני אשמח, אדוני השר, אם אתה תכחיש ותגיד שלא היו דברים מעולם. ממתי אתה מאמין לתקשורת? אז תגיד שלא היו דברים מעולם, שאין שום כוונה לפגוע בשכר מינימום ואין שום כוונה להקפיא הפרשות לפנסיה עד 7,000 שקל. למען הדיוק, נציגי מקצוע של בנק ישראל הופיעו בפניי ואמרו לי שלא היו דברים מעולם.

אז קודם כול, אין שום הצעה בנושא שכר מינימום

ואין שום הצעה בנושא שכר מינימום שאני אתמוך בה. טוב מאוד. אז קודם כול שזה יהיה ברור, ואני חושב שזה חשוב שהפתרון, לא צריך לחפש אותו במקומות האלה של העובדים הכי חלשים. להפך, צריך לעזור להם, ובטח שבפנסיה אסור לגעת.

גם בהפרשות יותר גדולות, כי פנסיה זה העתיד. שכר מינימום ופנסיה זה ממש הלחם הבסיסי.

אדוני השר, בנוגע למימון של התקציב שיגיע ושל המענקים הללו, שנעשים בלי מסגרת תקציבית בינתיים,

אני יודע שבמשך הרבה שנים גם לצמרת האוצר וגם לראש הממשלה הייתה חשיבה כלכלית עקבית שמבוססת על צמצום גירעון והקטנת החוב, צמצום גירעון והקטנת החוב עד כדי כך שישראל הגיעה ליחס חוב תוצר שהוא מאוד נמוך,

יחסית למדינות מפותחות אחרות. זה הזמן, אדוני השר, להרחבה תקציבית. אין שום סיבה להימנע מהרחבת גירעון. אני יודע שאתם כבר מתכננים הרחבת גירעון בתקציבים הבאים, בתקציב הבא, ואני קורא לך לעשות את זה ללא היסוס וללכת להרחבה גדולה יותר. אם ישראל חסכה כל השנים וצמצמה את החוב,

על חשבון שירותים ציבוריים,

כשהיא נדרשת במשבר הכלכלי שהוא כנראה הכי חמור בתולדותיה להוציא כסף, היא יכולה לעשות את זה על ידי הגדלת החוב, מה גם שסביבת הריבית עכשיו מאוד נמוכה. אתמול באיזה ריאיון, כשדיברתי על זה, אמרו לי: אבל מה, יורידו לנו את דירוג האשראי. מה אמרתי? הדבר דומה לבן אדם שטובע, טובע בים, ואז, כשרוצים להציל אותו הוא אומר: כן,

אבל ככה, אבל דירוג האשראי. כרגע, כשאנחנו מדברים על סוג של קטסטרופה כלכלית, אנחנו צריכים לעשות את מה שכל המדינות האחרות עושות, כולל מדינות עם כלכלה מאוד שמרנית, וזה להגדיל את ההוצאה. אני יודע שזאת מנטרה, זה איזשהו קיבעון של הרבה מאוד שנים: אוי, גירעון, אנחנו מטילים נטל על הדורות הבאים. לא נכון לראות את זה כך. אם משקיעים את הכסף הזה במה שנקרא מנופי צמיחה, שמאפשרים את חידוש הייצור והעלאת הצמיחה בשנים הקרובות, אז אתה מחזיר את ההשקעה, ואתה מחזיר אותה אפילו עם פירות, ואתה מאפשר התאוששות של המשק. עד עכשיו, וזו הבעיה שלי, אומרים לי: אתה תומך במענקים? אתה לא תומך במענקים? אז אני רוצה להגיד לך, סגן השר כהן: אני תומך במענקים ואני בעד שיהיו אוניברסליים לכולם, בלי יותר מדי מבחנים. אני אומר: מי שלא מגיע לו הכסף כי יש לו יותר מדי, אפשר להחזיר את זה דרך מיסים לאחר מכן. אז אני בעד מענקים. העניין הוא שמענקים הם לא תוכנית. מענקים זה משהו, וזה, אגב, משהו טוב. בארצות הברית טראמפ נתן את המענק, ואני חשבתי שזה צעד נכון, של 1,000 דולר לכל אזרח כבר במרץ, כדי באמת על ההתחלה לתת איזה הרגעה לציבור ושיהיה כסף קצת. פה אנחנו נותנים את זה משהו כמו ארבעה חודשים וחצי אחרי התחלת הקורונה, וגם לא בדיוק בצורה אוניברסלית, אבל לא משנה. אני אומר: מענק, בסדר, מענק. צריך להשלים אותו בתוכנית כוללת, כי רק מענק, מה תעשה עוד חודש, עוד חודשיים או שלושה חודשים? צריך לתת כאן תוכנית. בינתיים, חבריי חברי הכנסת, אני לא רואה כאן תוכנית, אני לא רואה מבט כולל על איך המשק הישראלי יוצא

אומרים שבעולם מבחינה בין-לאומית זה המשבר הכי חריף מאז השפל הגדול בארצות הברית של שנות השלושים. נא לסכם.

אז, רוזוולט, שעלה ב-1932,

רוזוולט עלה ב-1932, השפל התחיל בנפילה של וול סטריט ב-1929. אני מבקש לעמוד על לוחות הזמנים.

אני אומר, אדוני, אז היה ניו דיל, מה שנקרא עסקה חדשה, ואני חושב שעכשיו ישראל זקוקה לניו דיל: בעיקר לצאת מהקופסה ומהקיבעון המחשבתי, לא לפחד מהגדלת גירעון, לא לפחד ממגזר ציבורי, לא ללכת במדיניות שהלכו בה 20 שנה והביאה אותנו לריסוק של מערכות הרווחה, הבריאות והחינוך. צריך עכשיו ללכת בדרך אחרת, של כלכלה שהיא כלכלה סוציאל-דמוקרטית, כמו שעושים היום

וזו לא רק דעתי כי אני סוציאל-דמוקרט, אלא עושים היום בכל המדינות המובילות.

תודה רבה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. חברת הכנסת תמר זנדברג תעלה ותבוא.

חמש דקות, וכפי שאמרתי, אני ממש מבקש מהדוברים לעמוד בהקפדה יתרה על לוחות הזמנים.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. האמת, אני רוצה להצטרף לברכות על החוק הזה. אנחנו נצביע בעדו. אני חושבת שהמענקים בעת הזאת הם דבר נכון, כולל התוספות והשינויים שהכנסתם, אתה רואה, יש גם אופוזיציה אחראית, למעט הנושא של הורדת המס על הדירה השנייה. האמת, אני מתקשה להבין איך בחסות החוק, חוק מענקים לאזרחים, שהוא צודק, יש כאן ניסיון להחזיר בדלת האחורית בחסות הקורונה בחזרה את המשקיעים לשוק הדיור, שעבדנו כל כך קשה להוציא אותם במשך שנים, וזה עדיין לא הסתיים. אז ברורה הדאגה למשלמי המשכנתאות ולאנשים שמתגוררים בדירה שהיא בבעלותם או בשכירות, להם צריך לעזור, לא באמצעות הטבת מס למשקיעים, שעכשיו ינצלו את המשבר ואנחנו יודעים, גם בעולם,

חבר הכנסת הורוביץ, על לקחים היסטוריים מהעולם, אנחנו יודעים שלפעמים שעת משבר היא מקום שבו טייקונים ואנשים בעלי הון, להם זו דווקא הזדמנות,

רק מרוויחים ונכנסים.

הכוכבית הזאת בעיניי שגויה, וגם האופן שבו היא נכנסה ככה באישון לילה בתוך חוק שמדבר על מענקים לאזרחים מראה שהדרך עקומה, וגם המטרה היא שגויה. אבל המענקים עצמם הם נכונים, וצריך להמשיך וללכת בדרך הזו של הרחבה תקציבית. זה הזמן. בכל העולם מבינים את זה, וגם בישראל, עם דגש לא רק על מענקים, אלא על השקעה, אני אומרת השקעה, בשירותים החברתיים, שעכשיו ברור שהם הורעבו ויובשו במשך עשרות שנים. המשבר חשף את זה, ועכשיו זה זמן תיקון, גם את עשרות השנים של העוול, וגם כי זה מה שצריך עכשיו כתוצאה מהמשבר. את הזמן שנשאר לי אני רוצה להקדיש לאירועי הלילה והבוקר, כי אני חייבת לומר שאני מאוד מאוד מודאגת. שמענו כאן הרבה את המילים "שנאת חינם" ואת הבכי והנהי לקראת תשעה באב, מצד כאלה שבמשפט הבא המשיכו להסית ולפלג ולהשתמש בביטויים,

מה שהדוכן כאן היום ידע כבר זה באמת מצמרר. לצערי הרב יותר מדי מן הממשלה והקואליציה והרבה מנושאי דברם ודבריהם בתקשורת וברשתות החברתיות ובימין לא מפנימים את המסר של הימים והשבועות האלה, שהוא מסר מסוכן. האלימות ברחובות משתוללת,

אדוני היושב-ראש, היא לא אלימות דו-צדדית. באלימות הזאת יש תוקפנים ויש קורבנות. אתמול בלילה נדקרו אנשים על ידי מסתננים שהגיעו להפגנה, התחזו למפגינים ודקרו אותם. עם דם. הם טופלו בבית חולים. אין פה שני צדדים, יש פה צד תוקף וצד מותקף. המותקף,

קראתי את הודעת ראש הממשלה, שגינה באותה נשימה את ההסתה ואת האיומים ברצח נגדו. אני רוצה לומר שככל שיש כאלה, הם כמובן מגונים ומטופלים על ידי השב"כ והיחידה לאבטחת אישים, אבל המפגינים אתמול בלילה היו מופקרים לגורלם על ידי המשטרה, שהייתה אמורה לא להרביץ בעצמה למפגינים אלא לאבטח אותם ולהגן עליהם. היא לא עשתה את זה, וככה הגיעו אנשים לבית חולים. והעובדה שמהבוקר מדברים על קיצונים משני הצדדים ועל אלימות משני הצדדים היא חלק מהבעיה ולא חלק מהפתרון. זה לא גינוי. צריך גינוי קונקרטי למה שקרה ולא אמירות כלליות שמעורבבים בהן גם לא מעט שקרים. העובדה שהשר אמסלם, לדוגמה, שבמשך שבוע אחרי שבוע, לא בפעם הראשונה, נשלח לכאן על ידי הממשלה לענות על הצעות חוק ומנצל את הבמה להשתלח באלימות ובהסתה בשמאל, כאיזה שם קוד, ובמפגינים ובאזרחי ישראל, גם היא חלק מהבעיה. זה שהוא השר המקשר עם הכנסת זה בסדר גמור, אבל הוא עולה כאן במקום שרים אחרים ובמשך דקות ארוכות משתלח, ואחר כך גם מעלה ומפרסם ומתפאר בדברי הבלע ובדברי ההבל האלה.

אנחנו ערב תשעה באב,

ואני חוששת, אני חוששת לגורל של אחד המפגינים, שכמו אמיל גרינצווייג, זיכרונו לברכה, שנרצח על ידי מפגין מוסת בשם יונה אברושמי בשנת 1983, רצח כזה ישוב ויקרה. זה לא דיבורים בעלמא, כך זה קורה. אותו יונה אברושמי התראיין מהכלא ואמר שהוא הרגיש שכולם מסביב אמרו שהם בוגדים וכולם מסביב אמרו שצריך לעשות משהו עם השמאל הזה,

ככה מתרחש רצח פוליטי, בדיוק בדרך הזאת. אנחנו קוראים לכם עכשיו, ערב תשעה באב ואחרי תשעה באב,

מי שתשעה באב מדבר אליו, זה בסדר גמור: תעצרו את זה עכשיו. בידכם הדבר. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת תמר זנדברג. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' יעלה ויבוא. כמה דוברים, אדוני היושב-ראש?

שלום, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, בעוד שעות ספורות יחשך היום וניכנס כולנו לצום תשעה באב. אני מקווה מאוד שכולנו, גם אלה שצמים וגם אלה שעדיין אינם רגילים לצום, ותקוותי שלא יצטרכו גם לצום בשנים הבאות, לוקחים את הדברים לתשומת ליבנו, ולא כאיזו מצוות אנשים מלומדה. כפי שהנביא אומר: "הלכף כאגמן ראשו", אבל "להכות באגרף רשע". לוקחים את הדברים לתשומת ליבנו, ואני מקדים ומודיע שאני מדבר, אדוני היושב-ראש, אך ורק

ולא לאף אחד אחר. לקחת את הדברים לתשומת הלב, להפיק לקחים, ללמוד מטעויות ולחזור בתשובה בתשעה באב, לפחות בשלושה היבטים: הראשון הוא,

על מאיסה בארץ חמדה, להרבות באהבת הארץ, בחיבתה, בקיום מצוות ישיבתה. התיקונים של החטאים שעליהם נחרב בית ראשון: עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, וכמובן, בית שני.

דברים מדהימים של חז"ל על אנשי בית שני, שהיו צדיקים, יראי שמיים ועוסקים בתורה, אבל נפלו ביצר הרע הגדול הזה של שנאת חינם. כמה קל

כמה הצדקות וק"נ טעמים כל אחד יכול לתת לעצמו, ואני מדבר רק אל עצמי, כדי להצדיק מה שבסופו של דבר, אם נרצה או לא נרצה, הוא שנאת חינם. התיקון של שנאת חינם לא אומר לטשטש עמדות, לא אומר להפסיק להתווכח, לא אומר לשייף את השפיצים האידיאולוגיים, ההשקפתיים, הרצוניים. אחדות איננה אחידות. שתי דמויות מדהימות של התנאים, הלל ושמאי. ואני מניח שכל אחד שקצת מכיר את הדמויות, אז כשאומרים לו את השם הלל הוא מצייר מול העיניים איזו דמות אבהית, נוחה, נעימה, מקרבת, וכשאומרים לו את השם שמאי אז הוא בטח מצייר איזו דמות קשה.

נחושה, כזה שהודף באמת הבניין את הגר, שמבקש ללמוד את כל התורה על רגל אחת. אבל קחו שתי משניות במסכת אבות: שמאי אומר שלושה היגדים: "עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה". עד עכשיו מאוד מתאים לנו עם הדמות של שמאי, מאוד החלטי,

אל תבזבז את הזמן, תהיה תכליתי: עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, אל תבזבז את הזמן. אבל מה ההיגד השלישי? "והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות". קודם כול, הווי מקבל את כל האדם, איך שהוא, וכמובן, בסבר פנים יפות. הלל אומר, וכולנו מכירים את המשנה: "הוי מתלמידיו של אהרן" מתאים לנו: אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות. אבל אז, משפט נחוש מאוד: ומקרבן לתורה. ועל זה דייקו רבים: ולא מקרב את התורה אליהם.

אהבת הבריות איננה טשטוש. אנחנו לא מכופפים את התורה ולא מקרבים אותה לאנשים, אנחנו מקרבים את האנשים אל התורה. אפשר להיות נחוש מאוד, מאמין מאוד, ברור מאוד, אפשר ללחום על העמדות, על הדעות, להיאבק על מה שאנחנו חושבים שטוב ונכון למדינת ישראל ולעם ישראל, ובאותה מידה לקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. אפשר לחתור לקרב את האנשים אל התורה ולאהוב שלום ולרדוף שלום. ושוב, אני אומר לעצמי, אני לא זז מילימטר מעמדותיי: אמשיך להיאבק, בעזרת השם, על המשך האחיזה בכל חבלי המולדת בארץ ישראל, אמשיך להתנגד להקמת מדינת טרור בארץ ישראל, אמשיך להיאבק על חיזוק הזהות היהודית של המדינה, ולימוד התורה, ותיקון מערכת המשפט, וערכי המשפחה וקדושת המחנה, צדק ושוויון מגדרי גם לאבות גרושים, כפי שאנחנו עושים כאן בחוק הזה,

אדוני היושב-ראש: תודה רבה על תמיכתך ועל תיקון גדול, ועוד ועוד. אבל אני עומד כאן על הדוכן הוא ומקבל על עצמי, בעזרת השם ובלי נדר, לנהל את כל המאבקים האלה מתוך אהבה גדולה לכל אחיי ואחיותיי, ימנים, שמאלנים, דתיים,

חרדים וכאלה שלא מגדירים את עצמם, מתוך הבנה שהם אוהבי הארץ לא פחות ממני, אוהבי העם לא פחות ממני, אוהבי המדינה לא פחות,

ציונים לא פחות ממני. אני מתחייב לחלק כמה שפחות ציונים, תודה. לדון כמה שפחות לגופו של אדם ולהשתדל לדון לגופו של עניין. נזכה, אדוני היושב-ראש, שתתקיים לנו תפילתו של דוד המלך: "שמחנו כימות עניתנו שנות ראינו רעה". כדברי הנביא, נבואתו של הנביא זכריה: "כה אמר ה' צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה

"ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדלים אקבצך".

תודה רבה לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. חבר הכנסת אביגדור ליברמן,

חמש דקות. יעלה ויבוא. בצלאל, קודם כול תודה על שיעור התורה. הלוואי שהיית מיישם את כל מה שאמרת פה היום,

מגיעים לגן עדן.

אני מתחייב להשתדל, אדוני.

אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, כנסת נכבדה, מה זו תוכנית המענקים של הממשלה? זה למעשה סדר עדיפויות שהממשלה קובעת לעצמה. ואני אומר: כולם זכאים, והלוואי שהיינו יכולים לעזור לכולם. אבל אף פעם אין מספיק כסף, אין מספיק תקציב, ולכן צריך לקבוע סדר עדיפויות. מה שראינו בתוכנית הזאת, אדוני שר האוצר,

שמי שקובע סדר עדיפויות, כבוד שר האוצר. זה גפני ואחמד טיבי. אלה שני האנשים שקובעים סדר עדיפויות לממשלת ישראל. את מי הענישו? אני מסתכל קודם כול את מי הענישו, מי קיבל עונש בתוכנית המענקים. מי שקיבל עונש בתוכנית המענקים זה כל אותם חבר'ה צעירים עד גיל 28 שאין להם ילדים. הם יקבלו 20% פחות מכל שאר האוכלוסייה. למה? אני מסתכל מי כל אותם אנשי מילואים פעילים, כל החיילים וכל הקצינים. כל החיילים, כל הקצינים הפעילים עד גיל 28, 65% מהם אין להם ילדים, כי הם קודם כול עשו את השירות הצבאי, ואחר כך היו שנתיים-שלוש בקבע, ואחר כך הלכו ללמוד, ואחר כך הם הלכו לקבל מקצוע, להתבסס. הם מגיעים לגיל 28 אחרי שנשאו בכל החובות, וטרם התחתנו, אין להם ילדים, והם מקבלים על זה עונש. האם זה סדר העדיפויות של ממשלת ישראל? זה סדר העדיפויות של הליכוד ושל ממשלת ישראל. זה סדר עדיפויות שמי שהכתיבו אותו הם שני אנשים:

יושב-ראש ועדת הכספים, וחברו הטוב והפרטנר שלו אחמד טיבי. זה מה שקרה בפועל. מה קרה עוד באותה תוכנית מענקים? אני מסתכל על הסטודנטים, כל אותם חבר'ה,

בכל הסיוע שהממשלה מעניקה לכל אזרחי מדינת ישראל 300,000 סטודנטים שהם לא זכאים לא לדמי אבטלה, אין להם חל"ת, אין להם כלום. איפה בתוכנית הסיוע 300,000 סטודנטים? הם לא קיימים שם, הם שקופים. גם הם, רובם, שירתו בצה"ל, גם הם יעשו מילואים. אז איזה סדר עדיפויות זה? את מי אנחנו רוצים לעודד? אני לא רוצה לדבר באמת היום על כל הנושא של התוכנית הכלכלית והתקציב. אני לא יודע מתי זה יבוא לאישור הכנסת. אבל מה הכי חשוב בכל כלכלה? מהו המסמך הכי חשוב? תקציב המדינה. עד רגע זה ראש הממשלה וראש הממשלה הרזרבי לא מסוגלים להסכים אם זה תקציב שנתי או דו-שנתי. מה כל ההבדל, אדוני היושב-ראש, בין תקציב שנתי לדו-שנתי, שלושה חודשים, זה כל ההבדל. מה הדבר הכי נוראי בעבור כלכלה? כל כלכלה, חוסר ודאות. אז הם לא מכניסים, לא מסכימים על התקציב כמה חודשים, אבל להכניס את כל כלכלת ישראל לאי-ודאות, זה כן בסדר. אני חושב שיש פה התנהלות בלתי אחראית, בלתי סבירה. דיבר לפניי מישהו שבאמת אמר: "איפה מנוע הצמיחה"? הרי גם כשאתה מכין מנוע צמיחה, עד שאתה תראה תוצאה זה ייקח חצי שנה שנה. בכל התוכניות שראיתי עד היום לא ראיתי מנוע צמיחה אחד. מאיפה אנחנו נייצר עוד מקומות עבודה, מאיפה אנחנו נייצר עוד תקציב? אי-אפשר כל הזמן כל הזמן ללוות כספים בשווקים בין-לאומיים, גם זה ייגמר יום אחד. אני חושב שכבר אנחנו מגרדים את התחתית של כל מה שאנחנו מסוגלים לקחת בריבית סבירה. עוד מעט גם לא נוכל לקחת הלוואות בשווקים בין-לאומיים. ומה נעשה אז? לכן, אני אומר כשאני מסתכל גם על סדר העדיפויות, גם על התוכנית הכלכלית, על התקציב, חסרים שם דברים עיקריים, סדר עדיפויות נכון. מדלגים על כל אנשי המילואים, נא לסכם. מדלגים על הסטודנטים. אין מנוע צמיחה ואין ודאות. זה באמת מתכון להתרסקות כלכלית, לא ליציאה מהמשבר. זה מתכון להתרסקות כלכלית.

תודה רבה לחבר הכנסת אביגדור ליברמן. חבר הכנסת יבגני סובה, יעלה ויבוא. חמש דקות גם לרשותך. אדוני היושב-ראש,

אמרנו: כל דבר שקשור לטיפול בקורונה נתמוך.

עדיין אנחנו נתמוך בהצעה שתעזור ותסייע לאזרח. אני רוצה לספר לכם משהו שאנחנו כל הסיעה חווינו הבוקר: עשינו ישיבת סיעה עם איגוד הביו-כימאים, מיקרוביולוגים וגם עובדי מעבדה. עכשיו, למה אני מספר את זה? כי אני חווה את זה בבית, אדוני היושב-ראש.

דוקטור לביולוגיה, עובדת במעבדה רפואית באחד המרכזים במרכז הארץ, אחד מבתי חולים במרכז הארץ. אחרי הדיון שעשינו הבוקר, ששמענו, ותכף אני אגע בנקודות האלה, התקשרתי אליה ושאלתי: תגידי, מה רשום לך בתלוש שכר? כמה את מקבלת לפי שעה? אתם יודעים מה הייתה התשובה שלה? בן אדם עם תואר שלישי, שעובד במעבדה רפואית, מקבלת 37 שקלים לשעה. אמרתי: זה לא הגיוני, זה פשוט לא הגיוני. זה התעריף שמדינה קבעה וזה מה שהיא מקבלת. אין היום רופא שמסוגל לעבוד בלי עובד מעבדה. אין היום מערכת רפואית בלי אנשי מעבדה, ואני לא מדבר על קורונה. בגלל הקורונה נחשפנו לעבודת הנמלים הזאת שעושים אנשים, למעלה מ-900,000 איש. אבל יש גם בדיקות אונקולוגיות, המטולוגיות, נפרולוגיות, כל מה שקשור לרפואה כיום, במאה ה-21, בנוי קודם כול על עבודה של עובדי מעבדה. כי אם אתה כרופא לא מקבל את התוצאות בזמן, ולא מקבל את הכיוון שלך, אתה לא יכול לטפל במחלה. אני התפלאתי. כששמעתי היום בבוקר את הטיעונים, נזכרתי מה עוברים האנשים האלה בשביל להגיע לעבודה הזאת ב-37 שקל בשעה. לפעמים אלה לא רק תארים מתקדמים, אלה לא רק תואר שני או שלישי, אלא זה גם להוציא אישורים להיות מוסמך בשביל לעבוד במעבדה, כל הזמן השתלמויות, ואלפי אנשים אומרים: בשביל מה אנחנו עושים את זה? אז מישהי שהייתה היום בבוקר בסיעה אמרה: כן, אנחנו עושים את זה בגלל הציונות, בגלל המילה הגסה הזאת. היא אמרה את זה כמובן בציניות. אנשים היום עושים את זה בגלל הציונות, בגלל שהם מאמינים במערכת רפואה ציבורית, בגלל שהם מאמינים שהעבודה שלהם תסייע ותעזור לחולים, ולא רק בגלל הקורונה. אני לא יודע אם החוק הזה מתייחס לעובדי מעבדה או לא. אני גם לא יודע

בחוק ההסדרים וחוק התקציב, בכלל אם הוא יהיה, יתייחס לעובדי מעבדה. אבל צריך להבין שאם אנחנו לא נעזור להם עכשיו, הם בחזית, הם בפרונט, אנחנו יודעים מה הבעיות שלהם, אז מי יעזור להם? האנשים יעזבו את המקצוע, אדוני היושב-ראש. לפני 25 שנה, כמעט 30 שנה, כשבאה העלייה מברית המועצות, הרבה אנשים משכילים, ששם היו רופאים, נכנסו והשתלבו דווקא במעבדות. בן אדם שהיה שם רופא, בגלל קשיי שפה או בגלל קשיי קליטה נאלץ להתפשר, וככה הוא נכנס ועבד כעובד מעבדה. אז מדינת ישראל בתחילת שנות התשעים זכתה, אני לא מפחד מהמילה הזאת, זכתה באנשים עם תארים מתקדמים בעבודות שמבחינת השכר הם לא בדירוג הכי גבוה. דרך אגב, אותו דבר היה גם בקרב המורים, המהנדסים, אנשי התעשייה, הרופאים. אך היום, כעבור 30 שנה,

יוצא לגמלאות. הוא פורש. מי מחליף את הדור הזה? אין אנשים שיחליפו את הדור הזה, כי האנשים הצעירים אומרים: אני לא רוצה לסיים עכשיו אחרי עשר שנות לימוד וללכת ולקבל 37 שקל בשעה, וגם לשאת באחריות האדירה הזאת, כי טעות אחת שלך במעבדה עלולה להרוג בן אדם. אם אתה לא מגלה בזמן את המחלה, הרופא לא ייתן את הטיפול הנכון והבן אדם ימות. אתם מבינים איזו אחריות יש לאנשים האלה? האחריות הזאת, תמורת 37 שקל בשעה. ואל תספרו לי סיפורים, זה מה שהם מקבלים. אז אני קורא לממשלה, אני קורא גם לכל מי שעוסק בדבר הזה, תודה. תחשבו כאילו אתם הייתם עובדים ב-37 שקל והייתם נושאים באחריות העצומה הזאת.

תודה רבה לחבר הכנסת יבגני סובה. חבר הכנסת אלי אבידר, יעלה ויבוא. גם לרשותך, אדוני, חמש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

צביקה האוזר ויועז הנדל פעם הפגינו ערכים, אבל רק הם התיישבו על הכיסאות, השררה, והופ,

אף מילה מחבר הממשלה הנדל על הכנסת השב"כ לטלפונים או על חוק הסמכויות הבלתי-מוגבלות למניעת הפגנות. אתה באמת מאמין בזה? הוא עונה לך כשאתה שואל מה קרה לו, ונותן את החשק לומר לו: על מה שנהיה ממך אני לא מאמין. ויושב-ראש ועדת החוץ והביטחון הוא כבר משהו אחר, ספציאל. אשכנזי עוד שיחק את המשחק: טען לזכות החירות בלהט, הזמין נציגי ציבור, החמיא להם, בעודו רוקח במחשכים את הסכם הכניעה לנתניהו. והאוזר, לשחק הוא לא יודע. יש את עלי אקספרס, ובחוץ וביטחון יש לנו את האוזר אקספרס. שם החיקוי מנסה לעלות על המקור, האוזר, יותר ביבי מביבי. ושניהם המציאו מפלגה

דרך ארץ. איה אותה דרך, איפה אותה ארץ, הייתה שרה להם נעמי שמר,

מדבר אחד אין להם מה לפחד: שיצלמו אותם מתחת לחצאית. מעשיהם ומבושיהם גלויים לעיני כול. לחץ הסקרים מטריף אותם, והם פועלים בשלוש חזיתות: בחזית הראשונה הם מציעים לבכירים בליכוד לעמוד בראשם כשיוכרזו הבחירות. המפלגה כבר מוכנה, הם אומרים בקול פיתוי הנחש מגן עדן לחווה. בחזית השנייה הם משמיעים רעיונות למתווכים: לו רק התאחדנו עם ימינה, היינו הופכים, יחד איתם, לאדוני ממשלת נתניהו השישית. בחזית השלישית זו כבר אומנות: פסקת ההתגברות היא לא כזאת בעיה גדולה, הם זורקים לחלל האוויר, בכל פעם שחולף על פניהם אחד מקבוצת הווטסאפ של נתניהו ג'וניור. בעברית אומרים: הכלבים נובחים והשיירה עוברת. בחברון למדתי משפט, פתגם, אומרים: תחתן את הבן עם אחותו, הפדיחה תעבור אחרי שלושה ימים. אבל לחבריי בדרך ארץ מפוקפקת אני רוצה לומר: שום שיירה לא תעבור, שום פדיחה לא תיעלם, עיניכם רואות את ההתרסקות שלכם בסקרים. אין כאן שתי אופציות: ממשלה צרה עם נתניהו ואיתכם או בחירות, יש אפשרות להקים ממשלה אחרת, שתביא יציבות ותמנע את הבחירות. חברותיי וחברי הכנסת, חשכת ימי נתניהו תנצח כשאנחנו נרים ידיים, ואנחנו לא נרים ידיים עד שיתפטר. תודה רבה, אדוני. תודה רבה, חבר הכנסת אלי אבידר. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. תישארו עם ידיים למעלה הרבה זמן. השרה לשעבר ללא-תרבות. תישארו עם ידיים למעלה הרבה זמן. השרה ללא-תרבות, עכשיו ללא-תחבורה. אלי, התחלת נחמד,

אתה תישאר עוד הרבה זמן עם ידיים למעלה. זה היה יפה, פעם ראשונה אני מקשיבה לנאום של אלי מההתחלה ועד הסוף. את חייבת להגיד שזה היה יפה. ממש, אמיתי. ממש יפה. אפשר להגיד שרה בלי תרבות, או שרה בלי תחבורה, או שרה בלי תעופה, אנחנו כבר שם. או אופוזיציה. תקשיבי, מירי, אם את חושבת שרק את יכולה, אז לא. או אופוזיציה. אני רוצה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, מה קרה פה בשבוע האחרון? אני אזכיר לכם. בשבוע שלפניו כולנו היינו במצב שוואללה, הולכים לסגר. שמענו מסיבות עיתונאים, שמענו שרים למיניהם שסיפרו לנו שהמצב הוא פשוט בלתי נסבל,

וכולנו נמות. אם עכשיו אנחנו לא נסגור את המדינה, את חופי הים, הבריכות, מוזיאונים, אטרקציות, חדרי כושר, סטודיו, פשוט כולנו נמות. מצב התחלואה בלתי נסבל, מערכת הבריאות קורסת ופחד אלוהים. ראש הממשלה סיפר לנו את זה מכל במה אפשרית, יחד עם שר הבריאות. ואז בכנסת, בוועדת הקורונה ועוד לפני זה, התחלנו פשוט לקלף את החלטות הממשלה והתחלנו לשאול שאלות שאתם,

הייתם צריכים לשאול. את, השרה, היית צריכה לשאול: מה הנתונים, מי האחראי, כמה תחלואה? אתם יושבים שם כמו בובות, מרימים ידיים בלי לשאול שאלות, ואחר כך העם מקבל את ההחלטות בלי להבין למה, ואף אחד לא יכול להסביר. זה כמו בפתגם: למה?

אז זה לא המצב. באה ועדת הקורונה, גם השבוע וגם בשבוע שעבר, והעזה לשאול שאלות את הממשלה: המל"ל היקר, תסביר לי, מהם נתוני התחלואה? יושב נציג המל"ל ואומר: אין לי אותם. אבל אתה הצגת אותם בממשלה.

זה לא היה, זה לא קרה, לא שאלו, לא ביקשו. קיבלתם החלטות לסגור את המדינה, לרסק ענפים שלמים, לשלוח מיליון איש לאבטלה בלי שום בסיס נתונים, ואנחנו בוועדת הקורונה, וגם אדוני היושב-ראש ישב שם, היינו מספיק אמיצים כדי לשאול את השאלות. הילד החכם שואל את השאלות, נכון ככה זה בהגדה? יש את הבן החכם. אז היינו שם, שאלנו שאלות, והינה, פלא, קיבלנו תשובות, והתשובות היו כאלה שעם ישראל אמר: עד כאן, לא מוכנים יותר. אבל מה עשתה הממשלה? ביטלנו לכם החלטות חסרות היגיון: פתחנו את חופי הים בסופי השבוע, ופתחנו בריכות בסופי השבוע, ופתחנו מוזיאונים בסופי השבוע אולי את לא צריכה, אבל זו כבר שאלה אחרת. מי זה "פתחנו"? אנחנו, בוועדת הקורונה, פתחנו את זה.

ופתחנו אטרקציות בסופי שבוע, כי הממשלה החכמה שלנו החליטה שבסוף שבוע להשתמש בקיאק אסור. את עוד לא עשית כלום.

את יושבת ולא, החלטתם שאנחנו כולנו צריכים להפוך לדתיים, סגרתם את המסחר בסוף השבוע, אולי עכשיו תבטלו את זה, כי הוכח: אנחנו לא ב-crisis, הכול בסדר, מערכת הבריאות מסתדרת. אין לנו תחלואה, פתאום בא פרופ' גמזו ומדבר בדיוק באותה שפה כפי שאנחנו דיברנו. אממה,

הכוח הזה, אתם פשוט לא יכולתם לסבול שמישהו עושה את העבודה שלו, והחלטתם לפטר את יושבת-ראש הוועדה ועשיתם לנו שיימינג. בא סגן שר הבריאות וצרח לנו בוועדה שבגללנו יהיו פה 10,000 מתים.

חוץ מקורונה יש עוד מחלות אחרות, אבל מקורונה כולם ימותו. ועכשיו יש לנו בעיה עם השמיים,

אולי תתרכזי בזה. מצד אחד, יש לנו שמיים סגורים, ומצד שני, עוד מעט נקבל 17,000 אברכים מחו"ל, ובנוסף לזה, 30,000 איש טסים עכשיו לאומן, אז מישהו יכול להסביר לי מה קורה פה? אם אנחנו במגפה, כולנו נמות מקורונה, איך זה קורה? ואם אין מגפה, למה לי ולהם ולכם השמיים סגורים ולשאר האנשים זה פתוח, הכול בסדר? בוועדת הקורונה חשפנו את הפרצוף האמיתי של הממשלה הזאת, חשפנו שאתם מקבלים החלטות על בסיס שום דבר וכלום וחצי, שכל ההחלטות שלכם הן פוליטיות ומשרתות את הצרכים הפוליטיים שלכם לאותו יום. כי הכול פתוח ואין לנו סגר ואין לנו אלפי מתים, הכול בסדר והמדינה לא קורסת.

אז אני מבקשת מכולכם לקראת תשעה באב לעשות חשבון נפש.

תודה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה.

מבקשת חשבון נפש?

אני מחייכת, אני שומעת אותה ומחייכת. לא, אני רואה שאת צוחקת, גם אני רוצה לצחוק. ממה צחקת? אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השרה,

למה כולם מדברים אצלכם? כי אנחנו סיעה מיוחדת ומאוחדת. גם אני, שאלת אותי, עניתי לך. הרב גפני, קשה לי, אני לא יכול להעיר לך. אני אעיר לו. בזמנך. בבקשה.

לי להתרכז בשני דברים, שלושה דברים. קודם כול, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להתחיל בלאחל חג שמח לבני העדה הדרוזית, המוסלמית, לרגל חג אל-אדחא: כול עאם ואנתום באלף ח'יר. כול סנה ואנתא סלאם.

אני גם רוצה להודות לחבריי חבר הכנסת אלכס קושניר ועודד פורר על ההישג שלכם בוועדת הכספים. 4,000 לחייל בודד כשהוא משתחרר בתוך שנה מהיום זה הישג אדיר לחבר הכנסת עודד פורר, ו-500 שקל נוספים בנוסף ל-750 שקל לחייל שישתחרר תוך שנה. זה לא הרבה כסף, אבל זה הישג אדיר, ולזה אני מתחבר: אותו חייל משוחרר שהשתחרר מהצבא עכשיו, הוא שירת את מדינת ישראל, סיכן את החיים שלו למען מדינת ישראל, ומה לא מגיע לו? דמי אבטלה. אנחנו לא במצב כזה טוב שכל חייל משוחרר שיוצא מהצבא יכול למצוא עבודה. יש לנו מעל 800,000 מובטלים, אז אותו חייל משוחרר לא ימצא עבודה וישב בבית בחוסר מעשה. לכן, כבוד השרה, השרה שיכולה לעזור אולי לחיילים משוחררים שהשתחררו רק עכשיו לקבל דמי אבטלה, אני חושב שמגיע להם, ומגיע להם לקבל את דמי האבטלה כמו כל אזרח אחר, אבל יש להם יותר זכות, כי הם תרמו למען המדינה שלוש שנים. נקודה שנייה: היום נפגשנו, סיעת ישראל ביתנו, עם עובדי מעבדות

מבית חולים נהריה, משערי צדק, מכמה וכמה בתי חולים. שמענו אותם. אנשים שלמדו 11 שנים עד שקיבלו את התואר, אחרי שסיימו כיתה י"ב, אחרי שעשו צבא,

ואיזה משכורת הם מקבלים? 37 שקל לשעה. ועכשיו, במצב הנוכחי, הם עובדים 24 שעות במשמרות. אז אותם אנשים, שבאמת הם חוד החנית עכשיו של מדינת ישראל, מגיע להם לקבל משכורות יותר טובות. לכן, אדוני יושב-ראש ועדת הכספים, בנושא הזה אתה צריך להיכנס בעובי הקורה, לבדוק את הנושא. אנשים לא רוצים להגיע לשם. יש תקנים, אתה לא צריך לדאוג לתקנים, אבל אנשים לא רוצים להגיע לשם, כמו העובדים הסוציאליים, יש תקנים ואנשים לא רוצים להגיע, כי המדינה לא דואגת להם לתקציב ולתגמול ראוי על העבודה שהם עושים. אני רוצה לנצל את שתי הדקות האחרונות לנושא מאוד חשוב: היום עלתה חברת הכנסת ע'דיר מריח, מיש עתיד, כחול לבן, אני לא זוכר, הם התפצלו, לא אני. אותה מפלגה, כחול לבן, הסתובבה בכל היישובים הדרוזיים והבטיחה הבטחה, מבני גנץ עד גבי אשכנזי ועד אחרון חברי הכנסת, שיתקנו את חוק הלאום. והם קיבלו כתוצאה מזה בשלוש מערכות בחירות מעל 25,000 קולות. לא הייתה מפלגה אחת במדינת ישראל, מאז שקמה, שהצליחה לרמות את העדה הדרוזית כמו המפלגה הזאת שנקראת כחול לבן. ומה הם עשו היום?

חלק הצביע בעד, חלק לא נכח באולם.

ידעתם להסתובב ולקבל את הקולות, אתם ידעתם לשבת כאן, תצביעו נגד. בני גנץ, גבי אשכנזי, תהיו אמיצים. אתם לא מאמינים שצריך לתקן את חוק הלאום? תעלו לכאן, תצביעו נגד. אף אחד לא יכול לבוא אליכם בטענות. ואני אמרתי שאני לא בא בטענות לליכוד. הליכוד לא הסתובב ביישובים הדרוזיים והבטיח לתקן את חוק הלאום. בכלל לא הסתובב. מי שהסתובב זה כחול לבן, עם כל הצוות שישב איתו. אבל עוד דבר אחד אני רוצה להוסיף: ישב כאן במקומך מיקי זוהר מכלוף כסגן יושב-ראש הכנסת. הוא אמר: אנחנו מוכנים לעגן את מעמדה של העדה הדרוזית כשוות זכויות במדינת ישראל. תביאו חוק כזה. אני מאתגר אותו, אני מאתגר את כל הליכוד, אני מאתגר את ראש הממשלה, שאיתו חתמנו הסכם, איתו חתמנו הסכם שהוא יביא את החוק הזה, לעגן את מעמדה של העדה הדרוזית כשוות זכויות במדינת ישראל.

אני מביא את זה בשבוע הבא. נא לסיים. אני דורש מכל חברי הכנסת שיושבים כאן להצביע בעד. זה חוק נפרד,

שמעגן את מעמדם של אותם אנשים, חבר הכנסת חמד עמאר.

שמוכנים לתרום ולהיהרג למען מדינת ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה. חבריי חברי הכנסת, כבוד יושב-ראש הוועדה, אני רוצה לפנות אליך ולהגיד לך שבאמת, אתמול אנחנו הצלחנו, אני וחברי עודד פורר, להביא שני הישגים משמעותיים לחיילים המשוחררים, גם לחיילים הבודדים וגם לשאר החיילים, אבל כל זה נעשה בכל כך הרבה כוח ובכל כך הרבה הסתייגויות, ואני שואל למה, למה אי-אפשר לשנות את סדר העדיפויות ולשים את החבר'ה האלה בראש סדר העדיפויות. הרי כולנו פה מסכימים שמגיע להם, אז למה צריך הכול בכוח? אני רוצה לדבר איתכם על זן נדיר ומיוחד של אנשים, אלה שעוזבים את המשפחה, עוזבים את הילדים הקטנים, עוזבים את ההורים החולים, עוזבים את האישה בהיריון, עוזבים את העסק, עוזבים את הלימודים האקדמיים גם אם זה בתקופת המבחנים, ואגב, הם עושים את מיידית, ללא שום היסוס,

כי מישהי קוראת להם. אתם יודעים מי זאת המישהי הזאת? למישהי הזאת קוראים מדינת ישראל. ואגב, יש לכם ניחוש מה אלה החבר'ה האלה?

אלה אותם משרתי מילואים, אותם חבר'ה ששוכבים במארבים בעזה, שעומדים במחסומים ביהודה ושומרון, שעכשיו הוקפצו לגבול הצפון ועכשיו מסייעים במאמץ המלחמתי כנגד נגיף הקורונה במסגרת פיקוד העורף, ודרך אגב, הם עוזרים לכולם: לחילונים, לחרדים, לערבים, לקשישים, לכל מי שצריך אותם. אבל לממשלה שלנו יש זיכרון סלקטיבי, כי היא נזכרת בהם רק כשהיא צריכה אותם. בראשיהם של ראש הממשלה והעותק הרזרבי שלו, שדרך אגב הוא גם שר הביטחון, לא עוברת אפילו שום מחשבה לסייע להם. בחוק הסיוע הכלכלי הם לא קיימים. בחוק המענקים הם לא מוזכרים. הם פשוט שקופים.

אני רוצה לפנות לאותם מילואימניקים: חברים, אני רוצה להגיד לכם שכל ההסתייגויות שלנו שנועדו להגן על האינטרסים שלכם נדחו פה אחד, בתמימות דעים מדהימה של כל חברי הקואליציה. אבל חברים, כל מי שפנה אליי וכל מי שלא פנה אליי, אנחנו נמשיך להיאבק על הזכויות שלכם. אנחנו נשמור עליכם כפי שאתם שומרים עלינו. תודה רבה לכם, אני מוריד בפניכם את הכובע. תודה רבה. חבר הכנסת עודד פורר,

מילה טובה. אוה. אני חושב שבאמת בליכוד צריכים להתקנא ביהדות התורה שיש להם נציג כמו חבר הכנסת גפני. חבר הכנסת גפני התיישב בראשות ועדת הכספים ויודע בדיוק מה לדרוש ומה לעשות, אגב, בשביל מי ששלח אותו לשם. יש ציבור בוחרים שבחר בו, ציבור הבוחרים מבקש ממנו לדאוג לו, והוא עושה את זה, והוא עושה את זה נאמנה. אני עבדתי בשביל כולם.

אני יודע שאתם מנסים להציג אותי, אני לא מציג אותך. אני לא מציג אותך. אני אומר לך עוד פעם. תראהף כשאני רואה את ההסתייגות שעליה לא היו עוררין בקואליציה, מגינים בקואליציה על נושא ילדים, ואני האחרון שאומר. אדרבה.

רוצים לתת לכל הילדים, שייתנו לכל הילדים, מצוין. אבל כמו שאמרנו קודם, בואו נחשוב רגע, כשהעלו את זה, למי זה הולך, על מי מדובר.

אנחנו הרי מדברים על זה שדמי אבטלה שמשולמים מתחת לגיל 28 הם דמי אבטלה מופחתים, ואז בסוף אתה אומר שנותנים פה מענק, והמענק הזה אמור לפצות על משהו. אומרים: ניתן את המענק הזה לפי מספר ילדים. מי שיש לו ילדים מקבל.

ואתה הרי יודע, מתחת לגיל 28 אמרנו שאם יש לו ילד אחד, אוה, מצוין, אם מתחת לגיל 28 יש לו ילד אחד. את זה האוצר, מצוין. הלכתי ובדקתי מה גיל הנישואים הממוצע בקרב יהודים במדינת ישראל. יהודים, זה כולל את החילונים והחרדים גם יחד. הגיל הממוצע הוא 27.7. זה של הנישואים הראשונים. כן, אבל בסדר. כבר מדברים על הילד. הילד, אמורים להיות לפחות תשעה חודשים. הרב גפני רוצה גם בלי ילד.

של האוצר. בקרב הכלות, 25.8. אז אני אומר,

לא הצלחתי למצוא את הפילוח מה הגיל הממוצע בחברה החרדית, אני מניח שהוא נמוך יותר, אבל בואו נמצא את ממוצע הרווקים בגילי 25 עד 29. מזה אני יכול ללמוד על הלאו. חבל, חבר הכנסת זוהר, זה חשוב שגם אתה תשמע. אני מסתכל על העיר, תקשיב, אם היינו רוצים לחרדים, היינו נותנים שלושה ילדים.

אני לא מצליח להגיד שלושה משפטים רצוף.

אני מסתכל על העיר מודיעין עילית. אחוז הגברים הרווקים, זה לא יעזור. גם הם דרשו את זה. זה לא יעזור. הרב גפני, ערב תשעה באב, הרב גפני. דיבר, שפך את כל מה שיש לו והלך. כאילו אנחנו בעולם אחר.

הרב גפני, אתה הרגע אמרת שזה עד כאן. בעניין אחר אמרת שדאגת שמתחת לגיל 28, אם יש ילד אחד, הוא יקבל הכול. אז בואו נראה מה האחוזים של הרווקים בגיל 25 עד 29. אבל אתם הצבעתם.

ביתר עילית, 9.5% רווקים, מודיעין עילית, 5.8% רווקים בגילים 25 עד 29, בתל אביב, 84.6%; בקריית טבעון, 84.7% רווקים. אז ברור לחלוטין מי האוכלוסייה שנהנית מההסתייגות הזאת.

חבר הכנסת גפני, עיני לא צרה בהם. עיני לא צרה בהם. אבל הטענות שלי הן לא אליך, הן דווקא למפלגה גדולה אחרת, שנקראת הליכוד. איפה אתם בעניין הזה? הרי המצביעים שלכם הם מאותו מקום.

אנחנו היינו בוועדה והגשנו את כל ההסתייגויות בנושא הזה,

כשאנחנו באים לדבר, הערות גזעניות, איפה אתם הייתם?

אנחנו התנגדנו. הרב גפני, אני יודע שהנתונים מרגיזים אותך, אבל אתה חייב לתת לי, אתם לא התנגדתם. אנחנו תמכנו?

למה לא הגשת הסתייגויות? הגשנו הסתייגויות.

בטח שכן. הייתי צריך להגיש 500 הסתייגויות בשביל לקבל כסף לחיילים המשוחררים. בפעם הבאה אני אגיש 5,000 הסתייגויות בשביל לקבל,

חבר הכנסת אלכס קושניר,

הלכתי לבדוק, ובינתיים אני רואה, זה גזענות, עודד. ראיתי אותנו נלחמים ונאבקים בוועדת הכספים עם נושא חדש, ואתה כעסת עליי שהגשתי נושא חדש, ואמרתי שאני לא אסיר אותו עד שהחיילים המשוחררים לא יקבלו את מענק התוספת שלהם. על זה היינו צריכים להילחם. אבל הייתה שם קבוצה שלא נדרשה להילחם, מהרשימה המשותפת.

לא, יש עוד קבוצה חוץ מכם, גפני, נו, הרשימה המשותפת. אז אני מסתכל הרי הביאו את הנושא של קצבאות הילדים: אחוז המשפחות עם ארבעה ילדים ויותר בקרב היהודים, 16.1%, בקרב הערבים, 25%. גם על הערבים, תתבייש לך.

במקום שתעודדו ילודה, אתם חוזרים על זה כל הזמן. משפחה חילונית, שלושה ילדים, דתית, חמישה ילדים. אני שב ואומר,

זה לא יכול להיות, אתם חוזרים על זה כל הזמן. חבר הכנסת ינון אזולאי, הוספתי עוד שתי דקות. חבר הכנסת ינון אזולאי. אני לא מצליח להשלים שלושה משפטים רצוף.

עודד, תתחיל מהתחלה. משפחה חילונית, עם ממוצע של שלושה ילדים, ומשפחה דתית, עם חמישה ילדים, ולכן, אני מכבד אותך על זה ואני חושב שגם מגיע להם. אני לא חושב שילד דתי צריך לקבל פחות מילד

ואת כל ההסתייגויות שהוא הגיש לעניין הזה אפשר היה להסיר. אני לא יודע מה סוכם איתו או לא סוכם איתו. אבל אני חושב שההופעה שהייתה בוועדת הכספים אתמול, שדרשה בשביל 500 שקל, 500 שקל לחייל משוחרר, שלא מקבל כלום בתוכנית הכלכלית, כלום הוא לא מקבל בתוכנית הכלכלית, בשביל זה נדרשת מלחמה עם הסתייגויות, עם פיצוץ בוועדה, עם צעקות. בשביל זה?

העלות של זה היא 25% מהעלות של התוספת שאתם הבאתם לטובת קצבאות הילדים עד הילד העשירי. ושוב אני אומר, הטענות שלי הן לא אליכם, כי אתה דאגת למי ששלח אותך, וזה מקובל וזה בסדר, אבל אני הייתי מצפה מהליכוד ואני הייתי מצפה מכחול לבן והייתי מצפה מכל חברי הקואליציה, שאת הנושא של חיילי המילואים נא לסיים. הנושא של החיילים המשוחררים, הם היו צריכים לשים את זה ראשון על סדר-היום.

ובסופו של דבר, אני אסכם בשלושה משפטים, אדוני. חבר עודד פורר, אני הוספתי לך שתי דקות. אני רוצה לומר שהחוק שיצא מהוועדה הוא חוק חיובי,

חבר הכנסת פורר, נא לסיים.

שר האוצר, חבר הכנסת ישראל כץ. הרב גפני, אתה עולה לסכם.

כן, אני רוצה להשיב. חבר הכנסת הרב גפני, יושב-ראש ועדת הכספים. חבר הכנסת הרב גפני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני יושב פה ואני לא מאמין למשמע אוזניי ואני לא מאמין למראה עיניי, המציאות הזאת שבה אנחנו עושים חוק למען כולם,

וכולם מצביעים בעד. בא אליי עודד פורר ואמר לי שיש בעיה,

הוא יגיש הרבה הסתייגויות אם לא יכניסו את חיילי צה"ל, ואני אמרתי: מאה אחוז. דיברנו עם השר, השר הסכים ונכנסו חיילי צה"ל. תעשה לי טובה, אל תעזור לי.

אני לא יושב-ראש ועדת כספים שהגיע לפני חודש. אני נמצא עשר שנים, אתם יודעים את זה. כשיש בעיה לישראל ביתנו, הם באים אליי, אני מעלה את זה. אני מעולם לא עשיתי משהו סקטוריאלי. אני לא אמרתי שייתנו לילדים כאלה או לילדים אחרים. אמרתי: לא יכול להיות במדינה מודרנית, מתורבתת, שיהיה שוני בין ילדים. זה הכול. עומדים פה עודד פורר וחבריו ומתחילים לעשות חשבון: לא,

אני לא מדבר נגדך, אני מדבר נגד הליכוד. הם לא הגישו שום הסתייגות. 500 הסתייגויות. תעשו את החשבון כמה התחתנו בקריית טבעון, כמה התחתנו בביתר עילית. זאת בושה למדינה. אתם כתם על המדינה. אתם כתם על המדינה. אתם עושים את החשבון? על כל דבר אתם עושים חשבון? חתיכת חצוף. מי אתה בכלל? כמה פה התחתנו, כמה פה יש ילדים. אתה הגנת על מדינת ישראל?

אני כתם? אתה כתם. בושה וחרפה. בושה למקום הזה ולמי שמשלם לך את המשכורת. טוב, תודה רבה. חברות וחברי הכנסת.

יודע לעשות סחור-סחור, כל הזמן ולא מתבייש. חברי הכנסת, נא לשבת. נא לשבת.

אתה כתם. אתה כתם. אתה, תתבייש לך.

חבר הכנסת פורר, נא לשבת. חבר הכנסת פורר, אנא, לשבת.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי. שר האוצר מעוניין לדבר? אני מאפשר לך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת,

דברים לקראת סיכום התהליך של אישור חוק המענקים המיוחדים בתקופת הקורונה. הבנתי שהרוחות קצת התלהטו, ואני דווקא, אדוני היושב-ראש, אתמול נכחתי שעות בוועדת הכספים ושמחתי לראות שהתגבשו הסכמות מקיר לקיר לתמיכה בחוק הזה. החוק הזה הובא כנלווה ומשלים לחוק המרכזי, שעבר אתמול בתמיכה מרשימה של 80 תומכים מול אפס מתנגדים, בהסכמה לאומית רחבה ביותר: רשת ביטחון בתקופת הקורונה לשכירים, לעצמאים, לבעלי עסקים ולכל מי שנדרש, עם סעיף מיוחד של הדיסרגרד לנכים, שמאפשר להם לעבוד ולהשתכר עד שכר המינימום בלי שישלמו מס על הקצבה, ועם הרבה דברים אחרים שתיקנו. החוק הזה, הממשלה גיבשה אותו, לאחר מכן היה דיון פנימי בממשלה שהביא לשינויים ולדגש רחב יותר על תמיכה כפולה בציבורים נזקקים ונתמכים יותר, והוא הגיע לכנסת. אני הודעתי שאני בא לוועדת הכספים בלב פתוח ובנפש חפצה להקשיב ולשמוע, וראיתי שם התגבשות סביב כמה דברים, ובסופו של דבר החוק הזה מגיע לכאן, חבר הכנסת פורר, חבר הכנסת פורר. כשהוא תומך במשפחות, הוא תומך בילדים, הוא תומך בחיילים משוחררים ובבוגרי השירות הלאומי והשירות האזרחי.

תומך גם בילדים להורים שלא מקבלים את המענק כי הם מרוויחים מעל 650,000 שקל. הוא בוודאי תומך בכל הילדים של הורים שמרוויחים הרבה פחות מ-650,000 שקל וזקוקים לעוד כמה מאות שקלים לכל ילד. אני שמח, ואני מקווה שזה יבוא לידי ביטוי גם עכשיו, מעבר להתלהטות הרוחות כאן, שהחוק הזה יקבל תמיכה רחבה כפי שהתגבשה אתמול כדי להעביר מסר לציבור שאנחנו, הממשלה,

עם הציבור, כתף אל כתף, יחד איתו נסייע ברוח של ערבות הדדית, של תמיכה וסיוע, לעבור את התקופה הקשה הזאת יחד עד לעתיד ורוד ומבטיח בעוד שנה או פחות כאשר יימצא אותו חיסון ונחזור לפעילות של צמיחה ושגשוג. תודה רבה לכם. תודה רבה לשר האוצר. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק, אני עולה למעלה. אני מבקש שתאפשר לי לעלות. אני אמתין לך, חבר הכנסת פורר. אנא, תעלה. בינתיים אנחנו עוברים להצבעה על חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש, מענק חד-פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התש"ף 2020. להצעת החוק הוגשו שתי הסתייגויות לסעיף 4, של חבר הכנסת מיקי לוי, שאני מבין שהן מוסרות. לפיכך אין לנו הסתייגויות, ואנחנו נוכל לעבור, ברגע שחבר הכנסת פורר יגיע למקומו, להצבעה על החוק בקריאה השנייה כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השנייה כנוסח הוועדה. הצבעה. סעיפים 1 17 נתקבלו. 68 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהחוק התקבל בקריאה השנייה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השלישית.

התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש, מענק חד-פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התש"ף 2020,

בעד, 68, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש,

הודעה אישית לחבר הכנסת עודד פורר. אני מציין שסגן השר יואב קיש ביקש אף הוא להצביע בעד, אבל זה לא משנה את התוצאה. אנחנו רק אומרים זאת לפרוטוקול. תם פרק החקיקה. הודעות למזכירת הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש,

התש"ף 2020, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 66), התש"ף 2020, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת עופר כסיף ומרב מיכאלי בנושא: תרגילים חשבונאיים של חברת כי"ל לשם התחמקות מתשלום תמלוגים למדינה. תודה רבה. חבר הכנסת פורר, בבקשה.

אנחנו נמצאים ערב תשעה באב, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. עולה חבר הכנסת גפני על הדוכן הזה ומכנה אותי ואת חבריי "כתם על המדינה".

מדובר בערב תשעה באב, אז אולי אני אלמד את חבר הכנסת גפני פרק במסכת יומא. מפני מה חרב בית המקדש הראשון? מפני שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. בית משפט שני חרב

בית מקדש, בית מקדש. בית מקדש. הסתכלתי על דודי, יצא לי "בית משפט". בית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם. ללמדך, אדוני, ששנאת חינם שקולה כנגד גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. אני חייב לומר משהו:

לחבר הכנסת גפני, אני בגיל 18 התגייסתי לצה"ל, שירתי שלוש שנים, אני בוגר קורס חובלים, מפקד דבור. עשיתי עוד שלוש שנים קבע כמפקד סיירת דבורים. חבריי לסיעה רובם ככולם לוחמים בצה"ל, עשו את מה שהם צריכים לעשות למען מדינת ישראל. לא יהיה כדבר הזה שיעלה לפה חבר כנסת, ותיק ככל שיהיה, ויגיד על מישהו מבין חברי הבית שכל-כולו, ואני מדבר עליי ועל חבריי לסיעה, עשייה למען העם והארץ, "כתם על המדינה".

רק בגלל שאני לא מסכים עם המדיניות הסקטוריאלית שהוא נוהג בוועדת הכספים. הוא חושב שהוא לא סקטוריאלי, שיעלה לפה ויוכיח שהוא לא סקטוריאלי. שלא יבוא ויספר לי, בגלל שאני אומר שהוא דואג לסקטור שלו, הוא יבוא ויגיד לי שאני כתם על המדינה. זה אותו חבר כנסת שמוכן לסבול הכול מאחמד טיבי ומחברי הרשימה המשותפת פעם אחר פעם בוועדה, כולל אתמול, כשהם כמעט מפוצצים את הוועדה.

כי התקבלה הסתייגות של ישראל ביתנו לתת לחייל משוחרר 500 שקל. שומו שמיים. הם חשבו שהם יעבירו איתו רק את הנושא של קצבאות הילדים בלי כלום. כשאנחנו התעקשנו על חייל משוחרר התפוצץ העניין. אז הם ביקשו עוד דברים וקיבלו עוד דברים. והוא יבוא לפה ערב תשעה באב ויגיד עליי או על חבריי שאני הכתם של המדינה. זה קורה אחרי שבאותו יום באותה הוועדה, עם אותו היושב-ראש, חבר כנסת אחר מעז לקרוא למי מחבריי לסיעה "אנטישמי". האמירות האלה, פעם אחר פעם, שהוא וחבריו, שחושבים שיש להם איזשהו מונופול על היהדות,

על ארץ ישראל, הם יגידו מי זה מי? חבר הכנסת קושניר את ברית המילה שלו עשה במרתף באוקראינה. מישהו יבוא פה ויספר לו, מישהו יכול להגיד לי או לו את המילה הזו? וזה עובר בוועדת הכספים כאילו כלום. עכשיו, אני יכול לומר משהו. עודד, אפשר לשאול שאלה?

אני רוצה להגיד את זה, חבר הכנסת אמסלם.

שאלה קטנה, אפשר?

אולי שחבר הכנסת גפני, שלשונו מאוד מאוד חדה, יקפיד על הדברים שיוצאים לו מהפה כמו שהוא מקפיד על הדברים שנכנסים לו אל הפה. תודה, אדוני.

אנחנו עוברים מכאן, חברות וחברי הכנסת, להצעות לסדר-היום. ההצעה הראשונה היא הצעה לסדר-היום בנושא: סטודנטים נאלצים לשלם מקדמות לשנת הלימודים הבאה באוניברסיטאות ובמכללות בלי שגובש מתווה מסודר לגבי אופן הלימוד, הצעות מס' 988, 1021, 1025 ו-1033. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת הילה שי וזאן, בבקשה. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. 316,000 סטודנטים וסטודנטיות יתחילו ב-1 באוקטובר את שנת הלימודים האקדמית בחושך מוחלט. 316,000 סטודנטים וסטודנטיות יתחילו להיות את שנת הלימודים בלי לדעת כיצד תיראה השנה שלהם, והם ישלמו למעלה מ-270 מיליון שקל במצטבר על אבטחה ורווחה שהם לא יממשו אותן בכלל בעידן הקורונה. הסטודנטים והסטודנטיות הללו מהווים חלק משמעותי מהגדילה וההתפתחות של המשק. הם מתנדבים עם אוכלוסיות מוחלשות ומנסים לשלב זאת בין עבודה במשרות מזדמנות לבין הלימודים התובעניים באקדמיה. הם אלו שמשרתים במילואים ושומרים עלינו תוך כדי שהם מתכוננים לבחינה הבאה שלהם באוניברסיטה. והם צריכים את עזרתנו עכשיו.

גם אוכלוסיית הסטודנטים נפגעה קשה במשבר הקורונה, ובוא נדבר קצת במספרים. מתוך כמעט מיליון מובטלים בארץ, 45% הם סטודנטים. צעירים רבים איבדו את מקום עבודתם ו-80% מתוכם לא חזרו למשק מתחילת הגל הראשון. מעבר לכך, מתוך אלה שאינם זכאים לדמי אבטלה 68% מתחת לגיל 28. ונשאלת השאלה: איך הלימודים שעוברים בצורה דיגיטלית משפיעים על הלמידה של הסטודנטים? האם כל הסטודנטים מצליחים ללמוד באופן יעיל דרך האמצעים הדיגיטליים? האם כלל המרצים עברו בכלל הכשרה ללמד בהם? ומה לגבי המבחנים? ומהם אחוזי הנשירה מהאוניברסיטאות בימים אלו? מה לגבי התשלום לאוניברסיטה? ושאלת השאלות: מדוע צריכים הסטודנטים לשלם מקדמת שכר לימוד בתקופה של אי-ודאות לגבי פתיחת שנת הלימודים כלל? מדוע הם צריכים לשלם שכר לימוד גבוה כל כך בשעה שהם אינם נהנים משירותי המתקן? האם סטודנט שלא נכנס לכיתה שלו אפילו פעם אחת בסמסטר צריך לשלם אבטחה על הכיתה שהוא לא ראה? האם סטודנטית שציפתה בקוצר רוח למסיבת הקיץ של האקדמיה צריכה לשלם על הרווחה שלה אפילו אם המסיבה לא התקיימה? האם הסטודנטים צריכים לשלם על האוניברסיטה מראש בלי שהאוניברסיטאות הכינו מתווה ברור, יעיל ומודרני, שיכין את הסטודנטים והסטודנטיות למשק?

הסטודנטים והסטודנטיות, עם משכורת ממוצעת של 4,640 שקלים, מוציאים בממוצע 5,477 שקלים על שכר דירה, מצרכים ותשתיות. וכך סטודנט ממוצע מסיים שנה ממוצעת בגירעון של 10,000 ש"ח. השנה הנוכחית היא לא שנה ממוצעת. המשבר גורר איתו הוצאות בלתי צפויות עבור רבים. עכשיו הם צריכים לשלם מקדמה לאוניברסיטה,

לא יוכלו להירשם לקורסים ויצטרכו לשלם על כך בריבית. אנחנו מבינים את הקשיים של האוניברסיטאות והאקדמיות. כמו כולם, גם הן נפגעו. וגם העתיד שלהן בימים אלו לוט בערפל.

יש להגיע לכמה פתרונות יצירתיים על מנת לחשוב כיצד הם מתכוננים לשנה הבאה. האוניברסיטאות והמכללות צריכות לאפשר לסטודנטים לדחות ולפרוס את התשלומים למועד רחוק יותר.

וצריכים לקבוע כי האוניברסיטאות לא יגבו תשלום על שירות שלא סופק.

אני קוראת לוועדת החינוך, שבראשה עומד חברי חבר הכנסת רם שפע,

לקיים דיון משמעותי עם נציגי הסטודנטים באוניברסיטאות, מה שיוביל בסופו של דבר למציאת פתרון משותף,

לשני הצדדים בשנת הלימודים הבאה.

תודה רבה, חברת הכנסת הילה שי וזאן. חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. כבוד היו"ר, חברות וחברים נכבדים, בעקבות משבר הקורונה מוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ עברו למתכונת לימוד מקוונת ולמידה מרחוק, וכל מוסדות ההשכלה הגבוהה סגרו דלתות כבר מתחילת מרץ כחלק מפעולה לפי הנחיות משרד הבריאות. אוניברסיטאות ומכללות כאחד בארץ הוציאו אחוז גדול מהעובדים לחל"ת.

בנוסף לצמצום משמעותי בצוותי ההוראה והמינהלה, צוותים החיוניים להמשך למידה מרחוק. ובהתאם, ההוצאות השוטפות ירדו באופן משמעותי. עד עצם היום הזה לא ברור איך תיראה שנת הלימודים הבאה, המשך למידה מרחוק, למידה משלבת בקמפוסים ומרחוק או חזרה לשגרה שלפני הקורונה. ובכל זאת, האוניברסיטאות והמכללות דורשות מהסטודנטים ומהסטודנטיות לשלם מקדמות שכר לימוד באלפי שקלים לשנה הבאה כבר בתקופה הזאת, אף כי לא ברור כיצד תיראה שנת הלימודים הבאה. סטודנטים שלא ישלמו עד חודש ספטמבר יצברו ריבית וייתכן שלא יתאפשר להם להירשם לקורסים עד להסדרת התשלומים. תשלום שכר הלימוד מורכב מתשלומי רווחה,

מרחבי לימודים משותפים ושירותים נוספים אשר לא בהכרח יינתנו, בהנחה שהסמסטר ייפתח באופן מקוון.

מן הראוי והמתבקש לדון בשיקול להפחית בדיעבד את שכר הלימוד של סמסטר אביב 2020 ושל שנת הלימודים 2020/21, ובטח לשקול אי-חיוב סכומים גדולים בבת אחת, כגון תשלומים מקדימים של אלפי שקלים בתקופה כל כך קשה, שבה אנשים מתקשים לסגור את החודש. יש לקחת בחשבון כי עשרות אלפי צעירים, שאחוז גדול מהם היו סטודנטים, עבדו במקומות עבודה שהיו הראשונים להיפגע וצפויים להיות האחרונים לשוב לפעילות בתוך המשק ומקומות העבודה. על פי נתוני התאחדויות הסטודנטים, כ-45% מהסטודנטים העובדים הוצאו לחל"ת או פוטרו במסגרת משבר הקורונה, וכמחציתם אינם זכאים כלל לרשת ביטחון כלכלית כלשהי. הגירעונות של סטודנטים רבים עלולים להחמיר ולהביא לקריסתם ולנשירתם מהלימודים, וזאת בניגוד לטובת המדינה, המשוועת להון אנושי מקצועי, מיומן ומשכיל. כ-100,000 הסטודנטים העידו על עצמם כי מאז משבר הקורונה נקלעו למצוקה כלכלית קשה. מהאמור עולה כי מדובר בקבוצת אוכלוסייה ייחודית, שרשת הביטחון הסוציאלי הקיימת אינה נותנת לה מענה הולם בתקופה ייחודית זו, והממשלה ממאנת לטפל בה במהירות ובאופן הראוי. אך אין לדבר, נא לסיים, בבקשה. דקה, ברשותך. אך אין לדבר על סוגיות שנוגעות לסטודנטים בלי לדבר על סוגיית המבחנים המקוונים. כידוע, בעקבות הגל האחרון של הקורונה, הסטודנטים נדרשו לעשות מבחנים בתנאים לא תנאים, בגלישה,

וכניסה לפרטיות שלהם, בפגיעה גם בממוצע הלימודים שלהם, כשרק אפשרו להם בעבר, או עובר או לא עובר.

ולכן אני מבקשת דיון רציני בוועדת החינוך ומתן תשובות מהירות לפני תחילת שנת הלימודים, ושיתאפשר לסטודנטים, תודה רבה. להירשם ולהשלים את מסגרת הלימודים שלהם. תודה רבה.

חברת אימאן ח'טיב יאסין, תודה רבה. חברת הכנסת קטי שטרית,

שלוש דקות, בבקשה. חבריי חברי הכנסת, השרים, קודם כול אני רוצה להגיד כמה מילים על השר להשכלה הגבוהה, על השר אלקין. כל הכבוד. יש לנו כתובת היום להשכלה גבוהה. כשזה חלק מתוך מערך שלם של מערכת החינוך מאוד קשה לתת תשומת לב. אנחנו רואים את תשומת הלב שנותן השר ואנחנו ממש גאים ומעריכים ומוקירים. הסטודנטים הם דור העתיד של מדינת ישראל, וחשוב שנאפשר להם גם עתיד טוב.

הסטודנטים נפגעו קשה ממגפת הקורונה, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה אקדמית.

אשר במקרים רבים עוברים ממקום מגוריהם למעונות או שוכרים דירה, איבדו את מקום העבודה שלהם, ורבים מהם לא זכאים לדמי אבטלה או לפיצוי בשל אופי עבודתם. הם נאלצו, לצערנו הרב, למצוא הסדר לחוזה השכירות,

הקושי לשלם את שכר הדירה ולשלם את שכר הלימודים כשהם ללא עבודה. למרות הנטל הכלכלי הקשה, המוסדות דורשים מהסטודנטים לשלם מקדמה לשנת הלימודים הבאה, בלי שידוע מה בכלל יהיה מתווה הלימודים, מה יהיה בכלל המתווה שבו

האם הלימודים ייעשו באופן מקוון? האם הם ייעשו באופן פרונטלי? לשאלה הזאת השלכות רבות, בין היתר בבחירת מקום המגורים, בשאלת עלות שכר הלימוד וכו' וכו'. המוסדות דורשים מהסטודנטים לשלם שכר לימוד מלא, למרות שהלימוד המקוון דורש פחות הוצאות מהמוסדות וחוסך הוצאות של רווחה, של ניקיון, של אבטחה ועוד. מדוע אין התאמה מחודשת לתקופה הזאת? כיצד יכול להיות שמחייבים את הסטודנטים ללא הסבר. בכלל הם לא יודעים איך הם ילמדו בשנה הבאה. עד שיתבהר המצב ויהיו תשובות על השאלות, להערכתי, ואני ממליצה, יש לדחות את או עול תשלום המקדמה לסטודנטים, כי כבר בימים אלו מבקשים מהם את ההקדמה ללימודים. אני קוראת לקיים דיון רציני ומקיף בוועדת החינוך, לקבל מהמוסדות פירוט מהם הרכיבים של שכר הלימוד לשנה הבאה וכיצד הם מתכוונים לבוא לקראת הסטודנטים. הרי כולנו נערכים לבוא לקראת הבוגרים, לקראת המועסקים, לקראת המובטלים, לקראת האנשים שיצאו לחל"ת,

מה קורה עם הסטודנטים? למה אנחנו לא מדברים על לבוא לקראתם? אני מבקשת ופונה לשר, ואני יודעת שאני פונה לאוזן קשבת, שיבדוק את זה מול המוסדות, כך שכל הסטודנטים יוכלו לדעת מה מצפה להם בעוד כמה חודשים.

תודה רבה. ישיב השר להשכלה גבוהה חבר הכנסת זאב אלקין, בבקשה.

היערכות לשנת לימודים חדשה במערכת להשכלה הגבוהה. אני חושב שזה בהחלט נושא עם חשיבות ציבורית גדולה, ונכון וראוי שהוא יידון בכנסת, גם כאן במליאה וגם לאחר מכן, אם תרצו בכך, במסגרת ועדת החינוך. ואני רוצה גם להתייחס לכמה מן הדברים שנזרקו פה לחלל האוויר וגם לשתף אתכם בתהליכים ובהתלבטויות שיש כרגע בתוך המערכת, במסגרת ההיערכות לשנת הלימודים הקרובה. קודם כול, אני חייב להגיד שאני לא יכול להסכים לאמירה שנאמרה כאן, שלמעשה השנה המוסדות נסגרו בחודש מרץ ולמעשה הפסיקו לתפקד. זה נכון שבמהלך הסמסטר הנוכחי, במסגרת הצווים של משרד הבריאות, הסתיימה ההוראה הפיזית-פרונטלית בתוך המוסדות להשכלה גבוהה, אבל זה גם נכון שהמערכת להשכלה גבוהה, אולי אחת מהמעטות בכלל כאן במדינת ישראל, הצליחה לשנות את עצמה לחלוטין תוך פרק זמן של שבוע. זה משהו שכדאי שתשימו לב אליו ותיתנו על זה את הדעת. זה לא ברור מאליו, ולמעשה היא המשיכה לתת שירות באופן מלא ב-100% שירות הוראה. אחר כך אתייחס לסוגיה של השירותים הנלווים ומה לעשות עם השכר עליהם, אבל מבחינת שירות ההוראה, הוא למעשה לא נפסק ולו לרגע אחד. המשמעות של זה דרמטית, גם כלפי הסטודנטים, שלכאורה היו בסכנה של אובדן סמסטר ועיכוב של כל התהליך הלימודי שלהם, וגם בפני המשק, כי למעשה הפסקת הלימודים, משמעותה הייתה פחות או יותר עיכוב בשנה של היציאה של מחזור שלם של צעירים וצעירות

והיכולת של המערכת הזאת למעשה להתאים את עצמה לסוג אחר לגמרי של הוראה, פחות או יותר באופן מיידי, עם הכלים הרלוונטיים הטכנולוגיים, אומנם כל הסיפור של הוראה מתוקשבת בשנים האחרונות נכנס לאחד מנושאי הליבה של פעילות ות"ת ומל"ג, במסגרת תוכנית החומש הנוכחית, אבל עדיין יש הבדל בין תוכניות ניסיוניות שהיו עד היום במוסדות השונים, לבין מצב שכל מרצה בכל אוניברסיטה או בכל מכללה עבר ללמד בצורה מתוקשבת. האם זה היה קל?

האם זה היה מושלם? חד-משמעית לא. האם הוראה מקוונת יכולה להיות שוות ערך להוראה הפרונטלית? מניסיוני כמי שבשנים רבות גם היה תלמיד באוניברסיטה וגם היה מורה באוניברסיטה, אני חושב שהתשובה היא שלילית. עם כל החשיבות ועם כל ההישגים שיש להוראה המקוונת, היא איננה דומה להוראה פרונטלית, ואני לא יודע איפה למדתי יותר בשנותיי הרבות באוניברסיטה, האם בתוך הכיתה או בחוויה ליד הכיתה, בשיחות עם המרצים,

בשיחות עם עמיתיי הסטודנטים לתואר ראשון, אחר כך שני ושלישי.

ברור שהוראה מקוונת איננה יכולה להיות תחליף מלא ב-100% להוראה פרונטלית, אבל זאת המציאות שבה כולנו היינו. עברנו גם חוויה לא פשוטה סביב סוגיית המבחנים. אתם ליוויתם אותה, היא גם לוותה באיזשהו שיח וויכוח ציבורי שאני מאוד מצר עליו,

בשאלה של המבחנים המקוונים מול המבחנים הפרונטליים. אני חושב שהיום ברור לכולם, ואני חושב שאנחנו כבר מזמן מאחורי השבועות האלה של אי-בהירות, שהמוסדות להשכלה גבוהה, כמו כל אחד במדינת ישראל, כמובן צריכים לקבל את ההנחיות של משרד הבריאות ולפעול על פיהם. אין שאלה בעניין הזה. משרד הבריאות הוא זה שקובע, מבחינת הצרכים הבריאותיים, מה מותר, מה אסור, מה מסוכן ומה לא מסוכן, והמוסדות יצטרכו למעשה להתאים את עצמם למציאות הזאת. אבל עדיין, עם כל הבעיות שהיו, וחלקן היו מיותרות, למשל את חוסר הוודאות לגבי הבחינות היה אפשר לפתור בעיניי הרבה יותר מהר, אילולא הוויכוח המיותר עם משרד הבריאות. אבל בסופו של דבר בואו נשים לב לתופעה המרכזית: כל הקורסים התקיימו, הסטודנטים ניגשו למבחנים, אני גם מעריך שיעברו אותם בהצלחה. המדינה גם חתמה הסכמים מיוחדים עם כל ארגוני הסגל של המרצים. תבינו מה זה, זה עשרות ארגונים. מבני האיגודים המקצועיים בתחום של ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל הוא ייחודי שאין כדוגמתו. ביום אחד, ואני ממש לא מפריז, בתוך 24 שעות, נחתמו בין הממונה על השכר בתיווך של ות"ת ומל"ג, ומגיע על זה פרחים ליושבת-ראש ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ, שניהלה את התהליך הזה ביד רמה. אז עוד לא היה משרד להשכלה גבוהה, היא נשארה פחות או יותר לבד מול המערכת. היא הצליחה להביא לחתימה של 20 ומשהו הסכמים או תיקוני הסכמים עם ארגוני הסגל השונים. במסגרת ההסכמים האלה כל ארגוני הסגל התחייבו בשם המרצים גם לתת שעות נוספות של שיעורי השלמה לסטודנטים, ככל שיידרש, כדי לסיים בהצלחה את הסמסטר הזה. ואכן שיעורים כאלה גם ניתנים במסגרת המוסדות השונים, וגם יינתנו לפי תוצאות של בחינות במועד א' במידה ויזוהו קורסים מסוימים שבהם התוצאות הן חריגות באופן קיצוני. אגב, עוד הערה אחת חייבת להיאמר. שמעתי הרבה קולות בהנהלת המוסדות על כך שהסטודנט הישראלי הוא לא אחראי,

הוא יעתיק, והקולות שאני שומע היום מפרופסורים בכירים, מאותם ראשי מוסדות שהביעו ספקות ביושר של הסטודנט הישראלי, אני שומע קולות: טעינו. דווקא לפי הניסיון שכבר נצבר במהלך החודש הזה הסטודנט הישראלי עושה את הבחינות המקוונות כפי שצריך. פה ושם יש תופעות, אבל לא יותר ולא פחות ממה שבדרך כלל, והוא עושה אותן ביושר. גם המערכת למדה לעשות בחינות מתוחכמות יותר שיותר קשה להעתיק. זה אומנם דורש יותר השקעה מצד המרצים, אבל הם מבינים שהם צריכים להשקיע את ההשקעה הזאת. ובסופו של דבר מתברר שאפשר להתמודד עם כל הקשיים בהצלחה.

למה תיארתי לכם את כל ההתנהלות של השנה הזאת, עם כל הקשיים שהיו בה? כדי להביא אתכם קודם כול לתובנה הבסיסית, שאין לי ספק לגביה: אין ערפל ואין חושך בדבר קיום שנת הלימודים הבאה. שנת הלימודים הבאה במוסדות להשכלה גבוהה תתקיים גם תתקיים. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה לדלג על שנה אקדמית שלמה. זה לתקוע מחזור שלם של צעירים בלי התקדמות או באמצע לימודיהם, זה לתקוע את המשק בלי כוחות חדשים למשק. זו בכלל לא אופציה בעיניי, ואני יודע שזו גם דעתם של ראשי המוסדות להשכלה גבוהה והארגונים היציגים שלהם. לכן אין כאן שאלה. הלימודים יתקיימו בכל מוסד ומוסד. השאלה, באיזו צורה ואיך נכון להיערך לזה, ומה קורה עם שכר הלימוד. קודם כול השאלה באיזו צורה. מתקיימים כרגע דיוני עומק בכל המוסדות השונים בשאלה איך נכון לבנות את מתווה הלימודים. גם אגלה לכם סוד: לא משנה מה יחליטו המוסדות, המציאות תהיה יותר חזקה מכל החלטה. למדנו את זה בסמסטר הנוכחי, כאשר שינוי מדיניות בתחום הבחינות, והמוסדות נאלצו להיערך תוך שבוע. לצערי זה גם יהיה המצב בשנה האקדמית הקרובה. מי שחושב שזה יהיה אחרת, משלה את עצמו.

כי המציאות הבריאותית משתנה משבוע לשבוע, ובהתאם לזה הנחיות משרד הבריאות ישתנו משבוע לשבוע.

מי שרוצה ודאות מוחלטת, יש רק דרך אחת להבטיח אותה: להחליט כבר מראש שכל הוראה במאה אחוז וכל הבחינות יהיו מקוונים בלבד ולא פרונטליים. אני לא בטוח שזה נכון, כי יש לזה מחיר, מחיר די כבד, בעיניי, כי תחשבו, זה לא סמסטר אחד, זה חצי תואר אצל חלק מהסטודנטים. סטודנטים שלומדים לתואר שני או לתואר ראשון, שלומדים שנתיים או שלוש, היה להם הסמסטר הזה, כנראה שצפויה לנו שנת קורונה ולא סמסטר קורונה. לכן החלטה כוללנית, מלמדים רק מקוון ורק לזה נערכים, ומתחייבים לסטודנטים שזה רק מקוון, בעיניי זו תהיה טעות, כי אז מראש גוזלים מהסטודנט את החוויה, שהיא קריטית בעיניי, של הנוכחות בקמפוס ושל היכולת של השיח החופשי עם המרצים ועם העמיתים ועם שאר הסטודנטים. לכן המערכת תצטרך להיות ערוכה לגמישויות, למציאות שתשתנה משבוע לשבוע, מחודש לחודש. היא אולי תצטרך לעבוד כמו סוג של אקורדיון: חלק מהזמן ללמד מקוון וחלק מהזמן ללמד בקמפוס. היא אולי תצטרך להיות גם גמישה מבחינת סוגי הקורסים: בחלק מהקורסים, יש פחות משמעות לנוכחות הפיזית,

יש הבדל בין קורס מבוא למאות אנשים, שבהם גם ככה אין הרבה אינטראקציה חיה בין המרצה לסטודנט, לבין הסמינרים המצומצמים, שבהם למעשה עובר תהליך העיצוב של הסטודנט לקראת הידע המקצועי שלו, וגם לקראת המשך לימודיו, שלא לדבר על לימודי תואר שני ולימודי תואר שלישי. אין פה פתרונות קסם וגם אין פה נוסחת קסם אחת. המערכת תצטרך להיות קודם כול גמישה וחכמה. זה ידרוש הרבה סבלנות מכולם והרבה עבודה משותפת. אנחנו במועצה להשכלה גבוהה קודם כול קיבלנו החלטה, ובשבוע הבא אנחנו מקיימים כינוס מליאת המועצה על הנושא הזה: היערכות לשנת הלימודים במצב של קורונה. כנראה גם נקים צוות מיוחד מטעם חברי המועצה, שילווה את כל התהליך הזה מול ראשי המוסדות. יש כאן גם לא מעט שאלות, עד כמה הרגולטור צריך להתערב. אני מאוד מכבד את העצמאות של המוסדות האקדמיים, זה גם מעוגן בחוק המל"ג, והמוסדות גם הוכיחו את יכולתם להתמודד עם האתגרים הלא-פשוטים בסמסטר הזה שהיה. אני בכלל לא חסיד של רגולציית יתר. לכן אני חושב שאנחנו כמל"ג נצטרך להיות מאוד זהירים, כדי לא לפגוע בחופש האקדמי של המוסדות, וגם כדי לאפשר למוסדות היערכות, כל אחד לפי טיבו עם הדברים הייחודיים שיש לו, בצורת ההוראה,

מכללה שיש בה שיעור מאוד גבוה של סטודנטים או אפילו סטודנטיות מהמגזר הבדואי, שלצפות מהם למצוא מחשב נייד בבית זה לא כל כך פשוט, והמוסד צריך לדאוג בכלל לספק את המחשב הנייד וסטיק לחיבור לאינטרנט, כי זה לא קיים ולא ברור מאליו, לבין אוניברסיטת תל אביב,

אלה מוסדות שפועלים בתנאים שונים לחלוטין גם מבחינת ציבור הסטודנטים ויכולתם להיערך להוראה המקוונת. לכן ההיערכות צריכה להיות שונה. היא לא יכולה להיות היערכות אחידה. אדוני השר, גם הכמויות. אל תשכח שהשמיים סגורים ואין נסיעות לדרום אמריקה, ולכל המקומות האלה. סטודנטים משנים את התוכניות שלהם ומתחלים ללמוד. תהיה כמות גדולה. בעניין המספרים, יש פה שאלה מעניינת. זו הערה מאוד נכונה של חברת הכנסת שטרית. יש פה שני וקטורים סותרים: וקטור אחד, אנחנו פוגשים שני מחזורים ביחד, כי המחזור של הודו ואמריקה הלטינית,

כמו שהעירה חברת הכנסת שטרית, הולך ללמוד ולא נוסע להודו,

ולכן יש פתאום הרשמה מוגברת בהרבה מאוד מוסדות. יחד עם זאת, יש וקטור הפוך: הקשיים הכלכליים, במיוחד אצל הסטודנטים במוסדות הלא-מתוקצבים, ששם שכר הלימוד, זה בדיוק. זה האתגר שלכם. רגע, תנו לי. אני שמח מאוד שלפחות אני מצליח לעניין אתכם, אבל תנו לי לסיים. זו הרגולציה הכי חשובה שצריכה להיות. לכן בהחלט יהיו כאן תופעות של סטודנטים שלצערי יצטרכו לדחות את לימודיהם או לעבור ממוסד לא מתוקצב למוסד מתוקצב, בגלל הקשיים בתשלום בשכר לימוד. בעניין שכר לימוד כשכר לימוד ולגבי מקדמות ולגבי תשלומים נלווים, אלה שלוש שאלות שונות. קודם כול, לגבי שכר לימוד, צריך להבין את המצב של התקציב של המוסדות. מישהו מחברי הכנסת אמר כאן, זה ערב תשעה באב. אם אתם מעלים נושא על סדר-היום, תצטרכו גם לשמוע את התשובה. אני הייתי מוכן גם להסיר את זה מסדר-היום. שלוש שעות של נאומים. מי צריך להספיק לארוחה המפסקת, אתה או אני? פתחת את הנצרה עכשיו. הכול בסדר. קודם כול, מבחינת מצב המוסדות, המשכורות למרצים שולמו באותו היקף ששולמו כמו ששולמו בשנה רגילה,

הם ויתרו על שנת שבתון, על קרן קשרי מדע, על כמה תוספות במסגרת שנה מיוחדת כזאת, אבל עיקר הוצאות המוסדות, חל"ת, יש לכם את הנתון הזה? אין מרצה אחד שיצא לחל"ת. היחידים שיצאו לחל"ת הם חלק מהסגל המינהלי של המוסדות.

לא. האבטחה נשארה. אף אחד לא סגר את הקמפוס. הקמפוס פתוח.

אסביר לך, חברת הכנסת שטרית, כי המעבדות צריכות לתפקד, והן המשיכו לתפקד כל התקופה הזאת. הספריות רוב הזמן מתפקדות, כי הסטודנטים צריכים ללמוד והם באים לספריות. יש לא מעט סטודנטים שאין להם יכולת ללמידה מקוונת מהבית. הם לומדים מקוון מהקמפוס, כשאין סגר. רוב התקופה לא נתנו להם להיכנס. שוב, היו תקופות, כשהיה אסור. יש גם מגבלות כמותיות, אבל בגדול, הקמפוסים רוב התקופה פתוחים, והם יישארו פתוחים, אני מעריך, גם בשנת הלימודים הזאת. יש הצד השני של המטבע, וגם את זה אתם צריכים להבין. יש פגיעה קטלנית, קשה מאוד, בתרומות לכל המוסדות להשכלה גבוהה, מה שגורם לקשיים תקציביים מאוד קשים של המוסדות. עוד יותר מכך, כמעט כל המוסדות מחזיקים את הכסף, ככה מקובל, בתיקי השקעות. הרי מוסדות להשכלה גבוהה מתנהלים באמצעות קרנות. חלק גדול מאוד מהכסף מנוהל כקרנות. איך קרנות מנוהלות? כסף מושקע בבורסה, במניות, ואז חיים מאחוזים. אתם כולכם מבינים ויודעים מה קרה בתיקי ההשקעות במהלך חצי השנה האחרונה, ומה יקרה בשנה הקרובה, אנחנו יכולים להעריך. לכן יש כאן פגיעה קשה מאוד תקציבית במוסדות. לכן מי שחושב שבשנת קורונה יש מוסד להשכלה גבוהה שיצא מורווח מהמציאות הזאת,

המוסדות יצאו מופסדים, ובאחוזים מאוד גבוהים מהתקציב שלהם. המצב אינו פשוט. אני מעריך גם, שיכולים להיות מוסדות שאולי אפילו יגיעו למשברים תקציביים מאוד קשים. חלקם אולי אפילו יעמדו על סף קריסה. צריך להבין את זה ולהיערך לזה. לגבי סוגיית שכר הלימוד והמרכיבים השונים של שכר הלימוד:

גובה שכר הלימוד במדינת ישראל, בעקבות שביתת הסטודנטים המפורסמת וועדת מלץ, למעשה מאורגן ומסודר לפי מסקנות ועדת מלץ, כולל גם נושאים שונים שקשורים לתשלום שכר לימוד, שהם בכלל מעוגנים בחוק של זכויות הסטודנט, וכך הדבר הזה עובד. בשנה כמו השנה הזאת, אין שום סיבה לבטל או לצמצם שכר לימוד.

כי ההוצאות קיימות. יש סיבה וגם סיבה, ואני בזה ארצה לסיים, לעזור לסטודנטים שקשה להם לשלם את שכר הלימוד הזה. ואני תיכף אציע גם מה המנגנון וגם מה נעשה בתחום הזה. ההוצאות הן צבועות. איך אפשר לקחת מסטודנט על אבטחה ועל רווחה? חברת הכנסת שי וזאן, אני קודם דיברתי רק על שכר הלימוד הבסיסי. עכשיו לגבי סוגיית המקדמות. הרי מה עושה מקדמה? מקדמה מאפשרת למוסד להבין כמה סטודנטים יש לו. על סמך ההנחה הזאת הוא אומנם לא מפטר את העובדים הקבועים שלו,

אם אנחנו מדברים על המכללות, כמה זמן אתם רוצים לעשות את הדיון הזה? זה נושא מספיק חשוב, השר אמסלם. תאמין לי.

אבל בואו תספרו לנו. אם אתם רוצים, אז נבוא בעוד שעתיים. אם אפשר להציע, נביא לפה אולי סעודה מפסקת. נעשה כאן ארוחה מפסקת. מה הבעיה? בוא תקצר, נו.

תיתן להם שיעור פרטי אחר כך. זה לא שיעור פרטי, בוועדת החינוך. אני מוכנה, בהחלט.

אנחנו נשארים פה, אולי נעביר את זה לדיון בוועדת החינוך ושם יעלו את כל הנושאים, שם ישבו, אין שום בעיה. אני מניח שגם יש זמן מוגבל לענות על הצעות לסדר-היום.

רוצים לתת יותר זמן בוועדת החינוך. לא, אבל זו הערה נכונה.

קודם כול, אין שום בעיה להמשיך את הדיון הזה בוועדת החינוך, אבל בכל זאת כמה משפטי סיום.

מי שרוצה לעזור לסטודנטים, הדרך לעשות את זה היא בצורת מלגות לסטודנטים שיש להם באמת קשיים כלכליים, כי אז זה לא נפרס כפרוסה דקה. הרי בסוף אם יעשו הנחה, מישהו יצטרך לשלם את זה, והמישהו זה המדינה. המדינה רוצה לעזור וצריך לעזור. היא צריכה לתת למי שחסר לו ולא לכל אחד קצת, שזה לא יעזור בסוף לאף אחד. זאת גם הדרך שבה הלכנו יחד עם התאחדות הסטודנטים, והבאנו לפני כמה שבועות סיוע במלגות בהיקף כולל של 100 מיליון שקל. זה עשרות אלפי מלגות לסטודנטים מתקשים, חלק בזכות סיוע של מפעל הפיס, חלק בזכות סיוע של משרד האוצר. אין לי ספק שאנחנו נזדקק למהלך כזה גם במהלך שנת לימודים הבאה. והסוגיה האחרונה, לגבי השירותים הנלווים, כאן האמירה היא נכונה. אני רק רוצה להזכיר לכולם שהשירותים הנלווים בכל מוסד נקבעים בהסכמה בין הנהלת המוסד לבין אגודת הסטודנטים המקומית,

הם עוד לא נקבעו, ומותר גם לסטודנט לפי החוק לסרב לשלם אותם אם הוא לא רוצה לקבל את השירותים האלה. זה עניין וולונטרי,

והמוסדות לא יכולים לחייב. גם אבטחה? בין השאר גם אבטחה. אבל יש לזה משמעות, כי אני אגיד לך מה זה אבטחה. זה פדיון אבטחה. מי שלא משלם, יצטרך לתת את חלקו באבטחה של הקמפוס באופן אישי.

השר מתכוון לדבר עד 16:00?

ולכן בהחלט יש כאן הרבה סוגיות והתלבטויות. אני מציע לחברי הכנסת שהעלו את הנושא החשוב הזה לסדר-היום, להעביר אותו לוועדת החינוך. אם תרצו להזמין אותנו, אנחנו נבוא ושם נוכל לפרט בסוגיות השונות.

אנחנו נצביע בעד ההצעה של השר להעביר את הדיון בהצעה לסדר-היום בנושא הסטודנטים לדיון בוועדת החינוך. בבקשה, הצבעה. ההצעה להעביר את

לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. הנושא יעבור לדיון בוועדת החינוך.

שישה, נגד, אפס, ואין נמנעים. אבל תוסיף, תוסיף. חברת הכנסת הילה שי וזאן, חברת הכנסת קטי שטרית, חברת הכנסת קרן ברק, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, חבר הכנסת אוריאל בוסו, חבר הכנסת יוסי טייב וחבר הכנסת יצחק פינדרוס. גם פה.

וחבר הכנסת מתן כהנא. שישה ועוד שמונה, 14 בעד. עבר לוועדת החינוך.

הבא, הצעות לסדר-היום בנושא: מחדל בסיוע לעצמאים בשל בידוד או מחלה,

1028. חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה.

איפה עודד? עודד פורר ביקש להיות

אני לא הבנתי מי משיב לנו.

שר האוצר לא הגיע? השאירו לי את כל הפתקים. שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, הקורונה פגעה בכיס של מרבית אזרחי מדינת ישראל. אנחנו יום-יום, שעה-שעה, דנים פה בכל הנזקים של משבר הקורונה והנזקים הכלכליים. אבל מה שאנחנו כולנו שמים לב, זה בעסקים הקטנים והבינוניים, שאני וחברי חבר הכנסת עודד פורר, יושבי-ראש השדולה של העסקים הקטנים והבינוניים, אנחנו תמיד אומרים שלפני כן זעקנו את זעקתם של העסקים הקטנים ולא היה מי שישמע. היום במשבר הקורונה כל אחד מבין מה זה להיות עסק קטן ובינוני. כל אזרח מבין את האפליה בין שכירים לבין בעלי עסקים קטנים. חוסר השוויון הזה הוא כל כך קשה, שהבאנו בעצם, אנחנו כממשלה, הצבענו בימים האחרונים על התוכנית הכלכלית, שהביא שר האוצר, שנותנת מצד אחד ודאות לאותם עסקים, תוכנית חשובה, בגובה 90 מיליארד שקלים, שנותנת ודאות גם ברמת ההשתכרות החודשית הקבועה לשנה הקרובה לכל בעלי העסקים, וגם בעצם על אובדן הכנסות של מי שנפגע, שעסקיהם ומחזורי עסקיהם נפגעו. ואת זה הבאנו כתוכנית גדולה. יחד עם זה, אנחנו יודעים ושמנו לב שאין ביטחון סוציאלי לכל בעלי העסקים ואין רשת ביטחון. והשבוע ראינו שגם הייתה פסיקת בג"ץ, ופנה אביר קארה, שהוא ראש הקבוצה המדוברת "אני שולמן", והוא הציב בפניי את הבעיה שבמחדל של מה קורה לעצמאים כשהם נמצאים בבידוד או שהעובדים שלהם נמצאים בבידוד. ויחד איתו הבנו, ויחד עם כמובן חבריי בארגון לה"ב, שאיתם אני עובדת הרבה מאוד שנים, הבנו שיש כאן עוולה שדורשת חקיקה. לכן הרמתי את הכפפה, ואתמול הגשתי הצעת חוק שמסדירה את הגדרת המחלה בחוק דמי מחלה, ומטילה את האחריות של תשלום דמי מחלה במקרה של בידוד, על המדינה. היום מי שנשא בנטל הכלכלי של דמי המחלה היו בעלי העסקים. לא רק שהם עצמם נפגעו, הם גם היו צריכים לשאת בנטל של העובדים שלהם שחלו, היו צריכים לשלם את זה.

הגשתי את החוק, שאליו הצטרפו גם חברי עודד פורר, וחבר הכנסת מיקי לוי, וגם חבר הכנסת מתן כהנא. הגשנו את ההרחבה לחוק הזה, ובעצם אנחנו מרחיבים את ההגדרה של מחלה בחוק,

ואנחנו מסדירים את שיפוי המעסיק על ידי המוסד לביטוח לאומי, וככה מסייעים גם לעסקים וגם לעובדים עם התקופה שבה המדינה, תודה רבה. היא שמחילה את חובת הבידוד על פי החוק.

תודה רבה, חברת הכנסת קרן ברק. חבר הכנסת מתן כהנא יעלה ויבוא. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, עובדים רבים נמצאים בבידוד בימים אלה, ומי ישלם על העובדים האלה? המעסיק שלהם. לעיתים לא רק העובדים בבידוד, גם המעסיק שלהם בעצמו נמצא בבידוד, ועדיין, מי משלם על כל החבילה הזאת?

דמיינו את השולמן הזה, שהוא בבית, חמשת עובדיו בבית, ועדיין הוא ממשיך לשלם את הכול. בג"ץ קבע שמסוף ספטמבר הדבר הזה ייפסק, וכבר לא יהיה אפשר לקרוא לדבר הזה ימי מחלה, הבידוד לא יהיה ימי מחלה, וזה ייגמר. אבל אני שואל שתי שאלות: מה יהיה עד אז? מה יקרה עד סוף ספטמבר? מי משלם על הדברים האלה? וגם מה יהיה מאז? מי ישלם את הדברים האלה? לכן כאן אני מצטרף לדברים של חבריי עודד פורר וקרן ברק, וגם אני קורא מכאן לזה שמי שישלם את הדברים האלה יהיה ביטוח לאומי. זה בעצם כמו מילואים. כמו שכשמשרת מילואים יוצא למילואים, ביטוח לאומי משלם את השכר שלו, כך יהיה גם בנושא בידוד.

אז כמו במלחמה, נילחם בכל הכלים שיש לנו, וביטוח לאומי ייקח על עצמו לשלם את ימי הבידוד האלה. כך נוכל לעזור לעסקים הקטנים והבינוניים להתמודד עם העול הכלכלי הגדול הזה.

תודה רבה, חבר הכנסת מתן כהנא. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בבקשה. שלוש דקות,

אדוני היושב-ראש, אני אשתדל לא להשתמש בשלוש הדקות האלה בנסיבות היום והעניין. בקצרה, אני לא רוצה לחזור על מה שאמרו קודמיי. יש פה מס שהטילו על המעסיקים. ועדת החוץ והביטחון החליטה על איכוני שב"כ, ואנחנו יודעים על כמויות הטעויות, אלפי אלפי אנשים יצאו לבידוד, ומי משלם? כמו שאמרו קודמיי, המעסיק משלם. שלא יגידו לי שזה על חשבון ימי מחלה, כי בסוף ההוא מפסיד את ימי המחלה שלו. בסוף המעסיק גם יודע מה הממוצע של ימי מחלה שיש לו בשנה, ועל פי זה הוא עושה את התחשיב העסקי שלו.

את אותם ימי בידוד, שבחלקם הגדול המדינה עשתה טעות, כי היא לא הייתה ערוכה, כי משרד הבריאות לא היה ערוך, כי פיקוד העורף לא היה ערוך. מישהו לא היה ערוך, בסוף אתה מטיל עוד מס על עצמאים בזמן הכי קשה.

אני מאוד מקווה שהצעת החוק הזאת תבוא מהר מאוד, והרבה לפני. בג"ץ אולי ניסה לעשות צדק, אבל כמו תמיד,

אז הוא עשה את זה לסוף ספטמבר. אני מקווה שאנחנו נתעשת לפניו ונפתור את הבעיה.

תודה רבה, חבר הכנסת יצחק פינדרוס. תודה מיוחדת על הקיצור. חבר הכנסת איימן עודה,

אתם יודעים מה המצב, אבל פשוט לא אכפת לכם. במקום להציע פתרונות אמיתיים, אתם מעדיפים ללבות שנאה בין האזרחים. אז הבאתי את המילים של אחד מבעלי העסקים, טוב מאוד לשמוע אותו. סאיב דיאב מהעיר טמרה, בעלים של מסעדת כפריא,

סגרו אותנו לשלושה חודשים. פיצויים לא קיבלנו, ומה שהציעו אפילו לא כיסה את חשבון החשמל. ביקשנו הלוואה בפעימה הראשונה. קיבלתי אישור מהקרן, אבל הבנקים לא הסכימו לאשר. הגשתי לפעימה השנייה, אבל אני חושב שלא יאשרו אותנו. חילקו לעסקים. סאיב עוד ממשיך: כל התקופה הזאת מלווה בחוסר ודאות. אנחנו פתחנו מחדש לפי כל ההנחיות של התו הסגול, אבל הלקוחות עדיין מפחדים להגיע. זו בריאות של אנשים, אני לא משחק עם זה. לא צריך את המענקים שלהם, רק קרש הצלה שייתן לנו לעבור את השנה הזאת. אנחנו יודעים לעבוד, ואנחנו רוצים לעבוד. אני מעסיק 20 עובדות, כולן נשים. אחת מממנת לימודים, אחת מממנת טיפולים רפואיים של אבא שלה. המלצריות מתחת לגיל 21, אפילו לא קיבלו דמי אבטלה בחל"ת. לכן אני מציע: 1. דמי אבטלה לצעירים מתחת לגיל 21, 2. מענקים אוניברסליים, לא רק פעימה אחת, אלא תוכנית ארוכת טווח שתחזיר את הוודאות לאזרחים ותיתן להם את הביטחון להזרים כסף לעסקים קטנים, 3. דמי אבטלה לעצמאים שלא דורשים את סגירת העסק. זה הגיוני כמו לדרוש להרוג את החולה כדי לרפא את המחלה. כבוד היושב-ראש, נושא אחר, אני אגיד אותו בצורה מהירה. חברת הכנסת ע'דיר מריח כמאל הגישה הצעה לשיפורים בחוק הלאום,

ע'דיר מריח, מה היא משאירה בתוך החוק הקיים? היא משאירה: ארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי. מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. מימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל ייחודי לעם היהודי. ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל. המדינה תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. יום העצמאות הוא יום החג הלאומי הרשמי של המדינה, ועוד כמה דברים שע'דיר מריח משאירה בחוק הלאום.

אני מסכם במשפט אחד.

ע'דיר, אנחנו ילידים. אנחנו בני המקום הזה. אנחנו לא צריכים להיות מעל לאף אחד, אבל לא נרשה לאף אחד ולאף קבוצה שתהיה מעלינו,

אלא שוויון אמיתי, תודה רבה. זה מה שצריך להיות.

תודה רבה, חבר הכנסת איימן עודה. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. הוא קיצר, הרב פינדרוס, התחשב בנו.

אני אדבר בקצרה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, לא רוצה להוסיף על מה שאמרו קודמיי, רק דבר אחד שכן חשוב לשים אליו לב. כשבעסק קטן עם ארבעה-חמישה עובדים מקבל אחד העובדים הודעה שהוא חולה מאומת, כל העסק נסגר. זה לא עניין של ימי מחלה, זה עניין של סגירת עסקים. המשמעות של הבידודים בעסק שהוא עסק קטן היא משמעות של סגירת העסק, ודווקא על העניין הזה חייבים לתת מענה.

אובדן הכנסה.

אובדן ההכנסה בסופו של יום לא נותן את הפיצוי הראוי, בוודאי לעסקים,

כי זה יורד ל-40%,

קרן, זה לא נותן את הפיצוי הראוי לעסקים. גם ככה הם נסגרים כשיורדים להם המחזורים. עדיין, אובדן ההכנסה הוא במקרה הטוב 50% ממה שאמור לתת את הפיצוי. זאת אומרת, הם עדיין נמצאים בהפסד. לכן אני אומר, דווקא עוד עסק כזה, בימים האלה, סובל עוד פי כמה וכמה: גם ירד לו המחזור, עכשיו יורד לו המחזור עוד יותר. לכן על זה צריך לתת מענה. וצריך להבין שהמשמעות של בידוד בעסק קטן, זה לא הבידודים ורק ימי המחלה אלא סגירת העסק. תודה רבה, חבר הכנסת עודד פורר.

השר המקשר, חבר הכנסת דוד אמסלם, בבקשה, בשם שר האוצר. תודה רבה. אני אענה לעודד בקצרה לגבי מה שהוא אמר. יש פה פשוט תשובה של משרד האוצר: בהתאם לתוכנית הכלכלית, עצמאי שנפגע מעל 40% ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2019 יהיה זכאי למענק בהיקף של 70% מהכנסתו הממוצעת, ועד 15,000 שקל לחודשיים, קרי 7,500 לחודש. מלבד זאת, עצמאי יהיה זכאי למענק בגין סיוע ההוצאות הקבועות, שיכולות להגיע עד 500,000 שקל.

אבל בלי קשר, אני רוצה לומר משהו בעקבות מהדיון שהיה כאן. באמת הסיפור של הבידוד, לדעתי, צריך לתת עליו את הדעת ולדון בו, לכן אני מציע שההצעה תרד לוועדת הכספים.

הגשנו אותה אתמול. לא, הצעה לסדר-היום. הוא מדבר על הצעה לסדר-היום.

בסך הכול אני לא רואה פה, זו לא שאלה של אופוזיציה קואליציה, זה עולה מכל הכיוונים, אז אני מציע שזה ירד לוועדת הכספים. שם תעשו דיון עומק. אני גם רואה פה איזשהו אבסורד מסוים בעניין.

אז אנחנו מקבלים את הצעתו של השר להעביר את הדיון. אוקיי. מוכנים לקבל את ההצעה של השר להעביר את הדיון לוועדת הכספים?

נתקבלה. בעד יש שני קולות. אבל תוסיף. אנחנו מוסיפים את חברת הכנסת קרן ברק, חבר הכנסת פינדרוס, חבר הכנסת בוסו וחבר הכנסת

וחמד עמאר. עודד פורר. ועודד פורר. ומנסור גם, לא? מנסור עבאס. מנסור, כן. שישה קולות

סך הכול שמונה קולות בעד להעביר את ההצעה לדיון בוועדת הכספים. נעבור לדיון בנושא הבא, הצעה לסדר-היום בנושא: העברת האחריות לטיפול במשבר הקורונה לצה"ל ולמשרד הביטחון, מס' 937. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

זה פשוט כיף ככה לדבר, כנסת ריקה, אף אחד לא מפריע, גפני לא נמצא, האח התאום שלו, אחמד טיבי,

ערב תשעה באב, מדינת היהודים.

כן. אני רוצה קודם כול כמובן לדבר על ההופעה המרשימה אתמול של פרופ' גמזו, באמת מומחה, לא שומעים, אני כבר העליתי. אז רק הזמן, זה חמש דקות. שלוש דקות. לא שומעים. אני מדבר,

אוקיי. אז אני אדבר צמוד לרמקול. למה שלוש דקות? הבנתי שחמש דקות. עשר. סליחה, זה הצעה רגילה.

סליחה. כמעט גמרנו בחמש, העלינו את זה לעשר. עשר דקות, בבקשה. אז קודם כול אני רוצה לברך את פרופ' גמזו על הופעה מרשימה אתמול, על המינוי. ללא ספק מדובר במישהו שהוא בר-סמכא, והוא אמר אתמול כמה דברים חשובים. מה שצרם במיוחד בכל מה שהוא אמר זה שהוא אמר: מעכשיו כל ההחלטות יתקבלו מתוך שקיפות, בצורה הגיונית ומתוך נתונים. כלומר, עד אתמול כל ההחלטות התקבלו לא בצורה שקופה, לא הגיונית ולא על בסיס נתונים, כל מה שאמרנו מאז תחילת הקורונה. זו הייתה עמדתנו, כך דיברו כל החברים בסיעת ישראל ביתנו, ככה ניסינו לבטא את העמדה הזאת גם בוועדת הקורונה, אבל אתמול קיבלנו סוף-סוף גושפנקה. מה עוד שמענו מפרופ' גמזו? דבר נוסף הוא אומר: את כל המאבק וכל הניסיון לקטוע את כל ההדבקה וכל הבדיקות צריך להעביר לצה"ל. אמרנו את זה מלכתחילה, בדיוק כמו שהוא אתמול חזר ואמר. אני בכוונה הלכתי, בעידן האינטרנט,

אפשר לחזור ולראות, אני שמח גם בדיעבד להגיד שהראשונים שאמרו ודרשו להעביר את כל הטיפול לצה"ל היו אביגדור ליברמן וכל החברים בישראל ביתנו. אין למעשה שום גוף אחר שיש לו את הפריסה, שיש לו את היכולות שיש, נניח, למינהל הרכש בצה"ל, פריסה ויכולת לגייס מילואים כמו לפיקוד העורף. בלאו הכי כל המידע והנתונים, מי שצובר ומנתח אותם זה גופים או מחלקות בתוך אמ"ן, וכמובן חיל הרפואה. אין שום אפשרות אחרת. אם באמת רוצים לטפל בקורונה בצורה יסודית, לכל בר-דעת ברור שהיינו צריכים להעביר את כל האחריות לצה"ל ולמשרד הביטחון, ורוני גמזו היה אמור לשמש כיועץ בכיר לרמטכ"ל. אם רוצים להתגבר, זה מה שנצטרך לעשות. אני לא יודע מה יהיה לנו בחורף, וככל הנראה גם החורף לא יהיה חורף פשוט, גם עם הצינון, גם עם השפעת ותסמינים של שפעת, שמכל מה שאני מבין הם מאוד דומים לתסמינים של הקורונה, ויצטרכו לאשפז יותר אנשים. בסופו של דבר אם נצטרך להכריע, אין דרך אחרת. זה שלא מקבלים החלטה זה רק מסיבות פוליטיות קואליציוניות. ראש הממשלה נתניהו לא רוצה לאבד שליטה על התהליך, הוא רוצה לשלוט בכל המקטעים של הטיפול, הוא רוצה להיות זה שמבשר, הוא רוצה להרוויח מזה דיבידנד ציבורי,

כל הדברים. לכן אנחנו תקועים. רק מסיבות אישיות, פוליטיות קואליציוניות, חס וחלילה לא להעביר את זה למשרד הביטחון כי זה תחת גנץ, ההחלטה לא מתקבלת. הערה נוספת, ואני אומר את זה, וגם שלחתי מכתב לפרופ'

המבחן האמיתי הוא בביצוע. עד עכשיו באמת שמענו גם תוכנית, גם הופעה מרשימה, אבל המבחן הוא בביצוע, והמבחן הראשון בביצוע: אני לא מבין איך אישרו ל-30,000 איש לנסוע בראש השנה לאומן. איזה ריחוק חברתי יש באומן? איזה עטיית מסכות יש שם, באומן? אני מניח שפה באולם יש כמה אנשים שביקרו שם. זה טירוף מוחלט. מצד אחד שמים פה מגבלות על כל שני מטר, כל ארבעה מטרים, קנסות על אי-עטיית מסכה, ו-30,000 ישראלים יבלו את ראש השנה באומן. מי קיבל?

איפה זה? הכול הרי יוצא בצורה עקומה. אני מבקש מפרופ' גמזו להתייחס לדבר הזה. הדבר השני, כבר עברנו פעם אחת את אותו גל ראשון של קורונה בפסח, גם עכשיו, 16,000, לפחות 16,000 תלמידי ישיבות לא אזרחי ישראל באים לכאן מארצות הברית, בתנאים אחרים לגמרי, תנאי הבידוד אחרים וכל התנאים הם אחרים. גם 16,000 איש באים מארצות הברית וגם 30,000 נוסעים לאומן. אז בשביל מה אנחנו עושים פה את כל המגבלות? בשביל מה צריך את כל הסיפור? אז אני באמת מצפה לקבל תשובה מפרופ' גמזו, אולי הוא יצליח לעצור את הטירוף הזה. מכיוון שאנחנו באמת בערב לא פשוט, כמו תמיד, חורבן הבית ושנאת חינם וכל מה שאנחנו בדרך כלל נוהגים להיזכר ולשמוע, אז אני הכנתי חידון מיוחד לשר המקשר דודי אמסלם. אני מאוד מזדהה עם כל מה שהוא אמר בימים האחרונים בנושא אלימות משטרה שהופעלה אז בגירוש היהודים, כמו שהשר אמר, גירוש היהודים מגוש קטיף, כל המחזה שראינו אז בגוש קטיף. ואני, כמי שבילה שם לא מעט ימים, יכול להגיד שזה אחד הדברים הקשים שנחרתו בזיכרוני. והשאלה הראשונה: איזה מפלגה הובילה, איזה מפלגה לקחה על עצמה והמציאה את הסיפור הזה של ההתנתקות? זאת שאלה ראשונה. מי המפלגה? הליכוד. ושאלה שנייה: איך הצביע ראש הממשלה דהיום, בנימין נתניהו? איך הוא הצביע בהתנתקות פה בכנסת בהצבעה? כמובן, הוא הצביע להתנתקות. והשאלה השלישית: מה אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו לאורי אריאל בפולמוס שהיה פה בכנסת? הוא אמר לו: גם אם זה יבוא למשאל עם, שלא יהיה לך ספק, אני אתמוך בהתנתקות. ואני יכול להמשיך. למשל, מי היו השרים הנוספים מטעם הליכוד שתמכו בהתנתקות, הצביעו? זה לא רק השרים לשעבר או כאלה שעברו לקדימה. איך למשל הצביע שר האוצר ישראל כץ, איך הצביע השר לענייני התיישבות צחי הנגבי, איך הצביע שר האנרגיה יובל שטייניץ, איך הם הצביעו? אני חושב שבנושא הגירוש כדאי באמת קצת לרענן את זיכרוננו. עכשיו אפשר גם להיזכר מי הייתה דוברת גירוש היהודים. מי הייתה דוברת גירוש היהודים. וכשהיא מספרת שזה היה תפקיד שנכפה, אני רק רוצה להביא ציטוט אחד מדוברת גירוש היהודים מגוש קטיף. אוגוסט 2005: "התנהגות ברברית ועבריינית" של בני הנוער, "שחושבים שהם נמצאים באיזה קייטנת אתגר, ואת אותן אלימות מילולית והסחיטה הרגשית" שהפעילו "על החיילים". אני פשוט מצטט. אבל יש דבר נוסף, אדוני השר. אותה אלימות שהופעלה, ועצרו באמת בחורות בנות 13, הכניסו אותן למעצר: מי היה בדיוק שר הבט"פ? מטעם איזו מפלגה היה השר לביטחון הפנים? ואתה זוכר איזה הנחיות ניתנו? אז אני רוצה לרענן את זיכרונך איזה הנחיות ניתנו על ידי השר הממונה, ואז במקרה הקליטו, שמו מיקרופון למי שהיה קבלן ביצוע בשטח אז, תת-ניצב ניסו שחם. ואז הקליטו את ניסו שחם, ואני מתנצל מראש,

שפה ספרותית. הוא אומר לאחד הפקודים שלו: תפעיל מכת"ז. חרא עליהם, שיישרפו. אל תעשה חשבון, תפעיל מכת"ז. ועצורים, מלא מעצרים, כולל שימוש בכוח באמצעים, לא אלפא, אלות, אלות פלג גוף תחתון, אם צריך, ואני לא אמשיך את כל הציטוט. זה היה תחת שלטון ליכוד, בהובלת ליכוד, וזה מה שהליכוד עשה אז בנושא גירוש היהודים. ואני חושב שבאמת היום, כשאנחנו מדברים על שנאת חינם, כדאי להיזכר גם בהיסטוריה ההיא. אני יכול להגיד לך איך הצביעו כל החברים בישראל ביתנו,

כולנו הצבענו נגד, כולנו היינו שם. אני זוכר את היום, הייתי שם בפעם האחרונה ב-13 באוגוסט, ליד האגם שם, יומיים לפני הפינוי. ואין הרבה זמן פה באמת להמשיך להעלות זיכרונות מאז, אבל אני חושב שבאמת, אם אני לא סומך על מישהו, זה גם על ההנהגה של היום. אותה הנהגה שאז הייתה אחראית על גירוש היהודים מגוש קטיף, עכשיו היא מנסה להדביק תוויות, להכתים אנשים ולהגיד, תודה רבה. אתם שמאל, אתם ימין, אתם כאלו ואתם כאלו. אנחנו זוכרים את ההיסטוריה, למרות זיכרונם הקצר של הכנסת ושל הציבור. תודה רבה, חבר הכנסת אביגדור ליברמן. ישיב השר המקשר בין הממשלה לכנסת דוד אמסלם.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רק כי אגיב על דבר אחד שאמר חבר הכנסת ליברמן.

מי שהיה ראש הממשלה בהתנתקות ובגירוש זה היה אריאל שרון, בעקבות זה.

היה משאל בתוך הליכוד, אני גם מרענן קצת את הזיכרון. הליכוד, כמפלגה, התנגד לגירוש. אריאל שרון אמר: בואו נביא את זה למרכז הליכוד,

לא קיבל,

הוא לא קיבל את ההכרעה של הרוב בתוך המפלגה, ולכן הוא הקים את קדימה. וכאן התפצלה בעצם המפלגה וככה הוקמה מפלגת קדימה. דרך אגב, לגבי מה שקרה באמת, הציטוט שבעצם ציטט חבר הכנסת ליברמן, זה היה בכפר מימון. התכנסו שם אנשים, המשטרה בעצם חסמה את כל הצירים להגעה, כולל כפר מימון. סגרו אותם כדי שלא יצאו משם, ובעצם זה היה חופש ההפגנה, המחאה, של אותם ימים. זה שהשמאל היום מדבר, אז, דרך אגב, אפילו לא נתנו להם לצאת משם. לא נתנו גם להגיע, היו מחסומים בדרכים כדי שלא יגיעו.

לכן זה תלוי דבר: אם זו הפגנה שהשמאל מסכים לה, אז אסור לעשות שום דבר ויש חופש הפגנה, ואם זה לא תואם את האידיאולוגיה של השמאל, אז בוודאי חייבים לעצור הכול, גם אם זה בדרך.

ולא הפגנות, אין כלום. זה השותפים שאתם היום

לגבי מה שאמר, לגבי ההצעה, אמרתי לגביכם.

כחול לבן הם שותפים של הליכוד. חבר הכנסת ליברמן, אתה יודע על מה אני מדבר. גוש קטיף לא היה בשטחי מדינת ישראל.

אם יעשו הפגנה ביהודה ושומרון, הצבא יכול לעצור. אתה מטעה כאן בין שתי זכויות ההפגנה. לא הבנת. דרך אגב, אני רוצה לספר לך. כפר מימון, אני רוצה לחדש לך, זאת אומרת, גם גוש קטיף זה חלק מההתיישבות של ארץ ישראל, לא מדברים על זה, אבל אני מספר לך שגם כפר מימון, היום, חסמו אותם ולא נתנו להם לא להגיע ולא לצאת. אבל בואו נעזוב את זה, אותם ימים ארורים שהיו. אני אומר לגבי ההצעה עצמה: בעצם ההצעה שהגיש חבר הכנסת ליברמן היא העברת האחריות לטיפול במשבר הקורונה לצה"ל ומשרד הביטחון. אני רוצה לומר שעד היום, מתחילת הקורונה ועד היום כל המערכות במדינת ישראל סייעו בעניין, גם האזרחיות, גם כל מערכת הביטחון הייתה בלופ, אתם ראיתם את זה גם, גם הצבא, בין היתר, גם צבא ההגנה לישראל. אז לכן אני שמח שכיוונו לדעת גדולים כבר מזמן.

תודה, אדוני השר. אני מבקש להעביר את ההצעה לדיון בוועדת החוץ והביטחון. אתה מסכים, אדוני השר? זה דיון, אז כן. הוא מסכים. אוקיי, אז אנחנו מצביעים. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. אנחנו נוסיף את חבר הכנסת עודד פורר, חבר הכנסת חמד עמאר, חברת הכנסת יוליה, חבר הכנסת ליברמן, חבר הכנסת יבגני סובה, חבר הכנסת אלי אבידר, חבר הכנסת בוסו, שמונה. אז אני קובע שהצעה לסדר-היום עוברת לוועדת החוץ והביטחון. שמונה הצביעו בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: היערכות משרד הבריאות מחד והציבור מאידך לתפילות בחגי תשרי והימים הנוראים, מס' 1018, של חבר הכנסת אוריאל בוסו. בבקשה, חבר הכנסת.

האמת היא שזו הצעה שהייתה אמורה להיות כבר אתמול או שלשום, אבל אם היא נגררה לעכשיו, לערב תשעה באב, אני רואה בזה גם סוג של שליחות, כנראה. אנחנו נמצאים בערב תשעה באב, ממש עוד פחות משלוש שעות אני בעצמי צריך לעשות סעודה מפסקת, ולמרות זאת אני נמצא פה קודם כול בשביל להגיד בשמם של עשרות אלפי המתפללים, אדוני השר, שללא ספק ביום תשעה באב, ביום החם הזה, הרבה מהם יתפללו ברחוב. אבל כבר אין לנו אפשרות,

לתשעה באב לשנות את המצב. אבל אנחנו מדברים על הימים הנוראים שמתקרבים אלינו, ימי חגי תשרי, ראש השנה, יום כיפור, כל נדרי, שמחת תורה, שאלפים רוקדים עם ספר התורה. השנה כנראה, לצערנו, אותם חגים לא יהיו כמו בכל שנה. ולמרות זאת מוטלת עלינו אחריות, וזו השאלה: איך אנחנו נערכים לקראת ימי חגי תשרי. מדובר פה, ללא ספק, אנחנו מצווים עדיין ב"ונשמרתם לנפשותיכם", ואם אנחנו מגיעים לבית הכנסת לומר קול נדרי ולהתפלל, עדיין אנחנו מחויבים בסכנת חיים וצריכים להיזהר ולהיות ממושמעים להוראות משרד הבריאות, ולא ניקח סיכונים. מצד שני, לאפשר להמוני בית ישראל להתפלל. זה לא חרדים וזה לא רק דתיים אלא מסורתיים,

נמצאים בבתי הכנסת. נדרשת היערכות מיוחדת. כמובן בשותפות של הרשויות, משרד הפנים, ומשרד הבריאות, בכלל מבני הציבור במדינת ישראל. ההצעה שלנו, ואני חושב שזה מה שצריך להיות, צוות מיוחד. ראשי רשויות, שהם מכירים יותר טוב מכולם את הרשות, יצטרכו להתנות בהליך מהיר, לא בהקצאות ולא בביורוקרטיות: גני ילדים, מתנ"סים, כל מבני ציבור, לאפשר הקמת מאהלים,

בשביל שגם במגבלות שיהיו, הם יצטרכו לתת לאנשים את האפשרות להתפלל. אבל נקודה נוספת: אני קורא למשרד הבריאות, והתאכזבנו קצת לשמוע שראש המל"ל התנגד בשלב הזה, לקראת תשעה באב, להרחיב את מספר מתפללים. אני קורא גם לו וגם לפרויקטור החדש שהצטרף לטיפול בקורונה להחיל את התו הסגול על בתי הכנסת בהקדם. זו הדרישה היחידה, שנוכל להסביר לאנשים מה שונה בית כנסת ממסעדה ומבתי בילוי אחרים. אבל התו הסגול, אני חושב שמי שיכול לנהל את התו הסגול יותר מכולם זה הרשויות המקומיות. מרישוי עסקים בכל עיר ועיר יוכלו לגשת לבית הכנסת, להסתכל על המקום,

כמו בקניון בכניסה לחנויות: במקום הזה יוכלו להיות עשרה מתפללים 20, 30 מתפללים. יש ממונה קורונה, וזה יהיה ההסבר. זה יניח את דעתם של אנשים שבתי תפילה אינם שונים מבתי בילוי. תכף השר יקריא את התשובה אבל כבר קיבלתי את תשובת משרד הבריאות,

שהם הולכים להחיל תקנות שוויוניות שבתי בילוי לא יהיו שונים מבתי תפילה. אין ספק שבית שבית תפילה, בערך האישי והערכי, זה דבר הרבה יותר חשוב, ולכן אני קורא למשרד הבריאות בהקדם להחיל את התו הסגול. ונקודה נוספת, שאני לא יכול שלא להזכיר אותה, אבל דווקא בערב תשעה באב, ובדיונים הטעונים שהיו פה היום, אתמול הסתכלתי,

באחד מערוצי הטלוויזיה, שלחו לנו צילום מסך, ואז היה רשום שם, אדוני השר: דרעי קיבל 700 מיליון שקל, דרעי קיבל, למשפחות, גפני קיבל, ככה מופיע, גפני קיבל 150 מיליון שקל למשפחות ברוכות ילדים.

אבל אתמול גם כן השר דרעי העניק ל-84 רשויות ערביות ודרוזיות 90 מיליון שקלים. לא אמרו: דרעי קיבל, אמרו: דרעי העניק לרשויות. אבל דרעי קיבל. אני אומר לעצמי, אם יושב-ראש ועדת הקורונה היה חרדי, בכל דבר היו אומרים: החרדים קיבלו מכוני כושר. צריך להתחיל ואני קורא, תראו מה זה, איך אומרים, הסברה תודעתית, לערוצי התקשורת: גם לכם יש אחריות להסתה ואחריות למה שקורה כאן במדינת ישראל. במקום להגיד: דרעי קיבל, גפני קיבל, תגידו שלבקשת דרעי העניקו למשפחות. הוא לא קיבל את זה, כי כל אחד שמסתכל בטוח שדרעי לקח לאנשים שלו, כשיש פה 150,000 משפחות ברוכות ילדים שלפי קריטריונים ייהנו מהדבר הזה. ואותו דבר גפני ואותו דבר מה שהוא העניק לרשויות. זאת בדיוק הנקודה שצריך לעשות בערב תשעה באב. ובעזרת השם, כפי שאמרתי אתמול, דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. אנחנו עדיין, יש לנו עוד שלוש שעות שמתפללים שאולי ייבנה בית המקדש, אבל ללא ספק אהבת חינם בימים הללו היא תגביר ותשנה את הכול בשביל לקרב את הגאולה,

תודה, חבר הכנסת בוסו. יעלה ויבוא השר דוד אמסלם להשיב. כתוב שם סגן השר יואב קיש. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת אוריאל בוסו קיבל כבר תשובה מאוד מפורטת ממשרד הבריאות אז לכן אני גם אקריא איזשהו קיצור שלה שהתבקשתי על ידי סגן שר הבריאות: משרד הבריאות לוקח בחשבון את מצב התחלואה וההתחשבות באירועים דתיים. בימים אלו מגבש המשרד מתווה שבו תהיה התייחסות לסוג ואופי הפעילות. יש צוות עבודה משותף בין המשרד לנציגי המגזר הדתי והחרדי על מנת לגבש את המתווה, את מתווה בתי התפילה לימים הנוראים.

תודה, אדוני השר, מעבירים את זה? מסתפק בתשובה. תודה לך, חבר הכנסת. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת איתן גינזבורג,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להודיע על חילופי אישים בוועדה המיוחדת לענייני קורונה ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה. מטעם סיעת הליכוד, במקום חברת הכנסת טלי פלוסקוב יכהן חבר הכנסת אופר כץ, ומטעם סיעת כחול לבן, במקום חברות הכנסת הילה שי וזאן ועינב קאבלה יכהנו חברי הכנסת טלי פלוסקוב ואריאל קלנר על מכסת כחול לבן. תודה רבה.

חבר הכנסת איתן גינזבורג, ההודעה לא צריכה הצבעה. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הפנים והגנת הסביבה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יוליה מלינובסקי קונין, קטי קטרין שטרית, אורלי פרומן, אוסאמה סעדי, ינון אזולאי, אופיר סופר ויעקב טסלר בנושא: מקרי אלימות מצד שוטרים

תודה. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, י"ג באב התש"ף, 3 באוגוסט 2020, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.